חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי כ"א באייר התשפ"ד, 29 במאי 2024. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת,

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת הוועדה לביטחון לאומי בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל,

תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023. תודה רבה.

הנושא הראשון שעל סדר-היום, שאילתות דחופות. השאילתה הראשונה היא של חבר הכנסת בועז טופורובסקי לסגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, שאני מתכבד להזמין לדוכן, בנושא: הפסקת עבודות הרכבת בשבת. אני מזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב לדוכן.

אדוני.

השאילתה לא הייתה לסגן שרת התחבורה, השאילתה הייתה לשרת התחבורה. אני מבין שהיא לא הגיעה. זה קצת מפריע לי, אבל תכף אשאל גם אותו - - - אני משיב לאדוני שזו פרקטיקה מקובלת. גם כשאני הייתי

בלי להסתכל, חשוב שידעו גם את התאריך העברי. בחודש השני, נכון? זה החודש השני, נכון.

אדוני יושב-ראש הכנסת, במילים שחשבתי, שהכנתי לעצמי, לא תשובות של המשרד, לא צריכה להיות בקיאות בעבודת המשרד ובתאונות דרכים, אלא צריכה להיות בקיאות בהיסטוריה של העם היהודי, במהות של העם היהודי, ביסודות של העם היהודי.

כמו שאמר חבר הכנסת טופורובסקי,

לפני שהוא נכנס לכנסת, אמרו לי אנשים מסוימים, אני חושב שאמרתי לך את זה: שמע, נכנס לפה אדם מוכשר מאוד, אומנם יושב-ראש אגודת הסטודנטים, שלא נראה לך, אבל הוא לא איש מנותק, יש בו רגש ונפש יהודית. אני יכול להגיד את זה ככה, זה נכון. אני מקבל את זה רק - - - האמת שקצת התקוממתי. כשראיתי את השאילתה הזאת אמרתי: על זה אני צריך לענות? אחרי זה חשבתי שכנראה גלגלו זכות על ידך. כנראה שמפעם לפעם צריך להזכיר את הדברים הערכיים והמהותיים של העם היהודי, שסגן שר בממשלת ישראל צריך לבוא להסביר כשהוא נשאל שאלה: מדוע לא עובדים בשבת? אני עמדתי במקום הזה או במקום אחר ושאלתי שאילתה כשעבדו בשבת: איך ממשלת ישראל עובדת, איך מדינת ישראל עובדת בשבת? שבת זה יום המנוחה של העם היהודי. לא אאריך בזה, בהיסטוריה, במהות, בדבר היסודי שהיה בעם היהודי. הנכס היסודי והקיומי של עם ישראל זה מורשת ישראל. מסורת ישראל היא קיום השבת. השבת היא, כחוק במדינת היהודים, לשביתה, זה החוק, שביתת מלאכה מאז הקמתה. זה החוק. לכן, להגיד שמשיקולים פוליטיים לא עובדים בשבת, הנחת העבודה צריכה להיות שלא עובדים בשבת וצריך לעשות הכול כדי שלא יעבדו בשבת. כך נעשה וכך אני רואה את זה וזאת צריכה להיות התשובה. האמת היא, אני הרבה שנים בכנסת.

המשרד מכין לך תשובה מקצועית, יכול להיות שהשר אומר את זה או לא אומר את זה, שאלו אותי: מה אתה רוצה שאני אענה? אמרו לי: תענה סטטוס קוו. האמת היא, אני לא חושב שצריך להגיע לסטטוס קוו. סטטוס קוו,

כמעט בכל שבת, אני אראה לך.

לא עובדים בשבת.

זה שבירת הסטטוס קוו. לא, לא, אדוני יעלה את זה במסגרת שאלת ההמשך, אם

זה שבירת הסטטוס קוו, זה הפרת הסטטוס קוו. אבל אני לא רוצה להגיע לסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא מ-1947, שאז נחתם הסטטוס קוו. הסטטוס היסודי והמקורי של העם

שנקודת ההנחה היא שלא עובדים בשבת.

הסטטוס,

לבוא ולהגיד שערכים מרכזיים בעם היהודי נמדדים במדינת ישראל עם הצעות, מה אנחנו נפצה את תושבי מדינת ישראל?

כשאתה בא ושואל על סיבות פוליטיות לשמירת שבת, לא צריך סיבה פוליטית. הנחת היסוד בעבודה, וככה צריך להיות, שאת העבודות לא עושים בשבת. השבת היא לא היום. יש שביתת מלאכה, וזה לא היום שבו נעשים השיפוצים והקמות של דברים במדינה, וזו התוצאה, ואנחנו מודדים את זה בדברים אחרים. שאלת ועניתי לך גם על הפגיעה. אני לא חושב שזאת פגיעה אלא הפוך. אני לא מדבר עכשיו על להיכנס ביום חמישי בשעה 20:00 או בשעה 17:00 או בשעה 20:30 עד יום שישי בשעה 07:00 או עד יום שישי בשעה 17:00, סגירה, מה זה מפריע? הפוך. נקודת ההנחה שלך, למה צריך לעבוד בשבת? שהרי בשבת לא נוסעים הרבה והרבה יותר דליל. זה אומר שאם דליל יותר, סימן שאנשים שומרים שבת.

זו הסיבה שאנחנו צריכים לשמור את המסורת והמורשת הזאת. אני משאיר לך לשאלת המשך, שתוכל לשאול עוד דברים, אבל מבחינתי, התשובה המרכזית, המקורית והיסודית היא מה שאמרתי עד עכשיו. תרצה בכל זאת שאלת המשך? כן, אני יודע שהוא רוצה.

לאחר מכן, שאלה נוספת לחבר הכנסת דוידסון. רק לפני השאלה, כי פשוט דיברנו על השבת, שלא יהיה ספק: המצאה אחת, לדעתי הכי גדולה של העם היהודי,

תגיד זה אלוהים והכול, אבל העם היהודי הביא לעולם את יום השבתון. לא היה את זה לפני, והעולם הבין שזה הדבר הנכון, ויש המון הערכה. יש לי הערכה לשבת, ואני לעולם אתווכח איתך על האמונה. אני בא עכשיו ושואל לגבי העלות למשק, אם עשיתם הבדלים, מה העלות למשק ומה לא. אני חייב להזכיר שהסטטוס קוו מהקמת המדינה, יש עבודות בשבת בדרכים כל הזמן, בשביל למנוע פגיעה במינהל התקין, בניהול התקין של המדינה ביום-יום. אני רק רוצה גם להזכיר שביום חמישי בערב יש גמר גביע המדינה בבלומפילד, ויותר מ-20,000 צריכים להגיע לבלומפילד מכל רחבי הארץ. איילון הולך לעמוד, תחנות הרכבות הולכות להיות סגורות. אנשים באמת לא יודעים מה לעשות, אף אחד לא אמר להם. אז השאלה היא כזאת: מה ההבדל עוד פעם בעלות בין יום חול ליום שבת? מה עלות הפגיעה במשק? האם אתה שותף, היית בישיבות, ואתה לחצת על השבת? האם אתה שותף להחלטה הזאת? האם היו עוד שיקולים למעט שמירת השבת? ומה עושים? האם דיברתם במשרד התרבות והספורט? האם התכוננתם, האם נערכתם לעובדה שמחר בערב גמר גביע המדינה, ועשרות אלפי אנשים רוצים להגיע לאצטדיון בלומפילד? זה אצטדיון בתל אביב, אדוני סגן השרה.

אני חוזר ומדגיש: אין כאן שום זלזול בשבת. יש הערכה מלאה גם לאמונה שלך, גם לחשיבות של מי שחשוב לו לשמור את השבת, ובטח ובטח לחשיבות של יום שבתון. הכוונה היא רק לראות מבחינת טובת הציבור.

בטרם ישיב סגן השרה, שאלה נוספת לחבר הכנסת דוידסון. לאחר מכן סגן השרה ישיב במרוכז.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השרה, יש לי הערכה מאוד גבוהה אליך,

עבדנו ביחד בכנסת הקודמת. צר לי שאתה צריך לעמוד כאן כחומה בצורה של השרה, וצר לי שאחרי התחקיר המזעזע הזה אתה נמצא פה ולא השרה, ואני אומר את זה בנוחות ולא בכעס. אני חושב שאחרי מה שעם ישראל ראה, היית צריך להתחיל במילים: סליחה, עם ישראל, על הפעילות של משרד התחבורה ועל הדרך שבה השרה מנהלת את המשרד. זה, פעם אחת. פעם שנייה, אני רוצה לחזק את בועז. מחר יש אירוע גדול מאוד במדינת ישראל, 25,000 צופים מגיעים לבלומפילד. 17,000 מגיעים מבאר שבע, אין רכבת, אין תגבור של אוטובוסים, אין איפה לשים את המכוניות. כי הפועל באר שבע פשוט בגמר. מחר מדינת ישראל תהיה פקק אחד גדול, וכל זה כשמשרד התחבורה לא מגיב על שאילתות או על בקשות של התאחדות הכדורגל. אז אני שואל: למה אתם לא מגיבים? למה אתם לא מתייחסים לאירוע מחר? ומה תגידו לציבור אחרי שיעמוד שלוש, ארבע שעות בפקק לפני ואחרי המשחק?

בבקשה, אדוני. אתה שואל - - - אז אני באמת מודה ומתוודה שאני לא יודע על מחר, יש משחק כדורגל או לא, ואני לא יודע מה המשרד עונה על כך, מה התשובות. אם יש קשר בין ראשון לציון - - - תבדוק עם העוזרים שלך. יש רכבים - - - לא, אני לא הייתי מודע לשאלה הזאת. אני אשמח גם לברר בקשר למקרה הזה, מה שיש ביום חמישי. אני לא יודע מה הקשר של מחלף ראשון לציון, איך שעובדים מחר, לעבודה אחרת,

אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. אבל אם אתה עונה בשם השרה, אם המשרד לא מכיר - - - אני בכלל לא ידעתי שיש משחק כדורגל. אני צריך לבדוק את זה, אני אבדוק את הדבר הזה. אבל החלק הזה, אני מניח - - - אבל אתה מבין, אני מעריך את הכנות שלך,

לא. סליחה שאני לא יודע שיש מחר גביע המדינה בכדורגל. לא מדברים.

השרה יודעת עם איזה - - - אבל עכשיו אני מודע. אני יכול לבדוק את זה, מה קורה ומה התשובה שיש. ואני גם לא ידעתי שבאר שבע,

אבל אני מודה ומתוודה שאת זה אני לא יודע.

אני אוכל ועושה פעילות גופנית. אני רץ כל הזמן. אתה יודע איך הוא רץ בכנסת?

אני אוכל טוב. לכן אפשר לשמור על הבריאות, ושמירה על בריאות היא ערך עליון, כפי שכולנו יודעים ומודעים לכך. הרמב"ם אמר את זה בפירוש, אבל זה גם בחיי היום-יום. עכשיו, מעבר לחלק הטכני שמים דגש על החלק הכספי, לא כספי, לכן אמרתי שבערכים, אם הנחת היסוד בעבודה היא על כך שהעבודה, שלא עובדים, שהמשק שובת בשבת, אתה יודע מה היה מוסיף התל"ג אם התעשייה הייתה עובדת בשבת? היינו נותנים לאנשים חופש, הוא היה חופש אחר. התעשייה הייתה עובדת כל השבת. אתה יודע איזה רווחה, כמה תוספת הייתה לדבר הזה? אילו משמעויות כלכליות היו לנו? אנחנו הרי חיים. צריך גם לחשוב,

אנחנו מתבלבלים. אני לא מדבר עכשיו בהשוואה לדברים אחרים שסוגרים וגורמים להפרעות,

צעדות ודברים אחרים שמשבשים את

משבשים סביבת עבודה, לא סוף שבוע. אנחנו יודעים את זה. יש ערך, דמוקרטיה, זה חשוב. חופש הביטוי הוא חשוב. מול חופש, מול ערכים - - אתה יודע מה? אם בערב שמחת תורה היה אותו מספר

חשבתי שאתה רוצה בזה, לבוא ולהגיד, פוליטית ולא פוליטית. קיבלת את התשובה על זה. אבל אם אנחנו מתווכחים גם על המהות, זה המקסימום שיש לי להגיד על המהות בדבר הזה. אם אנחנו מדברים על חלק, אתה אומר, בסדר. העלית את הנושא הזה, אבל אם עכשיו נתווכח, פתוחים בשבת וככה צריך להיות, לי אין מה להגיד. אני גאה שאני נמצא בממשלה, שאני מייצג משרד. זה שבשבת הנחת העבודה היא שעושים את הכול ולא נמדד בדברים - - - אני לא רוצה לעבוד בשבת. זה היה מתוכנן לשבת, והקדמתם את זה ליום חול. לא אני תכננתי את זה בשבת.

חבר הכנסת טופורובסקי, נשמעת היטב.

אין מתוכנן. אין מתוכנן. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי,

חבר הכנסת טופורובסקי, נשמעת היטב בפעם הראשונה,

תלוי מה אתה רוצה, מה נקודת ההנחה שלך. אני הייתי סגן ראש עיר כמעט 15 שנה בתקופת ההתפתחות הכי גדולה שהייתה בעיריית ירושלים.

השרה.

לקבל הנחה בתחבורה ציבורית נדרש תושב הפריפריה להמציא תשלום חשבון המייחס את כתובתו, או לחלופין להציג תצהיר מעורך דין. לרבים מהתושבים אין

צודק. יש תפיסה, אדוני היושב-ראש, מאז שאני נמצא בכנסת, וגם לפני זה, בעבודתי המוניציפלית, התפיסה

של העובד, היא שאדם לא אומר את האמת. כשאדם בא ואומר, הוא מביא ספח תעודת

שם מה שאתה מצהיר זה נכון. אני אומר: אולי כך יוצא שכרו בהפסדו. זה גם נכון. בעניין הזה יכול להיות שלתושבי קריית אתא אין את הבעיות, שהם צריכים הצהרה של עורך דין, מכיוון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

ואיזה חסמים לדעתכם צריך להסיר כדי שזה אכן באמת יקרה?

הרי סוף כל סוף אנחנו רוצים שהתושב ייהנה מזה. הנתונים שאתה מביא, איך שלא יהיה, איך שאני אקרא אותם, אני לא יודע מאיפה אתה מביא אותם, אבל איך שלא יהיה, הם עדיין בוסר בשביל לקחת את הנתונים. אנשים לפעמים לא ממהרים. הנתונים שמגיעים אלינו, זה יכול להיות נתונים מאוחרים. בכל אופן, איך שלא יהיה, צריך שאדם יעשה - - - קודם כול,

יש נוסעים מזדמנים. כדי שהוא יהיה נוסע וניקח אותו במספר הנוסעים הוא צריך להיות נוסע קבוע. לא לכולם משתלם לעשות חופשי-חודשי. צריך לזכור שהרפורמה הזאת, צדק תחבורתי, היא על מנוי חודשי. ואנשים שהם לא במנוי חודשי, גם אם הם היו נוסעים בכל יום,

כל אחד בחשבון שלו, לא לכולם זה כדאי. לכן, צריך לחכות. למשל סטודנטים, ולא רק סטודנטים, כל הצעירים,

זה צעירים מגיל 18 ועד גיל 26, לא צריכים להביא בכלל חומר זיהוי, מספיק רק הספח וזה מספיק. אפילו רק תעודת זהות. זה לא תלוי במקום המגורים. וגם שם עדיין לא כולם הגיעו. איך שאני מכיר את הדברים האלה, אני בדקתי את זה, יש נגישות. אנחנו נבדוק את זה עוד. לא שמענו על תורים ארוכים, שאנשים מתייאשים וקמים.

כמו בהרבה דברים, יכול להיות שמחכים לתקופת חופש, לתקופות אחרות, כל אחד והעיסוקים שלו. אין ספק שמטרתנו היא שאנשים ייהנו, אנחנו הרי עושים את זה.

אין אף אחד במשרד שרוצה שהתקציב יחזור, אין לו עניין אחרי מאבק גדול מאוד.

אדוני, הנתונים שציינתי אלו הנתונים של המשרד.

אני לא יודע מאיזה תאריך זה, אבל יכול להיות. אני אומר אבל עדיין גם המשרד היה צריך לתת לזה הרבה יותר, עוד זמן, כדי שיהיו לנו נתונים יותר מדויקים ובסיסיים יותר, שנוכל לדעת איך אנחנו פונים. נחקור את זה,

אם זה תלוי בעיר, אם זה תלוי במקום, אם זה תלוי באיזשהו סוג של פרופיל. השרה עשתה הרבה מאמץ כדי שהרפורמה הזו תצא לדרך. היא ויתרה על הרבה דברים במסגרת דיוני התקציב כדי שהרפורמה,

אני עוד צריך להעריך אותה ולהצדיק אותה על הדבר הזה, ולעודד אותה ולחזק אותה על העניין הזה, כשבסופו של דבר אנשים לא, אולי מתרשמים מתחקירים כאלה ואחרים, אבל אני עדי. אני לא מכיר את התחקיר הזה, אבל אני כן יודע,

על עבודתה הנמרצת והיום-יומית, עם ירידה לפרטים. אני נמצא בישיבות, אני נמצא בסיורים, אני רואה את הירידה לפרטים. אין דבר אחד, יכולים להיות 20 נושאים שיעלו, על ידי 20 דוברים. כל משרד התחבורה, כל פרויקט זה פרויקט גדול, זה תלוי בהרבה גופים, בהרבה חברות. עד הפרט האחרון, אני חושב שהיא ידועה בבולדוזריות שלה, ביכולת העבודה שלה, במסירות ובהצלחות ובכושר הארגון. לכן, זה גם חלק מפעילות שלא הייתה דבר קל.

ולכן, אני אסיים רק בזה, כשאנחנו באמת רוצים, יש לנו רצון ואני מעריך את זה, רצון שזה באמת ייושם עד הסוף. האם זה החלק של הכתובת ועוד דברים כאלה, אני לא יודע. אני לא יודע אם זו הבעיה, אני אבדוק את זה. אדוני, תודה על התשובה, רק הערה קצרה. אני בטוח, אין רפורמה ללא מגרעות או ללא חיסרון, אבל ננסה למקסם את הנתונים שהרפורמה אכן נותנת לתושב בפריפריה. זה הכול. תקוותנו גם שזה החלק הוא הפעימה הראשונה ברפורמה. אנחנו מאוד מאוד שואפים ורוצים שכפי שהכרזנו,

הפעימה השנייה שבעצם נותנת גם לפי מדד סוציו-אקונומי,

וזה ירחיב באופן ניכר וזה גם כנראה יהיה גם מכוון יותר.

סוציו-אקונומי ותחבורה ציבורית זה דברים שהולכים ביחד. זה יכול להיות פריפריה, אבל אני מניח שיש מקומות שגם אם הם פריפריה הם לא נוסעים דווקא בתחבורה הציבורית, בוודאי הם לא נוסעים כאלה ששווה להם החופשי-חודשי או לא. אבל אין לי ספק, אלה נתונים שצריכים להגיע לנתונים הרבה יותר גבוהים. אני חושב שהנתונים האלה לא מספיקים. אני חוזר ואומר, ובזה אני גם אסיים: לבקש, נגיד, מצעיר בן 18 או בן 19 שעד עכשיו היה גר אצל ההורים שלו, לבקש ממנו היום לא להסתפק בספח תעודת הזהות שקיים מאז שהוא נולד באותו מקום, אלא לבקש ממנו עוד מסמכים כמו חשבון חשמל ומים, כשהוא גר בדירה של ההורים שלו, והכוונה היא שאולי הוא גר במקום אחר,

גם כשאני במשרד, זה דבר שהוא לא סביר בעליל, וגם את זה, יכול להיות שהוכחת תושבות תשנה את העניין הזה וזה יהיה יותר קל. תודה רבה.

אני מודה מאוד לחברי הכנסת השואלים ולסגן שרת התחבורה, שכדרכו כיבד את הכנסת במענים מקיפים, מלומדים ועמוקים. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום. בהתאם לתקנון הכנסת, נציין את זכרו של חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי. חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי נולד בבגדד, היה ממייסדי המחתרת הציונית בעיראק ואף עמד בראשה. עם עלייתו ארצה, בשנת 1945, הפך לראש ועדת העלייה מעיראק במוסד לעלייה ב', ועם קום המדינה היה ממארגני מבצע עזרא ונחמיה. הוא למד משפטים, הוסמך כעורך דין ועבד במשרד הביטחון, עד שבשנת 1959 נבחר לכהן בכנסת הרביעית והמשיך לשרת את הציבור ברשות המחוקקת עד שנת 1974. הוא כיהן בכנסות הרביעית עד השביעית, בתחילה מטעם סיעת אחדות העבודה, פועלי ציון ולאחר מכן מטעם סיעת המערך. בכנסת השביעית כיהן כנציג הכנסת בוועדה לבחירת שופטים וכסגן יושב-ראש הכנסת. חבר הכנסת ביבי הקדיש את פועלו הציבורי למלחמה לצמצום הפערים בחברה, ומניעת אפליה על רקע עדתי. בעת שהביא למליאה הצעת חוק המבקשת להפוך את האפליה העדתית לעבירה, אמר כך: אני תקווה כי הצעת חוק זו תמצא אוזן קשבת ורוח טובה לרחשי ליבם של אזרחים רבים במדינה, שכל מבוקשם הוא שלא יהיו נפגעים על ידי פזיזים וקלי דעת, שדעות קדומות וחוסר הבנה מדאיגים אותם ביחסי החברה הצעירה הנרקמת, תוך לבטים קשים ומאבקים לאין ספור, בדרך לעלייתנו על דרך המלך של חיי אומה בריאים ותקינים. לאחר פרישתו מהכנסת התמקד בחקר ותיעוד יהדות עיראק, תוך מתן דגש לפעילות הציונית המקיפה שכללה לימוד עברית, הגנה עצמית ועידוד העלייה לארץ ישראל. הוא נפטר בשיבה טובה והוא בן 100 שנים. ולפני שאעביר את רשות הדיבור לחברת הכנסת רייטן וחבר הכנסת קריב, אבקש להזכיר לחברות וחברי הכנסת כי ברוח התקופה ולאור המלחמה המתמשכת ביקשנו מבני המשפחות של חברי הכנסת לשעבר שנפטרו, לאזכר במעמד זה שם נוסף של מי שנפלו או נרצחו ב-7 באוקטובר או במלחמה המתחוללת מאז. אני מודה לבנות ולבני משפחתו של חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי, זכרו לברכה, שמכבדים אותנו כאן בנוכחותם. ברוכים הבאים לכנסת. הם בחרו לאזכר את שמה של מילה כהן, השם ייקום דמה, שנרצחה בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, והיא בת תשעה חודשים בלבד. נכבד את זכרם בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרם של המנוחים.) יהי זכרם ברוך. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום תישא דברים לזכרו.

משפחת ביבי היקרה, תנוחמו מהשמיים. אדוני יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, משפחה יקרה, התחלנו בדברי הספד, לפי בחירת המשפחה, בימים הנוראים והקשים שבהם אנחנו נמצאים היום במלחמת חרבות ברזל, וכן מרכינים פה את הראש לזכר הנופלים. לצערי, וברשותך וברשות המשפחה, אני עכשיו גם מרכינה את הראש בהתאם ל"הותר לפרסום" ממש לפני דקות אחדות הותר שמם של שלושה חיילי צה"ל שנפלו אתמול ברצועת עזה. שלושה לוחמים, לוחמי גדוד 50 של חטיבת הנח"ל: סמל ראשון אמיר גלילוב, סמל ראשון אורי בר אור, סמל ראשון עידו אפל. יהי זכרם ברוך.

בתוך הימים הקשים האלו אנחנו לא מוותרים, ואני מודה לך, אדוני היו"ר, שבחרת לשוב ולהעלות כאן ולקדש את זכרם גם של מי שבנה את המקום הזה ואת המורשת של מדינת ישראל שנים על גבי שנים. כבוד הוא לי היום לציין את זכרו ופועלו של חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי, זיכרונו לברכה, שכיהן בכנסות הרביעית עד השביעית, החל מ-1959. מאז פתיחת הכנס אנחנו חזרנו למסורת הזו. אנחנו זוכים להיחשף ולחשוף כאן אנשי ציבור מרשימים, שהלכו לעולמם והותירו לנו ולמפלגתנו מורשת מפוארת להמשיך ולשאת. מרדכי נולד בשנת 1922 בבגדד שבעיראק, והיה ממייסדי המחתרת הציונית בעיראק, שבראשה עמד בשנים 1942 1945. עד עלייתו ארצה שירת במוסד לעלייה ב', הזרוע של ארגון ההגנה, ועמד בראש ועדת העלייה מעיראק, ובישראל המשיך בפעילותו והיה ממארגני עליית יהודי עיראק במבצע עזרא ונחמיה. אחרי עלייתו לארץ למד מרדכי משפטים באוניברסיטה בתל אביב והוסמך כעורך דין. בין תפקידיו בכנסת היה חבר הוועדה לבחירת שופטים וסגן יושב-ראש הכנסת, היה חבר בוועדת החוקה, ועדת הכספים, ועדת הפנים, ועדת העבודה והשירותים הציבוריים. חבר הכנסת לשעבר פעל רבות למען מורשת עדות המזרח וכנגד האפליה והקיפוח. הוא עשה זאת באומץ רב ולא חשש להביע את דעותיו בנושא גם כלפי ראשי ההנהגה. באחד הראיונות איתו סיפר מרדכי: הסיפורים שלי הם לא אישיים-פרטיים,

אישיים-תנועתיים, ציבוריים, יותר נכון לומר. על כך פרסם שני ספרים היסטוריים על פעילותו בעיראק: מארבע כנפות הנהריים, ספר עדויות וסיפורים על המחתרת וההעפלה בעיראק, שבו הביא את סיפוריו האישיים וסיפורים של חבריו, והמחתרת הציונית-חלוצית בעיראק, ספר מחקר תיעודי. ב-1991 הוענק לו תואר יקיר העיר רמת גן. מרדכי נפטר בשיבה טובה בפברואר 2023 בהגיעו לגיל 100. מרדכי ביבי הוא דוגמה ומופת לציונות, לדורות מייסדי העלייה והארץ ולנבחר ציבור שפעל מתוך שליחות ותשוקה לעשייה ציבורית ופעל למען חברה שווה וצודקת. יהי זכרו ופועלו ברוך.

אמן ואמן. חבר הכנסת קריב, בבקשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברותיי לסיעת העבודה וכמובן בני משפחתו של חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי, חברתי חברת הכנסת רייטן וגם יושב-ראש הכנסת הזכירו את תחנות חייו הבולטות של חבר הכנסת לשעבר ביבי, איש מפלגת אחדות העבודה, פועלי ציון, איש מפלגת העבודה וסיעת המערך. ומכל תחנות חייו של חבר הכנסת לשעבר ביבי עולה דמות של אדם פורץ דרך וחלוצי, אדם אמיץ ואדם מרחיק ראות. פורץ דרך וחלוצי, אדם שבגילי העשרה, עם סיום לימודיו התיכוניים, הופך להיות ממייסדי המחתרת הציונית בעיראק, מחתרת שעמד בראשה בשנים הקשות והמאתגרות של מלחמת העולם השנייה, אדם פורץ דרך בקריירה הפוליטית שלו ובקריירה המשפטית שלו. אדם אמיץ לא רק משום שהעמיס על שכמו משימות ביטחון בעיראק וכאן, במדינת ישראל, אלא גם מכיוון שהיה לו את אומץ הלב הציבורי כאדם צעיר לעמוד למול דור המייסדים של מדינת ישראל ולהציב בפניהם מראה, מראה מאתגרת בדבר היעדר מאמצים מספיקים לשילובם של עולי ארצות ערב וצפון אפריקה במרקם החיים במדינת ישראל. מרדכי ביבי ז"ל עשה זאת לא מתוך רצון להעמיק את השסע ולא כאיזשהו כלי פוליטי במסגרת ויכוח נוקב, כפי שנעשה לא אחת בימינו, אלא מתוך מחויבות אמיתית להשמיע את קולו של ציבור ענק ומתוך מחויבות אמיתית לפעול על מנת לתקן את המצב ולשפר אותו, והוא עשה זאת באומץ לב ציבורי מרשים. חבר הכנסת לשעבר ביבי היה אדם מרחיק ראות. הוא ראה נכוחה את האתגרים החברתיים, את האתגרים הביטחוניים, את האתגרים המדיניים שניצבו בפני החברה הישראלית ומדינת ישראל הצעירה, והוא גם ידע להצביע על מגמות הרבה לפני האחרים. בתיאור תחנות חייו ומעשיו הפוליטיים לא הוזכרה העובדה שקיומה של ועדת המדע והטכנולוגיה כאן בבית הזה היא פרי יוזמתו. הוא הראשון שבראשית שנות ה-70 אמר שעל מנת שמדינת ישראל תתייצב בחזית העולם המתקדם בתחום המדעי והטכנולוגי, מן הראוי שגם הבית הזה ייתן על כך את הדעת, ובמידה רבה במובן הזה הוא ממבשריה של אומת ההייטק, בהבנה שמדינה שלא משקיעה את כל עוצמתה גם בחזיתות הללו של המחקר המדעי, של החופש האקדמי, של פיתוח התעשייה המתקדמת, המדינה הזו לעולם לא תוכל להבטיח את ביטחון ואת רווחת אזרחיה. חבריי וחברותי בני המשפחה, חבר הכנסת לשעבר ביבי היה פוליטיקאי ונבחר ציבור בעל עמדות מובהקות ונוקבות, אבל הוא גם היה אדם של שילובים: הוא היה ציוני ברמ"ח אבריו, הזכרנו את פעולתו המכרעת במחתרת הציונית בעיראק ואת פעולתו הגורלית,

והמרכזית בהעלאת יהדות עיראק לכאן, למדינת ישראל הצעירה, אבל כשם שהוא היה ציוני ברמ"ח אבריו, ברמ"ח אבריו הוא היה אדם הומניסט בשס"ה גידיו, אדם שמאמין בעליונות המשפט במדינה מתוקנת, אדם שמאמין בערכים של צדק חברתי ושל שוויון, אדם שמאמין ברעיון היסודי של חברה שמבקשת להיות חברת מופת, כאיש תנועת אחדות העבודה, אדם שמאמין בהתיישבות ציונית ויהודית ועוסק גם בקידום מרקם החיים המשותף של יהודים וערבים כאן, במדינת ישראל, אדם שמאמין שהשאיפה לשלום היא לא כותרת, אלא דבר שצריך להעסיק אותנו בפעולה הפוליטית שלנו. כמה חסרים לנו היום אנשים כדוגמתו, שיודעים לאחוז ביד אחת בתפיסה יוקדת של ציונות אקטיביסטית ובמחויבות לערכים הומניסטיים, חברתיים וליברליים. אדוני היושב-ראש, בוודאי הדבר הזה ידבר אל ליבך כאחד מנציגיה של יהדות אתיופיה, של קהילת ביתא ישראל כאן בכנסת: עם הקמת המדינה בשנת 1948, שנת תש"ח, המחתרת היהודית בעיראק ואנשיה שכבר עלו לארץ, שקדו על התקנת נוסח מיוחד לקידוש לחג העצמאות הצעיר. הנוסח הזה מצא את דרכו לסידור התפילה שאנחנו מתפללים בו בקהילות שלנו, ואלה המילים של אותו קידוש יחיד מסוגו, של המחתרת הציונית בעיראק: ברוך המושיע את עמו ישראל מידי אויביו ומכנס נידחיו מארבע כנפות הארץ, המקים לעינינו את סוכת דוד הנופלת ומחדש ימינו כקדם. רצה אדוני ויהי חלקנו עם כל בוני בית ישראל וירושלים, עיר הקודש, במהרה בימינו, קידוש לצוהרי יום העצמאות של המחתרת הציונית בעירק. חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי כאיש אחדות העבודה הובא למנוחת עולם בבית העלמין האזרחי בעיר נתניה, אבל כל חייו רגליו היו נטועות במרחבי המסורת היהודית, והינה עדות נוספת ליכולת להחזיק בזה ולא להניח את זה, כפי שאתה יודע, ובכך אסיים: אתמול בערב נבחר יושב-ראש חדש למפלגת העבודה. חבר הכנסת מרדכי ביבי התחיל את עשייתו הפוליטית במפלגת אחדות העבודה, פועלי ציון. משם הוא עבר עם חבריו אל מפלגת העבודה, היה מבין מייסדיה בשנת 1968, ועם מפלגת העבודה הקים את המערך. אין תזכורת טובה מזה לכך שבחיינו הציבוריים הדבר החשוב באמת הוא הערכים והשליחות, ולא המותגים והמבנים הפוליטיים. כאנשי תנועת העבודה ההיסטורית אנחנו מתחייבים להמשיך את דרכו של מורנו ורבנו, חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי, איש תנועת העבודה הציונית. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. יהיה זכרו ברוך. אכן דברים נפלאים וחשובים שאפשר בהחלט ללמוד מהם. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, יצחק קרויזר,

יצחק פינדרוס וולדימיר בליאק בנושא: ביטול הטבות המס הניתנות לסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א) מטעם מדינת ישראל.

חבריי חברי הכנסת,

הצעות חוק לדיון מוקדם. לפנינו שלוש הצעות חוק שתינתן להם תשובה אחת משולבת.

הראשונה, של חבר הכנסת רון כץ, כבר נומקה, ואליה הוצמדה הצעת החוק של חבר הכנסת דן אילוז, תיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח

אי-אפשר. היום אנחנו משנים את זה. עם אונר"א יש המון בעיות: לא רק שאונר"א אינה פותרת את בעיית הפליטים, אלא היא מנציחה אותה. אונר"א מעניקה מעמד פליט לילדים, לנכדים ולנינים של הפלסטינים, וכך מבטיחים שהבעיה לא תיפתר לעולם, וחמור מכך, היא רק תוסיף ותתרחב. באונר"א תומכים בזכות השיבה, מחנכים לשנאה ולטרור, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון וגם בירושלים. בכל יום שבו הם קיימים, הם מנציחים את הבעיה ומחנכים דורות חדשים לשנאה. אבל זה לא נגמר פה, אונר"א תומכת בטרור גם בצורה ישירה, עובדי אונר"א השתתפו בטבח של 7 באוקטובר. במבנים של אונר"א נמצאו מחסני נשק של החמאס, והם משתפים פעולה עם החמאס באופן קבוע. עובדי אונר"א רבים הם חברי חמאס. איך ייתכן שאנחנו נותנים לארגון כזה ליהנות מחסינות? לא ייתכן. החוק שמונח לפנינו חיוני לביטחוננו הלאומי. אחרי 7 באוקטובר אסור לנו להמשיך כאילו כלום לא קרה. אנחנו לא יכולים לתת לאונר"א לפעול נגדנו בלי חשש. הצעת החוק מגיעה בשיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה, וזה המקום שלי לברך את חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד על היוזמה. אנחנו חייבים יותר שיתופי פעולה כאלה לא רק מאחורי הקלעים, שם אופוזיציה וקואליציה יודעות לקיים חברות, אלא בפועל, בגלוי, מול כולם. עם אחד אנחנו, וגם אם לפעמים, פה ושם, לא מסכימים, כולנו רוצים בטובת מדינת ישראל, וברוב הנושאים אנחנו גם מסכימים. דווקא בזמן מלחמה, והאמת היא שלא רק בזמן מלחמה, אנחנו חייבים לשים את האינטרס הלאומי מעל האינטרס המפלגתי, המגזרי והפוליטי. אני מתחייב לעשות זאת תמיד. אני קורא לכולם להצביע בעד החוק הזה, להראות לעולם שאנחנו לא מתפשרים על נושאי ביטחון, ולעמוד איתן כנגד כל גורם שתומך בטרור.

תודה רבה. כעת למציעה הנוספת: הצעת החוק השלישית היא הצעת החוק של חברת הכנסת

הפסקת יחסי מדינת ישראל עם סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א) והכרזתה כארגון טרור, התשפ"ד 2024. אני מזמין את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי לנמק את הצעתה,

רגע, אנחנו לא מצביעים על חוק? לא, אנחנו מצביעי על הכול ביחד, זה משולב. זו תשובה משולבת, נצביע על הכול.

את יכולה לעלות. אלה הצעות שונות, תשובה אחת, לכן את תנמקי, ואחר כך השר ייתן תשובה משולבת. כי אלה חוקים שונים לחלוטין. יש לך מספיק זמן. לא לא, יש לה הצעת חוק משלה, שהיא הצעת חוק שלישית. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מאוד מתרגשת עכשיו, ואני העברתי בכנסת הרבה מאוד חוקים, חוקים חשובים, ורק לאחרונה העברתי חוק יחד עם אופיר כץ, שהוא מהפכני. אבל פה עכשיו זה משהו שהוא בדמי,

ואני מאמינה שזה גם בדם - - חברים, נא לשמור על השקט במליאה. - - של הרבה מאוד אזרחי מדינת ישראל. זו לא פוליטיקה, אלה לא דברים קטנים בשוליים, זה מה אנחנו. אני מתכבדת להציג בפני הכנסת חוק כדי להכריז על ארגון אונר"א כארגון טרור. אנחנו כולנו ראינו את הזוועות של 7 באוקטובר, אנחנו כולנו יודעים שעובדי הארגון השתתפו אקטיבית,

ברצח העם שלנו. בבוקר עובד סוציאלי, בלילה, מחבל, בבוקר מורה, ובאותו יום,

רופא, ומחזיק חטופים. זה משהו שהדעת לא סובלת. אני יכולה לדבר רבות על ההיסטוריה של ארגון אונר"א. כל הארגון הזה נולד בחטא ומתקיים בחטא, ומזמן אין לו מקום, כי תושבי עזה הם לא פליטים, הם נולדו שם, הם גרים שם 76 שנה. אין להם זכות שיבה, הם לא יחזרו לפה לעולם, תשכחו מזה. אז ארגון הפליטים המדומה הזה, אין לו זכות קיום, אדרבה ואדרבה אחרי שגילינו את הריקבון שקיים שם בתוך הדבר הזה שנמצא תחת החסות של האו"ם. אבל גם אנחנו התרשלנו. אנחנו כמדינת ישראל ואתה כשר בממשלה, בממשלות רבות, חברי חבר הכנסת ישראל כץ, התרשלנו. הפעם ראשונה שגילינו אמל"ח במתקני אונר"א הייתה ב-2014. חברים - - - נא לשמור על השקט במליאה, זה מפריע. חברים, חברי ממשלה, השר ישראל כץ, הפעם הראשונה שאנחנו כמדינה גילינו אמל"ח במתקני אונר"א הייתה ב-2014, ואנחנו עצמנו עיניים. ב-2019 היה דוח חסוי של האו"ם על זה שארגוני המחבלים חמאס וג'יהאד השתלטו על אונר"א, על ארגוני העובדים של אונר"א. ב-2019, אדוני היושב-ראש, תקשיב לזה, דוח סודי של האו"ם על זה שארגוני המחבלים החמאס והג'יהאד השתלטו על ועדי העובדים של אונר"א. אז מה הפלא שב-2023 הם ביצעו את מה שהם ביצעו? כי הם היו שם, ולא עשינו עם זה כלום כי היה לנו מאוד מאוד נוח, אדוני השר. כמו עם הכסף הקטרי רצינו שקט. ואני כל הזמן, כשהתחלתי להתעסק עם אונר"א, שמעתי שההנחיה של הדרג המדיני, שקט. כי נוח לנו לעבוד עם אונר"א, כי נוח לנו לעצום עיניים, כי נוח לנו שיהיה איזשהו גוף שמטפל שם בדברים. שאלתי את שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן מה הייתה המדיניות שלו כשהוא היה שר הביטחון לגבי הכנסת חומרי בנייה לעזה, כי זה נושא אחר שאני מתעסקת בו, איך בעצם הם הצליחו לבנות את כל המנהרות האלה? מאיפה החומרים? ואז קיבלתי תשובה מאוד מאוד מדאיגה: כאשר ליברמן היה שר הביטחון, המדיניות הייתה לבדוק שק מלט ברמה של בניין, כך עבדנו. היינו בפיקוח הדוק, גם אם הכנסנו לשם דברים, בדקנו ברמה של שק מלט, וב-2019, כשהוא סיים את תפקידו, היו הרבה מאוד אנשים שמאוד שמחו, ואתה יודע למה הם שמחו? כי התחיל, הכול היה קל, הפיקוח ירד, קיבלו, מה שנקרא, הגבולות נפלו, וכל אחד התחיל לעשות מה שבא לו. המדיניות נהייתה הרבה יותר סלחנית. ואז קרה 2023, וגילינו מנהרות חמאס, גילינו מנהרות חמאס שנבנו ממלט שאנחנו, מדינת ישראל, הכנסנו לשם. החיילים שלנו מצאו שם שקיות מלט טורקי שעבר דרך ישראל. הטילים יוצרו מהצינורות ששלחנו לעזה. אני כבר לא מדברת על זה שהרבה מאוד עסקים ישראלים התפרנסו יופי יופי מאונר"א. על זה פרסמתי מחקר בעיתון כלכליסט, על הכספים. זה הפך להיות עסק כלכלי, לעבוד עם אונר"א זה משתלם, זה מצוין, זה מכניס כסף, זה טוב לכלכלת ישראל, זה טוב לעסקים. אגב, זה נושא אחר שאנחנו צריכים לבדוק, מי אישר, איזה אינטרסים היו שם לאותם אנשי עסקים, מקורבים למיניהם, שקיבלו את כל הטוב הזה. אתם בממשלה דיברתם רבות, ואני הכנתי ציטוטים של ראש הממשלה, של שר הביטחון, חברי הכנסת, ראשי הקואליציה, על אונר"א. אונר"א זה ארגון טרור, לא משהו אחר. כן, אני יודעת שיש לו מנדט מהאו"ם. בדקתי, זו אישיות משפטית נפרדת, ואנחנו כמדינה ריבונית יכולים להכריז שהארגון הזה לא רצוי פה. אונר"א מקבל תרומות, תבינו את זה, אונר"א מקבל תרומות מארגוני טרור שמדינת ישראל הגדירה אותם כארגוני טרור. המטה ללוחמה בטרור כלכלי פרסם, יש רשימת ארגונים שאנחנו הגדרנו אותם כארגוני טרור שאונר"א מקבל מהם כסף. זה המצב. ואתה, במשרד החוץ, מספק להם אשרות, ליווי וכל מה שמשרד החוץ נותן לארגונים בין-לאומיים גם עכשיו. דמויות בכירות מאונר"א לא הצליחו לעבור בידוק ביטחוני בגלל הקשר לחמאס, ואנחנו מסתירים את זה. אונר"א מכניסה כסף מזומן לעזה ועושה הלבנת כספים לטובת חמאס. אני לא מגלה סודות מדינה, כי משום מה כל מה שקשור לאונר"א הופך להיות לסודי ולחסוי ובחדרי-חדרים. אני לא מוכנה יותר לזה שהדיונים בוועדת החוץ והביטחון בכל מה שקשור לאונר"א הם חסויים, בלי תשובות, ובורחים מהאמת. לעם ישראל מגיע לדעת את האמת ועליכם, על הממשלה, להחליט אם אנחנו רוצים באמת לנצח, אם אנחנו ציונים, אנחנו פטריוטים, או שאנחנו נמשיך בדרך הזאת עם זנב בין הרגליים ולרצות את אויבינו, גם לרצות את אויבינו ובסוף גם לתת כלים לארגונים ואנשים שרוצים להרוג אותנו, לחטוף אותנו, לאנוס אותנו. מדינה חפצת חיים לא מתנהגת ככה. אני מצפה שהחוק הזה יעבור כפי שהוא,

בנוסח הזה, לא בגבולות הריבוניים של מדינת ישראל, לא באכיפה של משטרת ישראל, אלא as is, כלשונו, בפסיק ונקודה, כי כל משהו אחר זה עבודה בעיניים. אני סומכת עליך, אדוני שר החוץ.

תודה רבה. אדוני שר החוץ, אני מזמין אותך להציג את עמדת הממשלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בהתייחס להצעת החוק שהוגשה ונומקה, הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א)), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת רון כץ וקבוצת חברי הכנסת, יוליה ואחרים, דן אילוז וכל מי שעוסק והגיש, והצעת חוק להפסקת יחסי מדינת ישראל עם סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א) והכרזתה כארגון טרור, של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי ואביגדור ליברמן. משרד החוץ מבצע פעילות מדינית ותקשורתית רחבה ובמסגרתה ריכז והפיץ מידע שמפרט על אודות מעורבות עובדיה של אונר"א בטרור החמאס, כולל בטבח 7 באוקטובר. החקיקה שעברה בקונגרס האמריקאי לבטל את המימון שנותנת ארצות הברית לאונר"א בסך 400 מיליון דולר לשנה, המימון המרכזי שהיא מקבלת, היא אחת מהעדויות למאמץ הזה. עמדת הממשלה כפי שנקבעה על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, היא לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית בכפוף לתנאים הבאים: הצעת החוק תמוזג עם הצעת חוק להפסקת פעילות אונר"א של חבר הכנסת בועז ביסמוט, בהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי הביטחון, ראש הממשלה, החוץ והמשפטים, על פי נוסח הצעת החוק שאישרה ועדת שרים לחקיקה ביום ראשון, 26 במאי, חשוב לציין כי לא ייפגעו ההתחייבויות הבין-לאומיות של מדינת ישראל ולא תהיה פגיעה בסיוע ההומניטרי המועבר לרצועת עזה. אדוני השר, האם בהצעה הממשלתית יהיה סעיף שלפיו אונר"א יוכר כארגון טרור? ההצעות כאן הן ברורות מאוד, והן צריכות להיות ממוזגות ומשולבות בתוך הליכי החקיקה בתיאום עם המשרדים. אלה הצעות שונות בתכלית. אני יכול לומר לכם, אחרי שקראתי את התשובה בתמצית, שנושא אונר"א הוא נושא שכל השנים ייחסתי לו, ואני מייחס לו, חשיבות רבה מאוד במובן של מה זה אונר"א. זה למעשה הארגון היחיד בעולם שהוקם כדי להנציח ולשמור על קבוצה מסוימת שמוגדרת כ"פליטים פלסטינים" במובן הרחב של ההגדרה, פליטות שעוברת מדור לדור, עד דור רביעי כבר. אם היה ארגון כזה באירופה, אני אומר להם כשאני פוגש אותם, אז היו היום 100 מיליון אנשים באירופה שהיו מוגדרים כפליטים, למרות שהיום כולם נמצאים תחת הגדרה אחת כללית ולא מוגדרים ולא ממומנים. הדבר החמור במנדט שאונר"א קיבלה זה שהמנדט צמוד להחלטת או"ם שמדברת על זכות השיבה. לפי הפרשנות הפלסטינית של מנדט אונר"א, שלצערי אונר"א ועובדיה, שקשורים בטבורם לחמאס ולכל הארגונים הקיצוניים הפלסטינים, לפי הפרשנות שלהם התפקיד שלהם זה לטפל בפליטים כדי לממש את זכות השיבה לתוך מדינת ישראל. לכן יש את אונר"א עזה, אונר"א במוסדות המרכזיים בישראל, אונר"א ביהודה ושומרון, ויש פעילות של אונר"א בירדן, בלבנון, בכל מדינות ערב שבהן נמצאים אלה שמוגדרים כפליטים. גם פלסטיני שהיגר לברזיל וחי שם מוגדר לפי ההגדרה הזאת כפליט שלפי הפרשנות שלהם הוא עם זכות שיבה. מדינת ישראל, מממשלת בן-גוריון ועד היום, דוחה על הסף את הטענה לזכות שיבה, ואומרת שכל הפליטים צריכים להיות משוכנים ומטופלים במקומות מושבם. זה ויכוח ארוך, והמדיניות שלנו ברורה וחד-משמעית. הפעילות שהובלנו עקב הטבח הנורא שקרה ב-7 באוקטובר, אז השתנו סדרי עולם, ודברים שקודם לכן לא היו אפשריים ולא נפתחו לדיון מעמיק, הוצבו על השולחן עקב מה שקרה ומה שקורה בעזה והחשיבות של מה שאמור לקרות ביום שאחרי. אונר"א היא חלק מהבעיה, היא לא חלק מהפתרון.

אני הובלתי מדיניות מאוד אגרסיבית נגד אונר"א, וכל הסנקציות שהעולם הטיל של השעיית המימון, נבעו מפעילות משרד החוץ, שמסר את האינפורמציה לכל הגורמים, ואז החליטה ארצות הברית להשעות את המימון לאונר"א, ובעקבותיה מדינות רבות שעודדנו אותן לעשות את זה. אבל העולם הוא עולם שנוהג כמנהגו. הקימו ועדה באו"ם עם שרת החוץ הצרפתייה לשעבר קולונה, והיא הוציאה מסקנות. הבאנו הוכחות. יש לי תיק שנקרא תיק אונר"א, שבנינו אותו במשרד ואנחנו מגישים אותו, שמפליל את אונר"א במעורבות בטרור, בהסתה בחינוך, בכל הדברים האחרים, עם מספרים ונתונים, כולל מעורבות של עובדי אונר"א עצמם בטבח ב-7 באוקטובר, המפקדות של אונר"א ששימשו ומשמשות כמטות של החמאס וכל הדברים האלה. כך, כתוצאה מהדוח הזה החליטו חלק להסיר את ההקפאה של המימון, אבל הדבר החשוב הוא שבארצות הברית, בקונגרס, עיגנו בחקיקה את הפסקת המימון לאונר"א של אותם 400 מיליון דולר. זה חלק נכבד בתקציב. יותר מזה, באופן מעשי, ואני מציע למגישי החוק ולכל חברות וחברי הכנסת להקשיב, אני פעיל מול מתאם הפעולות בשטחים, שאחראי באופן ישיר לנושא הסיוע ההומניטרי גם לעזה, על מנת לוודא, אם אנחנו מפעילים פעולות שכנוע, שארגונים בין-לאומיים אחרים וכוחות אחרים, הם יעבירו את הסיוע ולא אונר"א. באופן מעשי, ישראל פועלת בכל העוצמה כדי שהסיוע בעזה לא יעבור דרך אונר"א היום ושאונר"א לא תהיה חלק מהפתרון של היום שאחרי.

יש את עצירת הכספים הפורמלית ויש את המדיניות המעשית, כמו ארגון המזון העולמי וארגונים אחרים, שאנחנו דוחפים שזה יעבור דרכם ולא דרך אונר"א. הבעיה עם אונר"א היא המעורבות בטרור בעזה. אלפי עובדי אונר"א הם חברים בחמאס, הם טרוריסטים, הם מגבים את החמאס, תומכים באידיאולוגיה של זכות השיבה ופועלים נגד מדינת ישראל. אבל הבעיה היא במנדט של אונר"א, מנדט מטעם האו"ם, שבא להנציח את הפליטות הפלסטינית באופן מבודל מכל מה שקרוי פליטות בעולם ולקדם את הרעיון הפסול של זכות השיבה. לכן, כל החקיקה, אני לחצתי שהממשלה כן תתמוך, כדי להתחיל במגמה הזאת באופן מעשי, ונצטרך גם להגיע יום אחד לדיון על המנדט של אונר"א באו"ם כדי לבטל אותו, כי אותו מנדט הוא מנדט שמנציח ומקדם את אותו רעיון מסוכן, רעיון עוועים, של זכות השיבה לתוך מדינת ישראל. אז אני מברך על היוזמה, ואני בטוח שתוך כדי הדיונים אפשר יהיה לשלב את הדברים. אני אומר, חברת הכנסת מלינובסקי, שאלת מדוע לא עשו בעבר וכו'. יש הרבה דברים שניתן היה לעשות אותם רק אחרי הטבח הנורא, והייתה חובה לעשות אותם לנוכח כל מה שקרה והמציאות בעזה, שחייבים לשנות אות הדברים. אבל גם בדוח, גם בדוח, דוח קולונה, היא עדיין השאירה מרווח שהם חייבים בנושא הניטרליות והחינוך לעשות שינויים.

בסדק הזה אנחנו נכנסים ופועלים, כך שגם מבחינה עקרונית וגם מבחינה מעשית, בשטח מול עזה, אנחנו פועלים בשיתוף עם צה"ל וכולם כדי שהסיוע שצריך להינתן, לא יינתן דרך אונר"א. אדוני השר, ברשותך, שאלה בנושא קצת שונה. אני יושב-ראש אגודת הידידות ישראל סרביה. אחרי מה שהיה באו"ם, שלא הצבענו נגד הטבח - - זה קשור לאונר"א? - - של 8,000 איש, אמר נשיא סרביה שהוא גמר עם ישראל. אתה התחייבת אישית לראש הממשלה, ראש הממשלה שלנו התחייב אישית בפניו, ולא הצבעתם כפי שהתחייבתם. האם אתה יכול להגיב על סיום הסכסוך עם מדינה כל כך קריטית, שעזרה לנו מ-7 באוקטובר כמו מעט מדינות אחרות? לא הייתי רוצה,

להגיב מעל הבמה הזאת על הנושא הזה, שיש לו היבטים שונים.

ישראל נעדרה מההצבעה, היא לא תמכה בהצעה, שהובלה על ידי יותר מ-100 מדינות בעולם. ברשותך, הייתי רוצה לא להתייחס כאן כרגע לסוגיה. אכן, סרביה סייעה לישראל בהחלט. תודה רבה. בזה מסתיים חלקי?

אוקיי, אנחנו תומכים בהצעת החוק, בתיאום כפי שנדרש להמשיך ולקדם אותו. תודה רבה. מתנגד ראשון, ינון אזולאי, בבקשה, אדוני. יש לכל הצעה מתנגד. יש שלוש הצעות, לכל הצעה מתנגד. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, תראה, באמת זאת הצעה טובה. אתה שואל למה להתנגד להצעה כזאת? אני באמת מכבד את כבוד השר, רק כשאתה אומר שאתה מביא הצעת חוק ממשלתית וזאת תקועה עד שאתה מביא, אתה יודע איך זה הולך. זה הדבר הראשון, למה בכלל צריכים לחכות? תתחילו לרוץ. למה לחכות להצעה ממשלתית? היו רוצים, עד עכשיו היו מביאים הצעה ממשלתית.

לא קוראים לארגון הזה ארגון טרור בחוק. אתה יודע מה, בשביל מה צריך בכלל חוק?

תוסיף שם שכל ארגון אחר שייוודע, בעוד חמש שנים, בעוד שבע שנים נמצא עוד אחד כזה. עוד פעם נצטרך לתקן את החוק? אם פעם אחת תהיה בהוראת החוק, עם אזהרה לזה, אני בטוח שאותו ארגון יחשוב פעמיים אם לעזור, ואם לא יחשוב, אז יחטוף. למה צריך עוד פעם שזה יהיה בסמכות השר דאז? והממשלה אומרת לך: עכשיו תחכה לנו?

אני לא מבין. שהחוק ירוץ, אחר כך תמשיך. זאת הדעה שלי, אדוני. תודה רבה.

אני בטוח שנתת להם רעיון לעבוד עליו בוועדה. מתנגד להצעה השנייה, חבר הכנסת סימון דוידסון. דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה להתנגד לשרת תחבורה ולמשרד תחבורה עיוור, שלא יודע מה הולך לקרות מחר במדינת ישראל. מחר מתקיים גמר גביע המדינה בכדורגל בבלומפילד. 30,000 איש צריכים להגיע. אבל לא דיברת על ההצעה. ומחר אין רכבות כדי שלא יעבדו בשבת, והכול בסדר. הקדימו את העבודות ליום רביעי. 17,000 צופים מבאר שבע צריכים להגיע לבלומפילד ואין רכבת ואין אוטובוסים, אין תגבור של שום דבר בתחבורה הציבורית. עמד פה סגן השר והשיב על שאילתה של בועז טופורובסקי ושלי ואמר: אני לא יודע,

משרד התחבורה קיבל עשרות מכתבים, גם מהתאחדות הכדורגל, ולא הגיב ולא השיב. מדינת ישראל לא מעניינת את משרד התחבורה. מחר הולך להיות פקק בכל מדינת ישראל, וזה לא מעניין את השרה. מה שמעניין את השרה זה רק מי יהלום ומי לא יהלום.

כל האוהדים שהולכים מחר להגיע לבלומפילד, תעמדו ארבע, חמש שעות בפקקים. ואני אומר למנכ"ל המשרד ולשרה: לא מאוחר מדי. מחר חייבים להפעיל את התחבורה הציבורית ואת הרכבות ביתר שאת לגמר הגביע.

אני מבקש רק להבא, אם עולים להתנגד, לפחות להתייחס במשהו להצעה, חבר הכנסת דוידסון, במשהו קטן. חבר הכנסת שירי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי, שחידד את החוק. גם אני מתנגד להצעת החוק, כי הוא חוק שקשור בבן גביר. ולמה אני מתנגד לבן גביר? כי בן גביר רצה לעשות, אני לא יודע אם שמעתם, שימוע למפכ"ל המשטרה, וזה בהחלט דבר חדש שהשר האנרכיסט, המשתמט, הכושל ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, רוצה לעשות שימוע למפכ"ל. עזוב את חוסר האנושיות, שהוא עושה את זה חודש לפני שהוא מסיים את התפקיד שלו, אבל אנחנו כבר לא מצפים לאנושיות. אי לכך, בשם הציבור, אני רוצה להחליף את ראש הממשלה, שפוחד וחושש מאיתמר בן גביר, ולעשות לבן גביר שימוע. השימוע הציבורי שצריך לעשות לבן גביר מתחיל בכך שהוא הושבע ב-29 בדצמבר 2022, ובשנה שבה הוא כיהן עלה מספר הנרצחים בחברה הערבית ל-244, בנובמבר 2023 אנשי משרדך ואנשי משרת האמון במשרד שלך חילקו רישיונות נשקים בניגוד לחוק, הקמת חמ"ל פה בכנסת, וכך ערבבת את הרשויות, ביוני 2023 תועד הרמ"ט שלך חנמאל מטיל את מימיו בזירת פיגוע, במאי 2023 חנית על המדרכה בירושלים בלילה יחד עם הרמ"ט שלך,

כי היה נורא דחוף לך לאכול ארוחת לילה, בדצמבר 2023 המשרד ברשותך רכש בניגוד הרשויות, ביוני 2023 תועד הרמ"ט שלך חנמאל מטיל את מימיו בזירת פיגוע, במאי 2023 חנית על המדרכה בירושלים בלילה יחד עם הרמ"ט שלך, אותו חנמאל, כי היה נורא דחוף לך לאכול ארוחת לילה, בדצמבר 2023 המשרד ברשותך רכש בניגוד לנהלים אפודים שלא עמדו במבחן

הבוחרים של בן גביר בחרו בו יותר ממך. השרה גולן, תודה רבה. תודה רבה. מי אתה שתקבע שהוא שר מיותר? בחיים שלך לא תגיע להיות שר.

חתיכת

שראתה

יש עוד כמה אנשים טובים בצד הזה, שבאמת לקחו על עצמם יחד איתי להעביר את

ההתניות. החוק הזה עובר as is, מגיע לוועדה ושם אנחנו דנים,

ולא ממשלתי ולא נעליים.

אני מכירה את השיטות

תודה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. סליחה, סליחה, סליחה.

הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו שאחד מהם נספה במלחמת חרבות ברזל, של חבר הכנסת ינון אזולאי. בבקשה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו היא בעצם עוד נדבך בהצעת חוק שלא טיפלנו בה מספיק. במצב כיום, יתום משני הוריו שהתייתם מאחד מהם בפעולות איבה זכאי לתגמול מגיל 21 עד גיל 25. יתום שהתייתם משני הוריו בשל פעולות איבה זכאי לתגמול לכל חייו, וכן גם הוריו של חייל שנספה. ילד שנספו הוריו בפעולות איבה או במלחמה, אחד מהוריו,

הצעת החוק אומרת דבר פשוט: צריך להשוות. לאור האירועים ב-7 באוקטובר, בשמחת תורה, לצערנו, רבו היתומים, ואף על פי שהתייתם לפני זה שלא מפעולות איבה ועכשיו התייתם מפעולות איבה ב-7 באוקטובר, להשוות בין התנאים האלה לשאר התנאים של פעולות איבה של שני ההורים, וייחשב לו כביכול, יושוו התנאים שלו לאותו אחד שהתייתם משני הוריו, ויוכל לקבל קצבה, תגמול, למשך כל חייו. זה חוק שהיה כבר, ואלו בסך הכול תיקונים שאנחנו עושים.

אני מקווה שגם עכשיו הוא יזרז את זה למען אותם אלה שהתייתמו מהוריהם, ולכן אני מבקש מכם להצביע בעד.

השר וסרלאוף, עמדת הממשלה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו שאחד מהם נספה במלחמת חרבות ברזל (תיקוני חקיקה),

2024, הצעת חוק של חבר הכנסת ינון אזולאי. הצעת החוק שבנדון מבקשת לתקן את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970, ואת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, 1950, כך שזכאותו של יתום משני הוריו שאחד מהם נספה במלחמת חרבות ברזל, או הורהו היחיד, תושווה לזכאותם של יתומים משני הורים ששניהם נספו בפעולות איבה או במסגרת שירות הביטחון. על פי הדין הקיים, קיים מדרג זכויות בהתאם לשכול היתום. יתומים משני הוריהם זכאים לקצבה בהתאם לקצבתה של אלמנה. יתומים משני הוריהם שרק אחד נספה עקב אירוע איבה זכאים לקצבה עד גיל 25 בלבד, ואילו יתומים מהורה אחד בלבד זכאים לקצבה עד לגיל 21, בנוסף ליתר ההטבות. ברור כי הדין הקיים אינו נותן מענה מלא לתרחיש האימים שפקד את מדינת ישראל עם תחילת מלחמת חרבות ברזל, ולהיקף הנפגעים והמקרים שבהם נתקל הביטוח הלאומי. הדברים הללו לימדו על הצורך בבחינת מענים נוספים על אלו הקיימים מכוח החקיקה. כך גם לעניין יתומים משני הורים, שרק אחד, עקב אירועי איבה, אשר נותרו במבחן התוצאה חסרי אב ואם. לאור האתגרים הרבים שפקדו אותנו בעקבות המלחמה ממשלת ישראל תומכת בהרחבת זכאותם ובהעמקת התמיכה והמענה לצורכיהם. אלמוג כהן רצה להוסיף משהו, להגיד משהו.

אני קורא לתמוך בהצעת החוק. חבר הכנסת אזולאי, הצעת חוק חשובה.

תודה. נעבור להצבעה, הצבעה על הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו שאחד מהם נספה במלחמת חרבות ברזל (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ינון אזולאי. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו שאחד מהם נספה במלחמת חרבות ברזל (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו שאחד מהם - - - - - - מה? להוסיף את יושב-ראש הקואליציה. אני קובע כי הצעת חוק תגמולים ליתום משני הוריו שאחד מהם נספה במלחמת חרבות ברזל (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, עברה

תבקשי שהשר יקשיב לך, כי זה חוק של מערכת הבריאות. אני מתחילה, אבל אני מבקשת שכבוד השר יקשיב.

מותר לשר, שר לא חייב לסור למרותו - - - בבקשה. סליחה, לא פניתי אלייך, ואת לא מנהלת את הישיבה. די לך, די. תודה רבה לכולם. אני

אני לא שואלת אותך.

אישה חולנית. תודה רבה לכולם, בלי שמות תואר. אני אגיד מה שאני רוצה, אל תסתכלי עליי.

נמאס לי ממך.

השירותים שניתנים בפריפריה הגאוגרפית וגם החברתית, לבין השירותים שניתנים במרכז. דווקא בתחומי אונקולוגיה, לב ונוירוכירורגיה יש פערים משמעותיים בין המרכז לבין הפריפריה בשירותים שניתנים. עקב זאת הבקשה שלי, ההצעה שלי באה לתת אפשרות והזדמנות לאותם חולים לבחור ולקבל את האפשרות מקופות החולים במקום ואת הרופא, ובמרכז, שיוכל לתת את השירות הנאות והמקצועי, שיאפשר לאותו חולה לחזור לחיים רגילים כמה שאפשר. אנחנו יודעים שישנן מחלות שבהן החולה לא יחזור לעולם לאותו מקום שהוא היה בו לפני המחלה. דווקא הבוקר היה דיון מאוד חשוב בוועדת הבריאות על טיפול אינטגרטיבי לחולי אונקולוגיה. אני דיברתי שם, ואגיד את זה גם מכאן. לצערי הרב, גם בנושא הזה, גם השנה בגלל ההתלהמות וההתנגדות לאיש שמציע את הדברים, נמנע ממני אפילו להעלות על סדר-היום את היום של משפחות וחולי סרטן שמתמודדים עם המחלה. כי לא חשוב מה עוברות המשפחות ומה עוברים החולים, מה שחשוב בממשלה הזאת ובכנסת הזאת הוא מי האיש שמגיש את היום הזה. היום הזה לא היה לפני. מאז שהגעתי לכנסת לפני ארבע שנים הגשתי וקיבלתי את ההזדמנות להעלות על סדר-יומה של הכנסת את החשיבות, את הכאב ואת הזעקה של אותן משפחות, כמו הרבה תחומים קשים אחרים, אבל בשנה הזאת גם זה נמנע ממני. אז ממה שאנחנו רואים כאן בהתנהלות, לא פלא שלכל דבר שאני מעלה כאן יש התנגדות בגלל שאני שייכת למפלגה מסוימת, אפילו הצעה לסדר-יום הכי אנושית יכולה להתקבל. כל הצעות החוק שאני מעלה כאן הן חברתיות, הן אוניברסליות כלליות, שנוגעות לכלל האזרחים במדינת ישראל, שנוגעות לאוכלוסיות המודרות והמוחלשות.

יש כאן אנשים ששולטים בדברים. ולא רק זה, מנסים גם להפריע ולהכפיש. אז כן, נמאס, נמאס. וכן, אמשיך להביא את הדברים שאני מאמינה בהם, ואמשיך להיאבק למענם מכל במה, גם בוועדות וגם בדוכן. ולא אכפת לי אם למישהו מפריע לשמוע אותי או לא לשמוע אותי, וכן אמשיך להילחם. האמת היא שהתעלמתי כמה פעמים מהצעקות והצרחות של חברת כנסת מסוימת, לא אנקוב בשם שלה, אבל די, אני לא מוכנה ולא רוצה יותר לשבת בשקט, כי ההפרעה הזאת כבר עולה עד לכאן, אז די. במקום להתעסק עם הדברים האמיתיים, עם המהות של חיים, עם האנשים שנאנקים תחת העוני, עם האנשים החולים שסובלים ולא מקבלים את הטיפול הראוי, מתעסקים בפוליטיזציה קטנה, כמו אותם האנשים שמתעסקים עם הדבר הזה. הייתי רוצה לראות משהו אחר בממשלה הזאת, בכנסת הזאת, אבל כל פעם אתם מצטיינים בלהוכיח שאתם כן כאלה שרק עוסקים בדברים הקטנים. תודה רבה. לא נאשר חוקים שלך. תודה רבה. השר אוריאל בוסו, בבקשה, אדוני, תשובת הממשלה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפתח דבריי אני מבקש להשתתף בצערן של המשפחות החדשות שנכנסו הבוקר למשפחת השכול, סמל ראשון אמיר גלילוב, סמל ראשון אורי בר אור וסמל ראשון עידו אפל מחטיבת הנח"ל, שספגו מהלומה קשה מאוד הלילה בפעולה ברפיח כשעלו על מטען, ועוד כמה פצועים, חלקם במצב מורכב, נתפלל לרפואתם. משתתפים בצערן של המשפחות. המלחמה הזו, שלא פוסחת על שום יישוב, קיבוץ, עיר, מגזר, לצערנו ממשיכה הלאה, ונקווה לימים טובים יותר. חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בקשר להצעת החוק שהכוונה שלה היא חיובית וחשובה, אני אפרט בקצרה ואני אסביר למה בסוף לא רק שהיא לא תסייע, היא יכולה אפילו לפגוע באותן נקודות פריפריאליות שעליהן את מדברת. בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מבוטח זכאי לבחור נותן שירותים מבין נותני השירותים שאיתם התקשרה הקופה שבה הוא חבר, כאשר אם הקופה התקשרה עם יותר מנותן שירותים אחד במסגרת הסכמי הרכש, היא תוכל לקבוע הסדרי בחירה, קרי את הכלים המסדירים את אפשרויות הבחירה של מבוטח בין הספקים השונים על בסיס אזוריות, על הסדרים שנקבעים לעמוד בעקרונות החוק, צדק, שוויון ועזרה הדדית. וכן נדרש כי השירותים יסופקו בהתאם לשיקול דעת רפואי באיכות, בזמן ובמרחק סבירים במסגרת מקורות המימון של החוק.

ההוראות לעניין הסדרי הבחירה נועדו לאזן בין חופש הבחירה של המבוטח לבין גידור של עלויות הקופות במתן שירותי הסל, הממומנות על ידי הקופה הציבורית. במסגרת ההצעה שאת העלית, מוצע למעשה שבתחומים של ניתוחי לב, נוירוכירורגיה ואונקולוגיה, שלושה הסדרים, לא יחולו הסדרי בחירה של הקופה, אלא המבוטח יוכל לבחור לו או לילדו כל אחד מנותני השירותים של הקופה, ולא רק מתוך רשימת השירותים הרלוונטיים לאזור שבו הוא מתגורר,

החרגה של ניתוחים אלה מהסדרי הבחירה של קופות החולים. ביום 1 בספטמבר 2023 נכנס לתוקפו תיקון לתקנות העוסקות בהסדרי הבחירה של הקופות,

בעקבות עבודת מטה מקיפה שנערכה במשרד הבריאות לבחינת רפורמות אפשריות בהסדרי הבחירה של המטופלים. מטרת התיקון הייתה לשפר את השירות למטופל במערכת הבריאות הציבורית, לצמצם אי-שוויון ופערים בנגישות של שירותים רפואיים, אלה בדיוק הנקודות שעליהן דיברת, לעודד תחרות על איכות ונגישות השירות למטופלים באמצעות הנגשת מידע רלוונטי למטופלים והגדלת שקיפות הסדרי הבחירה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אני חושב שאתה תקבל מענה על מה ששאלת.

על מנת שתתקיים בחירה של המטופל, כדי להבטיח מתן שירותים על ידי הקופה, בייחוד בזמן ובמרחק סבירים, תוך שמירה על הדגשים מקצועיים ליציבות ואיכות המערכת. לצורך זאת, ראשית נקבע סטנדרט מינימלי לעניין מספר בתי חולים שיוצע למטופל עבור אותו שירות רפואי לעניין שירותים רפואיים מסוימים, לרבות בתחום הניתוחים, במקביל לקידום התקנת התקנות. קופות החולים החריגו בעצמן תחומים נוספים מהסדרי הבחירה. בכלל זה מוחרגים כיום מהסדרי הבחירה טיפולים בחולים אונקולוגיים, נוירוכירורגיה, טיפולי IVF ועוד, זאת אומרת שכבר היום זה ,מוחרג וכל חולה אונקולוגי יכול ללכת לאן שהוא רוצה. אין לזה הגבלה, חולה אונקולוגי מנהריה יכול להיות באיכילוב,

בכל מקום.

רגע, אונקולוגיה ונוירוכירורגיה, שזה שניים מהדברים שאמרת, את מדברת גם על הלב, ועכשיו אני אענה לגבי הלב. במסגרת התיקון לתקנות האמורות, עודכנו הדרישות לאופן יידוע שר הבריאות והמבוטחים בדבר שינוי בהסדרי בחירה, וכן פרסום הסדרי בחירה ושינויים בהם למבוטחים גם באמצעים דיגיטליים. לבסוף נקבע בתקנות כי יפורטו למבוטח כל המוסדות שנמצאים בהסדר הבחירה לשירות, תוך ציון האפשרות שהם יכולים ללכת לאן שהם רוצים.

הלכה למעשה נראה שהשינויים שנערכו לאחרונה ייתרו את הצעת החוק שלך בנוגע לניתוחים אונקולוגיים ונוירוכירורגיים, שמוחרגים כיום מהסדרי הבחירה, ולמעשה מה שהעלית רלוונטי היום רק בהקשר של ניתוחים קרדיולוגיים. גם בהקשר הזה, בספטמבר האחרון נערך שינוי משמעותי, וקבעו מספר מינימלי של בתי חולים שעל הקופות להציע למבוטח, ובתוכם לפחות מרכז-על אחד, זאת אומרת שצריך לתת לך לפחות שתיים, שלוש אפשרויות של בתי חולים, ואחד מהם הוא מרכז-על, לא משנה איפה אתה גר, כך זה נקרא בנושאים הנוירוכירורגיים. זאת אומרת שאם אתה גר בצפון, צריך לקבוע לך לפחות מרכז-על אחד, שזה רמב"ם, אם זה באזור המרכז, צריך לתת לך את בילינסון, שיבא או איכילוב, הדסה או שערי צדק, לא להגביל, פלוס שניים, שלושה מרכזים. אי-אפשר להגביל את הבן אדם רק לאזור שהוא נמצא גם בניתוחי קרדיולוגיה. אם אני כרגע אפתח גם את נושא ניתוחי הלב והקרדיולוגיה, מה יקרה?

אם אני פותח לכולם את הכול, יבוא אדם שגר בנהריה, תהיה לו האפשרות ללכת לשיבא, הוא קודם כל ילך לשיבא. עכשיו תגידי לי, קרדיולוג טוב שירצה לבוא, האם הוא יכול לבוא למקום שיש לו פחות מ-70 פעולות, 100 פעולות בחודש או בשנה?

אנחנו לא נרצה שההורים שלנו יטופלו על ידי מישהו שהוא לא מומחה ולא עשה מספיק פעולות,

את מעקרת את המרכזים בפריפריה, כי לשם לא יבואו אנשים.

אני חושב שאפשרות הבחירה שנפתחה בספטמבר האחרון בנושא הספציפי הזה, נותנת מענה לאנשים הללו, תוך כדי כשירותן ועצמאותן,

יציבות של הקופות,

שמירה של בתי החולים בפריפריה. כל הזמן נעשות עבודות מטה במשרד הבריאות על מתווים נוספים כדי לדעת לאזן בין המקצועיות לבין האפשרות להביא מומחים לפריפריה. אני יכול לספר שאנחנו כרגע מאחדים

מקצועית את בית החולים זיו ואת בית החולים פורייה צפון לנושאי ניתוחי חזה.

כדי שיוכלו לבוא מומחים מאיכילוב, מומחים משיבא. הם לוקחים עליהם חסות, ואז ברגע שהוא יודע שמגיע רופא מומחה, הוא יודע שהוא לא יעשה רק 20 פעולות אלא הוא יהיה גם כונן בפוריה, הוא ייתן מענה, נהיה מומחה. תוכל להביא רופאים מומחים ולתת מענה בו זמנית גם מבחינת הנגישות.

ואנחנו עושים המון פעולות לחזק את הרפואה בפריפריה ולתת מענה. זו המטרה של הקמת בית חולים בבאר שבע, לתת תחרות אמיתית מול בית החולים הקיים, שיש לו זכויות עצומות. רק הלילה הוא קיבל את כל הפצועים, בית החולים סורוקה, אבל הוא נמצא כבר במקסימום שלו מבחינת הרבה פעולות שאנחנו יכולים לתת, ולכן זו המטרה שלנו, לחזק את הרפואה מבחינת הבאת רופאים, מענקים שאנחנו עושים לרפואה בפריפריה ובגליל, חדרי מיון. הוספתי בבית חולים נהריה את ה-PET-CT. אין ספק שאנחנו נותנים פעולות, אבל עדיין צריך לתת את המרחב. אני חושב שמשרד הבריאות כל הזמן עסוק במתן שירותי רפואה זמינים, מקצועיים ושוויוניים לכלל אזרחי המדינה. אם עדיין תבקשי להצביע, אני אבקש מחבריי חברי הכנסת להתנגד להצעה הזו. אם כבר אנחנו מדברים, צריך לזכור שנעשות פעולות כל העת במשרד הבריאות. נמצא פה גם שר הנגב והגליל, שר הפריפריה, השר יצחק וסרלאוף, ששותף איתי לפרויקטים מסוימים של הנגשת רפואה, וחבר הכנסת אופיר כץ, שמקדם ללא לאות את נושא המיון הקדמי בקריית שמונה. הנושא הזה התקדם גם בהחלטת ממשלה האחרונה לצפון. גם נושא השיקום במבואות החרמון מתקדם, תוך מתן סכום נכבד מאוד לחזק את נושא השיקום. המטרה שלנו, אנחנו מדברים כרגע על שיקום, שיקום שצריך לחזק ולהתקדם. נפתחות מחלקות נוספות בבית חולים פוריה צפון. למי שכבר יוצא מהמרכזים הרפואיים בסוף, חיילים שגרים בצפון, יצטרכו לקבל את השיקום היומי ולא יצטרכו לבוא למרכז. נפתח מרכז שיקום בהדסה הר הצופים, להנגיש את אותם אזורים. כל העת משרד הבריאות עסוק באיזון ומתן שירותים שוויוניים פריפריאליים ומקצועיים כאחד. לכן, ככל שתבקשו להצביע, אני קורא לחברי הכנסת להתנגד להצעה הזו. תודה רבה. רוצה להשיב? בבקשה, גברתי. כבוד השר, קודם כול אני מודה על המאמץ שעשיתם גם בשני התחומים האחרים, נוירוכירורגיה ואונקולוגיה. אני לא חושבת שלעשות את אותו מהלך גם בקשר לקרדיולוגיה יעקר את הפריפריה מהרופאים ומהמרכזים המקצועיים. ממקום טוב וענייני, אני מבקשת שנקיים ישיבה לדבר על התחום השלישי ונדחה את ההצבעה. המון תודות. תודה. אין הצבעה? אין הצבעה? למה אין הצבעה? אין דחייה. השר, אתה מסכים לדחות? במועד אחר.

אנחנו נצביע על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חבריי חברי הקואליציה, אני הרי יודע עד כמה חיילי צה"ל וחיילי המילואים חשובים לכם, וכמה חשובה לכם התמיכה שאתם תומכים בהם.

רבותיי, אנא, לא שומעים כלום. בבקשה. מאז 7 באוקטובר חלק גדול מחיילי המילואים שלנו נמצאים במילואים בצו 8

תודה רבה. בבקשה, אדוני. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה, תקשיבי לי. אני מקשיבה לך. זה חשוב לי, כי אני יודע איפה הלב שלך נמצא. זה לא קשור

זה לא קשור ללב שלי, כי הכסף לא צומח על העצים. הייתי שמחה לתת הכול, אבל אין לי מקור תקציבי - - - מאז 7 באוקטובר אנחנו נמצאים במצב ביטחוני מאוד קשוח, במלחמה מאוד קשה. היינו חייבים לגייס עשרות או מאות אלפי אנשי מילואים לשירות, את חלקם לשירות ארוך מאוד. חלקם נפגעים כלכלית מאוד מאוד קשה, המשפחות נפגעות מאוד קשה - - - - - - - ומה שאני בא ומציע כאן הוא להגדיל את התגמולים שמקבלים מביטוח לאומי מ-300 שקל ליום ל-400 שקל ליום, מהיום ה-33 להוסיף עוד 200 שקל ליום, ומהיום ה-66 - - בגלל זה לא הצלחת עם זה. - - עוד 200 שקל ליום. אבל בגלל זה לא הצלחת בחוק הזה.

אנשי מילואים, שנמצאים מעל 66 יום, תחשבו על זה, למעלה מחודשיים, וחלקם גם מגיעים ל-90 ול-100 ול-120 ול-170 יום, אין מצב שאנחנו לא נתגמל אותם.

המשפחות שלהם נהרסות - - אבל רם - - - - העסקים שלהם נהרסים, ולכן הצענו את הצעת החוק הזאת, ואני מאמין ומקווה מאוד שהיא תאושר פה אחד, קואליציה ואופוזיציה. תודה רבה לכם. רם, זאת הצעה מצוינת - - תודה רבה.

אתה אישרת וקידמת - - מי משיב מטעם הממשלה? - - את המענקים. יש ממי לקחת. המענקים עברו. מי משיב מטעם הממשלה? - - - השר וסרלאוף, בבקשה. הוא יודע לענות על הכול. מה שתגידו לי אני אענה.

תזכור שאנחנו השלמנו למילואימניקים את כל מה שרק יכולנו בוועדת חוץ וביטחון, עם מענקים, עם תוספות - - - היא יכולה לעלות במקומי? לא - - - תעשה אותה שרה. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת טלי גוטליב, גם ברשותך. פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי מסדיר את זכאותם של משרתי מילואים לקבלת תגמול בעד ימי המילואים בהתאם לשכר עבודתם או הכנסתם כעצמאים. בהתאם להוראת סעיף 272 לחוק הביטוח הלאומי, משרת מילואים שאינו עובד או אין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה, יהיה זכאי לתגמול מזערי ששיעורו 68% מהסכום הבסיסי לחודש מחולק ב-30. עד 7 באוקטובר 2024 גובה התגמול עמד על 222 שקלים ליום. סמוך לפרוץ מלחמת חרבות ברזל ולאור היקפי גיוס המילואים הנרחב, תוקן חוק הביטוח הלאומי בהוראת שעה, שתוקפה מיום 7 באוקטובר 2023 עד לתום שנת 2024, ועלה סכום תגמול המילואים כך ששיעורו של התגמול המזערי ליום עומד על 95% מהסכום הבסיסי לחודש מחולק ב-30, זאת אומרת כ-310 שקלים ליום. הצעת החוק של חבר הכנסת רם בן ברק מבקשת לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שיקבע כי שיעורו של התגמול המזערי יעמוד על 400 שקלים ליום, וכן במסגרת הוראת שעה לתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד תום שנת 2024 יתווספו לסכום זה 200 שקלים בעד ימי המילואים ה-33 עד 65 ימים לשירות, וכן 400 שקלים נוספים בעד היום ה-66 לשירות. כך יעמוד התגמול המזערי על סך של 600 שקלים ליום או 800 שקלים,

- - - מי שעשה הרבה מילואים - - - מעל 66 - - - כן.

רק לאחרונה הועלה שיעור התגמול המזערי למשרתי מילואים, וזאת כתגמול מיוחד על מלחמת חרבות ברזל.

הממשלה הרחיבה והעניקה מענים נוספים למשרתי מילואים לרבות תוספות לתגמול בהתאם למספר ימי המילואים הניתנות ישירות למשרתי המילואים באמצעות צה"ל, משמע שירות מילואים ארוך יותר מקבל מענה כבר היום באמצעות מענקים צבאיים.

תשלום דמי המילואים על ידי הביטוח הלאומי נעשה באופן אחדי לכל תקופת שירות ולכל סוג תפקיד, ומן הראוי לשמור על שוויון ואחידות אלו. תקשיב, רם, זו תשובה אליך.

החוק הזו מעלה נושא בעל חשיבות רבה. כולנו מלאי הערכה לתרומה הכבירה של משרתי המילואים והקרבתם למען ביצור ביטחונה של ישראל,

מכיוון שמדובר בהצעת חוק פרטית שלא מביאה בשקלול את מלוא המענים הממשלתיים הניתנים היום במסגרת צה"ל ומשרד הביטחון, אי-אפשר להצביע עליה כך. הצעת החוק היא בעלת השפעה תקציבית גדולה, בזמן שאנחנו נמצאים במאמץ מלחמתי, דבר שמצריך את משרד הביטחון לנהל בחוכמה ובתבונה את התקציב המיועד לצרכים הביטחוניים, ולכן מן הראוי לא לקדמה בעת הזו. אנחנו כמובן בעד משרתי המילואים. כפי שציינתי, העלינו את התקציב, העלינו את המענקים, העלינו את התגמולים, אבל כל הצעת חוק כזו, טובה ככל שתהיה, צריכה לעמוד במסגרות תקציביות, שמי שמוביל אותן ומנהל אותן בתבונה הוא משרד הביטחון, לכן אנחנו חושבים שלא ראוי לקדמה בעת הזו. לפני שאני מסיים, לצערנו, הבוקר הותר לפרסום ששלושה חיילים נהרגו בעזה: סמל ראשון אמיר גלילוב בן 20 משמשית, סמל ראשון אורי בר אור בן 21 ממדרשת בן-גוריון, וסמל ראשון עידו אפל בן 21 מצופר, חיילים מחטיבת הנח"ל, לוחמים שמסרו את נפשם על מזבח האומה. אנחנו משתתפים בצער המשפחות ומתפללים ומקווים שאלו יהיו הקורבנות האחרונים של המלחמה הזו. השם ייקום דמם. תודה, אדוני. חבר הכנסת בן ברק, אתה מעוניין להשיב? - - - אדוני השר, אדוני השר - - - - - - אף אחד לא אמר לי דבר כזה - - - ראש הקואליציה. השר וסרלאוף. השר, אני רוצה להשיב לך. תראה, אני יודע שעשו תיקונים, ואני יודע שגם הצבא נתן מענקים אחרי חודש, חודש וחצי. אף אחד לא העלה בדעתו את משך הלחימה, אף אחד לא העלה בדעתו את הקושי של הלחימה, אף אחד לא העלה על דעתו את הנזקים העצומים שזה גורם למשפחות ולעסקים, ולכן אני חושב שאפשר למצוא את המקור התקציבי לזה. בסוף מדובר באנשים יחידי סגולה, במספר לא כל כך גדול של אנשים שעושים מעל 66 ימים ומעל 33 ימים, זה כבר מאחורינו. אני חושב שבהחלט אפשר למצוא את המשאבים, ואפשר לקבל את החוק הזה. אני חושב שזו תהיה הכרת הערכה לאליטה של האליטה מכל השכבות, מכל המגזרים, מכל הסוגים, של אנשים שבאמת נותנים את השירות בגופם על חשבון המשפחות, על חשבון העסקים, ועושים את זה כבר הרבה מאוד ימים.

- - - תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תגמולים למשרתים במילואים) (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. אנא, תפסו מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תגמולים למשרתים במילואים) (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לוועדה לא נתקבלה.

להוסיף בבקשה לפרוטוקול שחברת הכנסת שאשא ביטון הצביעה בעד. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תגמולים למשרתים במילואים) (הוראת שעה,

התשפ"ד 2024,

בקריאה הטרומית, ולכן עניינה לא יקודם. אנחנו נעבור להצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה

מארנונה) (תיקון, הנחה בארנונה למשרת

הנחה בארנונה למשרת מילואים פעיל. חוק הרשויות המקומיות מ-1953, אפשר קצת שקט? חברים, אנא, זה מאוד קשה ככה. חוק הרשויות המקומיות מ-1953, העוסק בפטור מארנונה לחיילים נפגעי המלחמה ושוטרים, קובע פטור מתשלומי ארנונה לחיילים בשירות סדיר, אך לצערי אינו מתייחס כלל וכלל לחיילי מילואים בשירות פעיל. מעל 300,000 משרתי מילואים גויסו בחודשיים האחרונים למלחמה הקשה בתולדות המדינה, שנמשכת כבר כמעט שמונה חודשים. משרתי מילואים ובני משפחותיהם נושאים בנטל ביטחוני חשוב עבור מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה כי מדינת ישראל נמצאת תחת איום ביטחוני מתמיד, וכעת כמובן ביתר שאת, במלחמת חרבות ברזל. ב-7 באוקטובר המילואימניקים שלנו עזבו הכול, משפחה,

עבודה,

שגרה, והתייצבו בגבורה להגנת המדינה והעם,

כל אותו הזמן הרשויות המקומיות המשיכו וממשיכות לגבות מהם ארנונה. אין ספק כי השגרה הכלכלית והעסקית של משפחות המילואימניקים נפגעה קשות, ואיתה נוצר קושי גדול לעמוד בהתחייבויות. ארנונה היא הוצאה חודשית לא מבוטלת, מה גם שלמרות ההתחייבות של ראש הממשלה ושל שר האוצר להקפיא את הארנונה בתחילת שנת 2025, בפועל תעריף הארנונה עלה בשנת 2023 ובשנת 2024, וב-1 בינואר 2025 הוא צפוי לעלות שוב בשיעור חד של 5.3% שיא של 17 שנה.

בסך הכול ב-2023 עד 2025, בתקופה של שלוש שנים בלבד, אנחנו מדברים על זינוק של כמעט 10% בתעריפי הארנונה. אני לא חושב שהיה תקדים לעלייה כזאת ב-30 השנים האחרונות, והעיקר שראש ממשלה ושר האוצר הבטיחו להקפיא. ולכן, על מנת לסייע למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם לשאת בנטל התקופה, מוצע בהצעת החוק לקבוע כחובה בחקיקה ראשית פטור בשיעור של 90% למשרתים בשירות מילואים פעיל למשך השירות הצבאי כחלק מהתגמול עבור עשייתם המבורכת למען מדינת ישראל. ועדת השרים דחתה השבוע את הדיון בהצעה החוק בחודש, ולכן בהתאם לסיכום, התשובה וההצבעה יהיו במועד אחר. אני רק מקווה שזה באמת יקרה. אנחנו חייבים לפעול, חבריי, ללא הרף בכל מישור אפשרי למען משרתי המילואים, למען משפחות משרתי המילואים, וגם לא פחות חשוב, למען משפחות אנשי הקבע, שגם הן נמצאות בחודשים הללו במצב מורכב וייחודי. אני רוצה לברך על החוק החשוב שעבר כאן אתמול בערב, החוק של חבר הכנסת נאור שירי וחבר הכנסת אופיר כץ - - חוק חשוב מאוד. - - אשר לראשונה מגן על נשות המילואימניקים מפיטורים ומהוצאה לחל"ת, וכן נותן להם מענק הסתגלות. חוק מעולה, שיתוף פעולה פרלמנטרי יפה בין שני חברי כנסת שאני מאוד אוהב ומעריך. אני גם רוצה לעדכן כי השבוע, יחד עם חברי חבר הכנסת ינון אזולאי ובתמיכה של יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, הגענו לסיכום עם איגוד הבנקים והסוכנות היהודית על הקמת קרן סיוע מיוחדת לבעלי עסקים משרתי המילואים והמשפחות, בסך 100 מיליון שקלים. הקרן צפויה להתחיל לפעול בשבועות הקרובים, והיא תחלק מענקים לעסקים של המילואימניקים, הגובה ינוע בין 5,000 ל-40,000 שקלים. אנחנו גם מנסים להגדיל את היקף הקרן, ואני קורא גם למשרד האוצר, עם השר שלדעתי עזב את המשרד ומקום הימצאותו אינו נודע, אני גם קורא למשרד האוצר וגם למשרד הכלכלה להתגייס למהלך החשוב הזה בוועדת הכספים. לא, דיברתי על שר האוצר. אני גם מציע, אם חסרים לכם מקורות מימון לקרן, אז לחפש אותם בכספים הקואליציוניים, אלה שטרם מומשו, ובעשרת המשרדים המיותרים שממשיכים להחזיק בעת מלחמה. האם הממשלה יכולה לעשות יותר למען משרתי המילואים? בוודאי שכן. השבוע התפרסם כי בהגרלה הצפויה של משרד השיכון, בהגרלה של דירה בהנחה, 4,660 יחידות דיור,

ברשימת הממתינים נמצאים היום מעל 100,000 זכאים. לכל משתתפי ההגרלה הובטח לקבל דירה מוזלת בהנחה של 600,000 שקלים ממחיר השוק, לפעמים אפילו יותר. 20% מהדירות בהגרלה מיועדות למשרתי המילואים, כלומר 933 יחידות. וצר לי להגיד לכם, זו כותרת לכאורה מפוצצת, אבל ההטבה היא לא משמעותית ביחס להיקף צבא המילואים בשירות פעיל. ומי כן מרוויח מההגרלה הזאת? הציבור שקרוב לליבו של שר השיכון. הציבור שקרוב לליבו של שר השיכון, שברובו המוחלט,

לא נושא בנטל המלחמתי ולא משרת במילואים.

המספר הגדול ביותר של הדירות בהגרלה מוצע בקריית גת, 927 יחידות. מחצית הדירות נמצאות ברובע החרדי החדש במערב העיר. ישנן גם דירות באלעד וברכסים. ובסך הכול, שימו לב, מתוך 4,660 דירות מוזלות בהגרלה, לא פחות מ-1,698 יחידות, 36%, מיועדות לציבור החרדי, פי שלושה מחלקו באוכלוסייה. אז אתם מדברים הרבה על משרתי מילואים, אבל בפועל נשארים קואליציה הכי סקטוריאלית שהייתה כאן אי פעם. אתמול שמעתי את מנכ"ל משרד העבודה מודה כי הענף שהכי נפגע מגיוס המילואים בשמונת החודשים האחרונים הוא ענף ההייטק. בסוף הציבור שלוקח חלק מרכזי במאמץ המלחמתי הוא אותו ציבור שתורם הכי הרבה גם בכלכלה וגם לצמיחה. הציבור הזה שעובד, משרת, משלם מיסים, חייב להיות במרכז העשייה הפרלמנטרית שלנו כל יום, כל שעה. האינטרס הציבורי העליון הוא לסייע לו בכל המישורים. לצערי, בממשלה הזאת כנראה זה כבר לא יקרה. ואם אנחנו באמת רוצים לנצח במלחמה וגם להציל את הכלכלה שלנו מהאסון שהממשלה הזאת המיטה עליה, אנחנו חייבים שינוי, שר אוצר אחר, מדיניות שונה, ממשלה חדשה.

תודה רבה. תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו נעבור להצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, גברתי. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי, היום הוא היום ה-236 למלחמה, ו-125 חטופות וחטופים עדיין נמצאים בידי האויב האכזר. אין להם זמן ואנחנו חייבים לעשות הכול כדי להחזיר הביתה את כולם, עכשיו. הצעת החוק שאני מציגה בפניכם היום עוסקת בערכים, ערכים ציוניים, ערכים ישראליים, ערכים שאני תקווה שעדיין יש עליהם הסכמה רחבה בבית הזה ובמדינה שלנו. על כן אני בטוחה כי תמצאו לנכון להצטרף אליי ולתמוך בהצעה. הערך הראשון הוא ערך הערבות ההדדית, ההוקרה לאלה המשרתים את המדינה. בעיקר בימים אלה, כאשר המציאות מחייבת את חיילי המילואים לעזוב את ביתם, את משפחותיהם, את מקומות העבודה, את העסקים, ולשרת תקופות ארוכות בהגנה על המדינה בשעת מלחמה, חשוב מתמיד למצוא דרכים לתמוך בהם, לפצות אותם ובעיקר להוקיר אותם. הערך השני הוא ערך ההתיישבות, יישוב הארץ, יישוב הארץ בכלל והפריפריה בפרט. מאז הקמתה חרתה מדינת ישראל על דגלה את הרצון לפתח את הנגב והגליל. בימים קשים אלה, כשקיבלנו את ההוכחה כמה ההתיישבות לאורך גבולות המדינה קריטית, חשובה ומהווה מגן, בימים קשים אלה, שבהם חבלי ארץ שלמים פונו מתושביהם והם עומדים שוממים והרוסים, חשוב יותר מתמיד שנביט קדימה ונמצא דרכים לשקם את מה שדורש שיקום, להחזיר את שגרת החיים למסלול ולהגביר את המאמצים ליישב את הנגב ואת הגליל. מטרת הצעת החוק היא לחבק את אותם אזרחים אוהבי הארץ שהוכיחו את תרומתם למען הכלל, ולתת מענה לשני ערכים: תגמול למשרתי המדינה מחד, ופיתוח הפריפריה מאידך. מצווים אנו לעודד התיישבות בנגב ובגליל, מתוך הכרה בכך שההתיישבות באזורים אלה עשויה לכלול אתגרים ביטחוניים ומוסריים ייחודיים. בשבת השחורה של 7 באוקטובר 2023 הותקפה מדינת ישראל במתקפה האכזרית ביותר ורחבת ההיקף ביותר, האסון הגדול ביותר שהתרחש במדינה מאז השואה. במתקפה אכזרית זו כ-1,500 אזרחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון איבדו את חייהם, נרצחו או נפלו. אבל במתקפה אכזרית זו אבדה גם תחושת הביטחון של אזרחי המדינה. מאז 7 באוקטובר חבלי ארץ שלמים עומדים שוממים והרוסים, ולא ידוע מתי יוכלו תושביהם לשוב לבתיהם ומתי ניתן יהיה להתחיל את תהליך השיקום הארוך. עם פתיחת המלחמה החל גיוס נרחב מאוד של כוחות מילואים, ורבים מצאו את עצמם משרתים תקופות ארוכות מתמיד, חודשים רבים ברצף. הם משלמים על כך מחיר אישי, מחיר משפחתי ומחיר כלכלי. כן, גם מחיר גופני ומחיר בריאותי. חלקם, כאמור, גם שילמו בחייהם. לא צריך להסביר את נחיצותם הגדולה של משרתי המילואים, הנושאים בעיקר הנטל. אין צורך להכביר מילים על כך. בלעדיהם אין לנו ביטחון, אין לנו מדינה, ולא תהיה לנו תקומה. החוב שלנו כלפיהם הוא חוב עצום.

חובתנו למצוא כל דרך אפשרית להוקיר אותם, את משרתי המילואים, ולתגמלם על שירותם המשמעותי והחיוני למדינה. על פי הצעת החוק שאני מציגה היום בפניכם, תתעדף רשות מקרקעי ישראל הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילי מילואים,

תעדף לחיילי מילואים, לשם בניית בתי מגורים. במסגרת החוק המוצע, ב-50% מכלל המגרשים תינתן עדיפות לחיילי המילואים הפעילים, ומתוכם עדיפות תינתן לחיילי מילואים בעלי משפחות. עוד מוצע כי ב-10% מכלל הקרקעות בנגב ובגליל תינתן עדיפות לנכי צה"ל. בנוסף תתנה רשות מקרקעי ישראל את הקצאת הקרקע לזוכה במכרז כך שב-50% מיחידות הדיור שישווקו תינתן עדיפות לרוכשי יחידות דיור שהם חיילי מילואים בשירות פעיל. יהיה זה יותר מראוי להעדיף משרתי מילואים פעילים בהקצאת קרקעות כתגמול על מסירותם, באופן שיאפשר להם להמשיך ולממש גם בעתיד ערכים חברתיים נוספים הנובעים מעצם ההתיישבות במקום. הצעת החוק הזאת היא חלק מחבילה של חוקים שהגישה סיעת יש עתיד. שמענו קודם את החוקים של ולדימיר ושל רם, חוקים שכולם נועדו להטיב עם חיילים המילואים שלנו. אני מקווה שלנוכח הבסיס הערכי המשותף המהותי כל כך, נצליח להתאחד כולנו יחד כאן היום ולתמוך בהצעת החוק הזאת, וניתן ביטוי מעשי ומשמעותי אמיתי לצמד המילים "יחד ננצח". תודה. ישיב השר וסרלאוף, בשם הממשלה.

בגלל שזה לא דורש מקור תקציבי אין הצבעה על זה, וזה חוק שצריך לקדם. חוק מאוד חשוב שלא נדרש לו מקור תקציבי, לכן נדרשת פה הדחייה. נכון, השר? אבל יש הצבעה. למה? למה הצבעה?

חברת הכנסת גוטליב, לא "שנייה". את זה תעשי לידה, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אני משיב בשם השר גולדקנופ. את הדברים שנכתבו כאן העבירו לי כדי שאני אקריא. אחר כך גם אתייחס בנימה אישית. הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים),

הצעת החוק מציעה כי בקרקעות בפריפריה לבנייה עצמית ויחידות דיור תינתן עדיפות של 50% מכלל הקרקעות המשווקות לבנייה עצמית בפריפריה לחיילי מילואים פעילים ו-10% מכלל הקרקעות לנכי צה"ל. כמו כן תינתן עדיפות לבעלי משפחות על פני רווקים באוכלוסיות אלו. עוד מוצע לתת עדיפות בשיעורים דומים לקבוצות אלה גם במסגרת הקצאת הקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל לזוכה במכרז. חברת הכנסת מטי, אני רק משקף קודם את הצעת החוק שלך.

אציין כי ביום שני השבוע נפתחה עוד הגרלה של דירה בהנחה, שבה הוגרלו כ-4,633 יחידות דיור ב-19 יישובים ברחבי הארץ. בהתאם ליוזמה ולהחלטה שהועברה במועצת רמ"י, החל מהגרלה הזאת תינתן בפעם הראשונה עדיפות של 20% למשרתי מילואים פעילים, כך שכ-933 מהדירות בהגרלה יהיו למשרתי מילואים. כידוע, מלאי היצע יחידות הדיור הינו משאב מוגבל, והקצאה של זכאות ותעדוף בהגרלות של דירה בהנחה נעשית בהתאם לעבודת מטה שנעשתה במשרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, בהתאם לאיזון בין הצרכים השונים. לאור זאת, נקבעה בישיבה האחרונה במועצת מקרקעי ישראל מכסה של 20% למשרתי המילואים. הגדלת המכסה ל-50% עלולה לחרוג מהאיזון והשוויון ביחס להטבות הנובעות משירות מילואים.

אציין כי החוק המוצע גורע במובנים מסוימים מזכויותיהם של משרתי המילואים ביחס למדיניות הקיימת והמתעדכנת כל העת.

כיום יש עדיפות למשרתי שירות מילואים פעילים,

שלוש שנים, בכל הארץ, לעומת הצעת החוק הנוכחית, המציעה כי מתן עדיפות בשיעור של 50% למשרתי המילואים מכלל יחידות הדיור המשווקות לבנייה עצמית ולבנייה רוויה תהיה רק בפריפריה. בנוגע להקצאה ייעודית לנכי צה"ל, אציין כי כבר קיימת מכסה לטובת כלל הנכים, ובנוגע לתעדוף של רווקים מהקבוצות הללו קבעה מדיניות מועצת מקרקעי ישראל כי הזכאות לדירה בהנחה לרווקים הינה מגיל 35. על כן, שר הבינוי והשיכון מתנגד להצעת החוק. החלטות המועצה מעניקות כיום הטבות משמעותיות למשרתי מילואים ולנכי צה"ל, וככל שיעלה צורך בשינויים נוספים, נכון יותר לקדם אותם במסגרת החלטות מועצת מקרקעי ישראל כגוף מקצועי שראוי שהוא יבצע את האיזונים הנדרשים. עד כאן מדבריו של שר השיכון. בוא ננסה להגיע לאיזשהו הסדר, כי הנושא חשוב לכם וחשוב לנו, וחבל. אני הראשון לתמוך במהלך כזה.

ככל שזה נעשה בתיאום עם משרד השיכון, עם מועצת מקרקעי ישראל, עם רמ"י, אנחנו נתמוך בזה. אם זה ייעשה בשיח, אני הראשון. אתם יודעים, אני אספר לך, חברת הכנסת בן ארי. אני נכנסתי למשרד הנגב והגליל מתוך מטרה להביא אוכלוסייה איכותית, ולהביא לוחמים ומשרתי מילואים שיקבלו הנחות בקרקע. יש היום הנחות בקרקע למיעוטים בוגרי צבא, עד 90% הנחה על הקרקע, רק שלא כולם מקבלים אותה. ולכן אני הצעתי, קודם כול, בשיחה שלי עם שר השיכון, עם גולדקנופ, ועם יענקי מרמ"י, שתיתן הנחה שוויונית לכל משרתי המילואים, בוגרי צבא, לוחמים, עד 90% הנחה על קרקע. לא רק על הקרקע, אלא גם עלויות פיתוח הקרקע, גם בגליל, עלויות הפיתוח הן מאוד מאוד יקרות. אז אם נגיע להסכמה יחד עם משרד השיכון, אהלן וסהלן, אני יותר מאשמח. יש פה גם הכרת הטוב למשרתי המילואים, ויש פה גם התיישבות בנגב ובגליל, באזורים של הפריפריה. וחלק מהמאמצים שאנחנו עושים זה להביא לשם אוכלוסייה איכותית שתחזק את החוסן הקהילתי, ומאליו גם את החוסן הלאומי של מדינת ישראל. המציאות היום,

בלב הגליל, אני מדבר על מועצה אזורית משגב, היא שהצעירים נוטשים את האזורים הללו. ואנחנו רואים את זה בגרף: יש ירידה בילדים שנמצאים בגנים, בבתי ספר. זו מציאות שאנחנו צריכים לתת לה מענה, וחלק מהמענה הזה זה לתת הנחה בקרקע למשרתי מילואים, כפי שהתחלנו לעשות ממש בימים אלה. אבל זה לא מספיק, ואנו נדרשים לעשות מאמץ נוסף כדי לתת הנחה משמעותית יותר. ואני אומר לכם: אלו אזורים מדהימים. אם אנחנו ניתן את המענקים הרלוונטיים, אם אנחנו נתעדף משרתי מילואים, לוחמים, כוחות הביטחון, הם יגיעו לשם. המציאות היום היא שאנשים עוזבים את המקומות הללו לא רק בגלל שהמחירים שם נוסקים לשמים, אלא גם בגלל שיש שם פערים חברתיים עצומים. אתן לך דוגמה, אדוני היושב-ראש. בראשון לציון, למשל, אם אתה רוצה להזמין תור לאף אוזן גרון, כמה ימים זה לוקח לך? 11 ימים, 12 ימים, שבוע וחצי. אם אתה רוצה להזמין בגליל תור לאף אוזן גרון, באזורים מסוימים זה יכול לקחת מעל חודשיים. אלו נתונים שאני קיבלתי כאשר נכנסתי למשרד, פערים עצומים בתחום הבריאות. אז אם אנחנו רוצים לחזק את האוכלוסייה שם, שלא ינטשו את הגליל, אנחנו צריכים לחזק את הבריאות. למה אתם לא מצביעים נגד - - - לא. אני אמרתי, ככל שזה ייעשה בשיח. אני לא יכול ללכת למשרד ולהגיד לו: תשמע, כזה ראה וקדש. שיישבו בשיח, שיעשו שולחן עגול ויפתרו את זה.

אם ההצעה מקובלת עליך ברמה הרעיונית, תאשר את זה טרומית בכפוף לזה שיהיו הסכמות בהמשך החקיקה. אני מבין שיש כרגע שיח ואני מחכה. מה שיגידו לי, מה שיגיד לי יושב-ראש הקואליציה, אנחנו נעשה ביחד, בתיאום, אדרבא ואדרבא. אם יש משהו שיכול לעבור פה בהסכמה, שיש על זה קונסנזוס רחב כמו משרתי המילואים, אדרבא ואדרבא. אם ההצעה מקובלת עליכם, ומאחר ומדובר בחיילי המילואים שכולם, תאשרו את זה טרומית - - - חבר הכנסת יוראי, אני אמרתי. אני לא שחקן בודד במערכה הזאת. אני מבין שמתנהל בזמן הזה שיח. אתה מייצג את הממשלה מעל הדוכן הזה.

ואני אומר לך שעכשיו ברגעים אלו מתנהל שיח, אז אני לא יודע מה קורה. אז אני אמשיך לדבר פה, אתה תעסיק אותי, אתה תדבר איתי,

יתנהלו. אם נגיע להסכמה, אדרבא, אני הראשון שיצביע. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה כזאת שהדברים יקרו. אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו לא רוצים סתם לפזר הבטחות שבסוף אין להן כיסוי. ולכן זו הסיבה שהנחות בקרקע לחיילים משוחררים זה אחד הנושאים שאני עוסק בהם מהיום הראשון שנכנסתי למשרד: לתת הנחות והטבות, לא רק בגלל שיש לנו הכרת הטוב למילואימניקים ולבוגרי צבא, ולמשרתי כוחות הביטחון, אלא בגלל שיש גם אלמנט לאומי של התיישבות, של חיזוק המקומות הללו בנגב ובגליל, חיזוק ההתיישבות, ויש מקומות שברחו משם. והינה, השרה סטרוק מהנהנת, היא מכירה את זה היטב, מה שקורה במועצה אזורית משגב, ובלב הגליל. אנחנו צריכים להתייחס לזה בצורה כוללת, גם לתת יותר מענים, ואנחנו עושים את זה,

עמד פה קודם שר הבריאות אוריאל בוסו, וסיפר ושיתף אתכם על תוכניות שאנחנו מקדמים כדי לצמצם פערים בתחום הבריאות, כפי שציינתי קודם, במכשור רפואי מתקדם, בחדרי מיון גם בקריית שמונה, גם בשדרות, גם בנתיבות, גם ברהט. אלו דברים שאנחנו עושים אותם כל הזמן. מתוך הפערים העצומים שקיימים בשטח, אם אני רוצה להביא זוג צעיר,

לא יהיה להם, הם יצטרכו לנסוע שעה וחצי בגלל כאב גרון של אחד הילדים. ודבר נוסף שאנחנו צריכים לדאוג להם, וזה לא נעלם מעינינו, התעסוקה.

כשהתחתנתי עברתי לגור בחצי השנה הראשונה בבית שאן. גרתי בבית שאן חצי שנה ראשונה. אני אסיים כדי לא להישאר במתח. באתי לבית שאן, אשתי חיפשה עבודה, חצי שנה לא מצאה. אם אנחנו רוצים להביא אוכלוסייה, צריכים לדאוג להם גם להנחות על הקרקע. גם בתחום הבריאות, וגם בתחום התעסוקה.

אחרי שנדאג לדברים הללו, אנחנו נראה שהצעירים רוצים להגיע, רק צריך לתת להם את המענה. שתדעו שמי שמצביע כאן נגד, מצביע נגד חיילי המילואים. חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת טופורובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

זה נגד חיילי המילואים. חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת טופורובסקי,

תקראו טוב טוב את החוק - - - תקראו טוב טוב את החוק הזה. חבר הכנסת טופורובסקי. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. החרדים מאיימים לעזוב את הממשלה, בגלל זה הם רוצים להצביע נגד חיילי המילואים אבל בעד המורות החרדיות. תראו טוב טוב למי אתם מצביעים.

לצאת. תודה. בסדר. נא לצאת. נא לצאת. נא לצאת. יש לחברת הכנסת צרפתי אפשרות להשיב. היא תשיב והוא יחכה בחוץ בזמן שהיא תשיב.

נגד, אתם מצביעים נגד חיילי המילואים. תואילו לעשות שיעורי בית. שר השיכון מתנגד בגלל שזו הצעת חוק של מישהו מהאופוזיציה.

אני קוראת לכם, חבריי: זה חוק טוב, הוא למען המילואים. - - - - - - ומדברים ומגיעים להבנות. הפרלמנט לא עובד ככה. יש לזה השלכות משמעותיות מבחינה תקציבית,

אבל אנחנו נמצאים בטרומית. כבוד השר, אנחנו נמצאים בהצבעה טרומית. החוק הוא חוק ראוי. הוא בא להיטיב עם המילואימניקים, הוא בא לעודד התיישבות. איך אתם לא מתביישים ואתם רוצים להצביע נגד? אני לא מבינה. אני צעירה בפרלמנט, ובכל הפעמים שהעליתי בטרומית, ואמר לי שר: רגע, בואו נדבר, בואו נדון, בואו נקבע דיון, אני רודפת אחרי הדיונים האלה. אף אחד לא סופר ממטר. לא עונים למיילים, לא עונים לשאילתות, לא עונים לתושבים.

נכון. אני באמת בלב כבד, הפרלמנט צריך לעשות שיעורי בית: ועדת שרים,

אדוני, ואני אומרת שוב, אם אתם מצביעים נגד החוק הזה, שהוא חוק טוב, בלי השלכות תקציביות ישירות על תקציב המדינה, אתם מצביעים נגד משרתי המילואים. תודה רבה. נעבור להצבעה על הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת מטי צרפתי. אנא תפסו מקומותיכם. הצבעה. מי בעד חיילי המילואים? מי שמצביע נגד, הוא נגד חיילי מילואים. כולם בורחים. בושה. בושה. בושה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון - העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, לא נתקבלה. 32 בעד, 55 נגד. אני קובע שהצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, לא עברה בקריאה הטרומית, ולכן עניינה לא מקודם. תודה רבה. אני צריך להתחיל לקרוא בשם? כל הכבוד שהערבים עזרו לכם להפיל חוק לחיילי מילואים. חבר הכנסת טופורובסקי, תודה. תודה גם לך. אנחנו נעבור להצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון,

הגבירו. יופי, תודה. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני מביאה לפניכם הצעת חוק שלא אחר מאשר שר המשפטים המכהן, חבר הכנסת יריב לוין, אמר עליה שהיא "הצעה שובת לב". הוא אמר עליה שהיתרונות שלה עולים על חסרונותיה, שהוא מסכים שבהחלט יש היגיון בדבר הזה ושכשנסיבות ישתנו, אז בהחלט בהחלט צריך לשבת על המדוכה ולראות איך לעשות את הדבר הזה. אני מדברת על הצעת חוק חובת מינוי ממלא מקום לראש ממשלה, תיקון בסיסי שלא רק מה שהחוק אומר היום, מאפשר לראש ממשלה, כל ראש ממשלה, למנות לעצמו ממלא מקום, אלא מחייב כל ראש ממשלה למנות לעצמו ממלא מקום. לאורך השנים, משום שכבר הגשתי את הצעת החוק הזאת כמה פעמים, אף תיקנתי אותה לפי הצעתו של השר יריב לוין באופן כזה שממלא המקום ימונה מתוך מפלגתו של ראש הממשלה, דבר שאכן יש בו היגיון כדי שמפלגת השלטון תמשיך להיות מפלגת השלטון. עכשיו, במה מדובר, חברות וחברים? מדובר בהמשכיות ויציבות השלטון בישראל. למרבה הצער והזוועה, אנחנו עברנו פעמיים מקרים מחרידים: פעם אחת נרצח ראש ממשלה במדינת ישראל, יצחק רבין, זכרו לברכה, על זה שהוא העז לכפור ברעיון המשיחי של ארץ ישראל השלמה על חשבון מדינת ישראל, והוביל אותנו לתהליך שלום שיבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל, בפעם השנייה, ראש הממשלה אריאל שרון, בעקבות אירוע מוחי הפסיק באמת לתפקד כראש ממשלה, ולצערנו לא חזר לתפקיד מעולם. בשני המקרים, למרבה המזל היו ממלא מקום שמונו מלכתחילה ולכן הייתה רציפות מוחלטת לממשלה. עכשיו שערו בנפשכם,

שזה קורה במצב שאין ממלא מקום, וראש ממשלה, מאיזושהי סיבה, נבצר ממנו לתפקד, איננו בנמצא. שערו בנפשכם מה מחול השדים שמתחולל בתוך ממשלה שלפחות חצי ממנה רואות ורואים את עצמם כראש הממשלה המתבקש הבא בתור, איזה קמפיינים, איזה מריבות, איזה מהומת אלוהים כשלא ברור מי מחליף את ראש הממשלה אם חלילה, חלילה, צריך להחליף אותו. כולנו אנושיות ואנושיים, חלקנו יותר, חלקנו פחות, איך לומר,

אבל בכל זאת בנות ובני האדם אינם חסינים.

יש לנו חסינות פרלמנטרית, אבל אפילו היא לא מגינה עלינו מכל דבר, והיא ודאי לא מגינה עלינו בריאותית מפגעים שכבנות ובני אנוש אנחנו חשופים להם, ככה שיכול לקרות שאדם נופל למשכב באופן שמונע ממנו לתפקד כראש ממשלה. מה נעשה אז? מה תעשה הממשלה, שמוצאת את עצמה במצב בלתי תפקודי בעליל בהיעדר ממלא מקום? השר לוין, שהשיב לי כאמור על ההצעה הזאת כבר יותר מפעם אחת, התייחס שוב ושוב לתזמון שבו עלתה הצעת החוק, ואני אגיד: התזמון עכשיו דרמטי מאי פעם, שכן ישראל מצויה כבר שמונה חודשים במלחמה, מלחמה קשה, עקובה מדם, שנופלים בה מדי יום חיילים שלנו, ש-125 חטופות וחטופים עדיין מחכים שנחזיר אותם, שדברים במצב קשה וחמור גם בדרום, גם בצפון, גם לא בטוחים במזרח. במצב כזה, אם חלילה, חלילה, ואני באמת מאחלת לראש הממשלה בריאות ואריכות ימים, אבל אם חלילה קורה משהו לראש הממשלה וממשלה שנמצאת בעיצומה של מלחמה כזאת מוצאת את עצמה ללא ראש, מה שנקרא "אללה יוסתור". מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל רעוע ביותר גם כך. אם חלילה יקרה משהו לראש הממשלה שלה בלי שיש מי שלוקח מייד את המושכות, באמת שעדיף לנו לא לחשוב על הדברים הקשים והחמורים שמצפים לנו. לכן, אדוני שר המשפטים, שאני מעריכה מאוד את זה שבאת לענות לי, לכן אני מסיבה את תשומת ליבך בין השאר לתזמון, מעבר לנחיצות שהיא נחיצות מאז ומעולם בעיניי. התזמון מחייב את השינוי הזה כאן ועכשיו.

אתה בשעתו התייחסת לנסיבות, שהן החקירות שהיו בשעתו בעניין ראש הממשלה, ואמרת: אנחנו לא רוצים להשפיע על הליכים שאסור לנו להשפיע עליהם. אבל חלפו כמה שנים מאז שבפעם האחרונה העליתי את ההצעה הזאת להצבעה, וההליכים ההם תמו, החקירות תמו, הסתיימו. אומנם מתנהל משפט, אבל הוא באופן עקרוני מתנהל, זה לוקח זמן, הוא איתנו הרבה זמן, וזה לא מה שבאמת משנה את המציאות, בוודאי לא לגבי הצעת החוק שאני מעלה כאן ועכשיו. אמרתי כאן בעבר מעל הדוכן הזה ואני אגיד שוב שני דברים שתרשמו לעצמכם בהקשר הזה: אחד הוא שמדינת ישראל, אני אשווה אותה, אמשיל אותה למטוס שטס. שערו בנפשכם שמטוס גדול שלוקח מאות נוסעות ונוסעים היה מוטס רק עם טייס אחד ולא היה לו טייס או טייסת משנה, והטייס חוטף התקף לב, חלילה, בעיצומה של הטיסה, והמטוס פשוט צולל. הדבר השני הוא שלשלם ביטוח זה דבר שאף אחד ואחת מאיתנו לא אוהבות ואוהבים, זה תמיד מרגיש כמו בזבוז כסף, אבל אז אם חלילה קורה משהו ולא שילמנו ביטוח, אנחנו משלמות ומשלמים בריבית דריבית. אני מציעה לכולנו פוליסת ביטוח פשוטה. כל מה שנדרש הוא שראש הממשלה יצטרך לבחור ממלאת או ממלא מקום ממפלגתו. איש שלא צריך לאשר לו את זה, לא הכנסת צריכה להצביע, לא הקואליציה צריכה להצביע, אפילו לא המפלגה צריכה להצביע. בחירה אישית של ראש הממשלה מבין שריו ושרותיו, מי ממלא מקומו במקרה שחלילה,

נבצר ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו. הצעה שובת לב, כאמור, היא רק הפכה שובת לב יותר ויותר לנוכח מצבה של מדינת ישראל, המצויה בעיצומה של מלחמה. אני קוראת לאדוני שר המשפטים הפעם לאפשר לה לעבור. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היום אין ממלא מקום לראש הממשלה. זה כבר כמה שנים שאין ממלא מקום לראש הממשלה, ונכון וראוי שיהיה ממלא מקום לראש הממשלה. זה לא רק אם הוא נבצר, זה כל נסיעה לחו"ל, כל דבר כשראש הממשלה לא נמצא בארץ, וכל פעם מחדש צריך לבחור מישהו, זה הנוהג שקורה פה. אין ממלא מקום לראש הממשלה לא בגלל שלא חשבו על זה קודם, כמו שחברתי מרב מיכאלי אמרה. חשבו על זה מזמן. גם חבר הכנסת אופיר כץ, יושב-ראש הקואליציה דהיום, חשב על זה בכנסת הקודמת.

כי אני מבין שוועדת שרים לחקיקה אמרה להתנגד לעניין הזה, אז נשאלת השאלה: בעצם, למה לא? התשובה ללמה לא: יש שם אחד, זה נתניהו. נתניהו לא רוצה שיהיה לו ממלא מקום, שאף אחד מכם, מאיתנו,

יחשוב שיש בכלל איזו אפשרות שמישהו יכול להחליף אותו. אין אפשרות כזאת. אין בלתו. הוא לבדו ישכון. ויושבים כל חברי הממשלה, ואני מתאר לעצמי, בטח לא עושים את זה בקול רם, בטח כל פעם מאחורי הקלעים: במי הוא יבחר הפעם? מי היום סמוך על שולחנו? מי היום מקבל את התואר ל-24, 48, 72 שעות, להיות סוף-סוף ממלא מקום ראש הממשלה? והוא הגדיל לעשות, או יכול להגדיל לעשות, אבל הוא גם הגדיל לעשות, שאפילו ממלא מקום יכול להיות מישהו שהוא לא חבר קבינט או לא מודע לדברים האלה. הצעת החוק הזאת כפי שהיא תוקנה הינה, חבר הכנסת אופיר כץ חזר, היוזם של החוק בכנסת הקודמת, שהוא הולך להצביע כנגדו. והשאלה במקרה הזה, בדרך כלל שבאים להסביר חוק לממשלה, בטח מהאופוזיציה, אתה רוצה להסביר למה כן. אני הגעתי לסיטואציה שאני הולך להסביר לציבור לפחות, כי את הממשלה זה לא מעניין, למה לא. ה"למה לא" הזה זה נתניהו. לא השכל, לא ההיגיון,

לא ביטחון המדינה, לא העובדה שאנחנו נמצאים בשעת מלחמה.

למה לא? כי אין בלתו. האיש הנעדר הזה, בעי"ן, הנפקד הזה, שלא מטפל כבר בכלום ושום דבר, רוצה שנדע כולם שאי-אפשר להחליף אותו בשום דבר שהוא עושה. ויהיה מאוד מעניין לראות את חברי הממשלה שנמצאים פה מצביעים נגד חוק, כי אני מתאר לעצמי איזה מהומה ומבולקה תהיה אם פתאום הוא יחליט כן למנות. ודבר אחד לא לוקחים בחשבון: את ביטחון המדינה, את האכפתיות של נבחר ציבור לציבור שהוא חייב לשרת אותו. כי נתניהו לא רוצה, הוא לא רוצה ממלא מקום, הוא לא רוצה ללכת לשום מקום, כי הוא יודע שאם יש ממלא מקום, מישהו יכול לחשוב שאפשר להחליף אותו. הוא פשוט לא פוקח את העיניים. הוא חייב לצאת מחיינו.

אדוני שר המשפטים יציג את עמדת הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, היא כל כך חשובה, והנאומים של חברי הכנסת מיכאלי וסגלוביץ' היו כל כך מרשימים, עד כדי כך שעלתה בי רק שאלה אחת: איך יכול להיות שהדבר הכל-כך חשוב הזה לא טופל על ידיכם כל הקדנציה הקודמת? איך זה קרה? למה לא הבאתם את החוק הזה בקדנציה הקודמת? למה? מה זה משנה למה? למה? בואו תסבירו לי למה. כי אני צריך להסביר לכם למה, אבל למה לא?

יריב, גם לא עשינו שלום עם מצרים, וטוב שבגין עשה. לא הבנתי, מי זה לא עשינו? מי זה לא עשינו, חבר הכנסת קריב? מפלגת העבודה. הבנתי, אבל בשביל שלום עם מפלגת העבודה, אם אנחנו נעשה צדק היסטורי, היא לא עשתה שלום עם מצרים לא כי היא לא רצתה, כי לא היו אפשרות והזדמנות. אז הינה, עכשיו יש לכם אפשרות. לכם הייתה כל האפשרות וכל ההזדמנות, אף אחד לא מנע מכם. מה מנע מכם להביא את החוק המצוין הזה? חבל - - - אני שואל. מה התשובה? אני שואל. אני תכף אסביר, אני תכף אענה לכם גם למה. הרי לי יש תשובה למה לא הבאתם את זה. אז אני אומרת לך - - - יש ראש ממשלה שלא מביא

חברת הכנסת לזימי עוזרת לי מאוד, דוח רפואי שלו.

של מי, חברת הכנסת לזימי? כי חבר הכנסת סגלוביץ' לפחות היה מאוד מדויק בנאום שלו, הוא דיבר על נתניהו בערך 20 פעם בשלוש דקות, אבל אצל חברת מיכאלי זה כביכול יותר אמורפי. ראש הממשלה לא מביא דוח רפואי כבר שמונה שנים.

הרי כולנו יודעים ובואו נגיד את האמת, בשרשרת שלמה של חוקים שהמטרה שלהם היא למצוא דרך כזאת או אחרת לייצר מסלול להזזתו של בנימין נתניהו מתפקיד ראש הממשלה. אז פעם זה חוק שאומר שמי - - - הוא ממנה אותך,

פעם זה חוק, נדמה לי שגם אתה הגשת, חבר הכנסת סגלוביץ' שאומר שמי שהיועץ המשפטי החליט להגיש נגדו כתב אישום, אז היועץ יבטל את בחירת העם וראש הממשלה יסולק. עכשיו זה בא בלבוש אחר. אתה עכשיו עונה לי על מה שלא ענית שבוע קודם? אני אומר לכם פעם ועוד פעם - - - שימנה אותך,

אני אומר לכם פעם ועוד פעם, אני מודיע לך, חבר הכנסת סגלוביץ', שאני לא מעוניין,

אם אתה דואג לי, אני לא רוצה. למה אתם מקבלים את הפרנויה של האיש הזה? חברת הכנסת לזימי, למה לא הבאתם את החוק בקדנציה הקודמת? איפה הייתם? איפה הייתם? איפה הייתם אם זה כל כך חשוב? גם לא מינינו את בן גביר לשר לביטחון לאומי. חבר הכנסת סגלוביץ', תהיה לך הזכות להשיב, אם תרצה.

היושב-ראש, למה הם לא הביאו אותו בקדנציה הקודמת, כי הם חשבו שנתניהו כבר לא ראש ממשלה, אז כבר לא צריך. בשביל מה? כביכול הוציאו אותו, אז הבעיה,

מבחינתם, נפתרה. לא טובת המדינה ולא ביטחון המדינה ולא שום דבר מכל הסיפורים האלה.

אני אגיד אפילו יותר מזה. זה גם לא הפריע להם היום להציע שממלא המקום יבוא ממפלגתו של ראש הממשלה, ובקדנציה הקודמת למנות ראש ממשלה עם שישה מנדטים. זו לא הייתה שום בעיה בעיניכם. אני רוצה שתסבירו לי את ההיגיון.

חברת הכנסת מיכל שיר, אולי תסבירי לי את ההיגיון, למה שממלא מקום ראש הממשלה יהיה ממפלגתו של ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה יכול להיות ממפלגה של שישה מנדטים? איך זה יכול להיות? למען השם, זה לא פוליטי. תסבירי לי, איך זה יכול להיות?

הכול נטול כל היגיון.

אני אומר לך ואומר לכם, הצעת החוק הזאת היא עיסוק בפוליטיקה קטנה בזמן הכי לא נכון והכי לא מתאים והכי לא רציני. לא יעזור לכם שום דבר, מי שיבחר את ראש הממשלה היה ויהיה רק העם, וראש הממשלה נתניהו ימשיך להוביל את מדינת ישראל משום שהוא נהנה מאמון גם בבניין הזה, גם מהאמון הציבורי, ואם אתם רוצים להחליף אותו, תמתינו למועד הבחירות, וכשתגענה הבחירות תנסו, בפעם המי יודע כמה, להשיג רוב להחלפתו, מה שגם לא תצליחו.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שבזמנים האלה, בנסיבות האלה, בעיניי,

אין שום מקום אלא לדחות את הצעת החוק הזאת ולהסיר אותה מסדר-היום. אם יש לי בכל זאת עוד דקה, כמו שמסמנים לי, אני רוצה לומר משהו בצער גדול, חברת הכנסת מיכאלי, ואני מקווה שדבריי לא יתפרשו בדרך אחרת ממה שאני מתכוון. אני מאמין גדול בצורך שתהיינה בכנסת שתי - - - אני מבקש מכולם,

חברי הכנסת. חברי הכנסת, לא שומעים את שר המשפטים. אנא מכם. אני מאמין גדול בזה שחשוב שתהיינה בכנסת שתי מפלגות גדולות בעלות דרך וחזון ברורים, שיהיו באמת שני עמודי תווך בבניין הזה כפי שהיה לאורך שנים. נדמה לי שהזכרת, אם אני זוכר נכון, בדברים שאמרת לזכרה של חברת הכנסת לשעבר נוזהת קצב, זכרה לברכה, שפעם היו ימים של 48 ו-47 מנדטים למפלגות הגדולות, לליכוד ולמה שהיה אז המערך. אני לפחות מאמין שלמפלגת העבודה, שאני חלוק על דרכה, אבל יש לי הערכה עצומה לתרומתה לאורך שנים ארוכות, אני מאלה שחושבים שיש לה לא רק עבר מפואר, אלא שיכול להיות לה גם עתיד מפואר, ואין סיבה שהדבר הזה לא יקרה, ובעיניי זה אפילו חשוב. אבל לצערי זה לא יקרה בדרך שבה הדברים נעשים. אני פעם אחר פעם חייב לומר, חברת הכנסת מיכאלי, שאני גם נדהם, גם מתפלא איך התנועה המפוארת הזאת לא מסוגלת להצמיח מתוכה מנהיגות, שהיא צריכה לייבא מבחוץ אדם שתפיסותיו הן עד כדי כך קיצוניות, שאפילו במפלגת מרץ, שלא עברה את אחוז החסימה, הוא לא הצליח להיבחר למקום שהיה ריאלי לו הייתה עוברת את אחוז החסימה.

אני חושב, ואני אומר את זה כאן באמת בצער, שהדבר הזה כנראה יהיה עוד מסמר בארון העצוב הזה של שקיעתה של מפלגת העבודה. אני גאה על כך שאצלנו בליכוד נוהגים בדרך אחרת, יודעים לתת גיבוי למנהיג המפלגה, יודעים ללכד שורות כשצריך. בדרך אחרת?

יש לנו זכות להיות במפלגה שב-76 שנה היו לה ארבעה מנהיגים בלבד, ושזו המפלגה הכי דמוקרטית יש. - - - ופעם אחר פעם ציבור המתפקדים וציבור הנבחרים מטעמה כאן בכנסת יודע לגלות אחריות, לתת גיבוי למי שנבחר להוביל את המדינה, למי שנבחר להוביל את התנועה. אני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט מרכיב חשוב בעובדה שבניגוד למה שקורה לכם - - - איך אתה לא מקשיב? ליברל כמוך, אדם כל כך,

איך אתה לא מקשיב? די, די, די. להקשיב. לא להסכים, להקשיב. פלורליזם, לא? בניגוד למה שבעיניי הוא באמת טרגדיה גדולה שקורית למפלגת העבודה כבר לאורך שנים, אני שמח שאנחנו דבקים גם בדרך שלנו, דרך אידיאולוגית ברורה ואחראית ולא קיצונית, וגם בגיבוי ובתמיכה ביושב-ראש המפלגה שלנו, בראש הממשלה, שמוביל את מדינת ישראל וימשיך להוביל אותה בבטחה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מיכאלי רוצה להשיב? בבקשה. סגלוביץ' גם אחריה? בסדר. קודם כול, אני מסכימה איתך, שר המשפטים. למפלגת העבודה יש באמת תפקיד מאוד חשוב, וצריך ויכול לחזור להיות לה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אמרתי את זה השבוע בהצהרה האחרונה שלי לתקשורת כיושבת-ראש המפלגה. המפלגה הזאת קיימה עכשיו הליך בחירות דמוקרטי מעורר השראה וקמפיין התפקדות, שהצטרפו בו רבבות חברות וחברים חדשים והשתתפו בהצבעה הזאת ובחרו יושב-ראש חדש, שאני מאחלת לו ולמפלגה הצלחה גדולה בדרך החשובה מאוד שיש למפלגה לעשות. אז ככה שבעניין הזה אני באמת מסכימה איתך. באותה נשימה, אני שואלת את עצמי: מה אתה מספר לעצמך כשאתה מדבר על הליכוד, שהוא, בשונה ממפלגת העבודה, כזה מצוין? הליכוד שבאמת כל אנשים המשמעותיים שתרמו למדינת ישראל, אנשים חשובים בעלי יכולת שהיו חברים בו, מזמן לא רק שלא נמצאים בליכוד, אלא מקפידים לא להיות, חס וחלילה, מזוהים עם המפלגה הרקובה והמושחתת, שרק בשבוע שעבר יכולנו לראות את התחקיר על אחת מהשרות שלכם, איך זה מתנהל בליכוד, מה סדרי העדיפויות, מה שיטות העבודה, איך מתייחסים לתפקידים האלה שבהם אתם אוחזים. ואתה כל כך מתפאר בזה שאתם סוגרים שורות בשביל לשמור השלטון, בשביל להמשיך ולחלק את המשאבים שלו למעטים המקורבים שישמרו על המקום שלכם בפריימריז. מפלגה הפריימריז שדואגת אך ורק לעצמה. ממש, הליכוד הוא מה שצריך לשאת אליו עיניים ולהגיד "איך אנחנו לא כמוכם"? הליכוד, שהייתה מפלגה מפוארת, היא היום מפלגה שמביישת, מביישת את עברה ואת כל מי שאי פעם ראה את עצמו באמת כליברל שהולך בדרך ז'בוטינסקי. אתם ביזיתם ומבזים כל יום, כל שעה. יש אנשים שיושבים בממשלה הזאת ובאופן קבוע לא יודעים איפה לקבור את עצמם מהאופן שבו המפלגה הזאת והעומד בראשה מתנהלים. - - - ובכל מקרה, זה הביא אפילו אותך, שאתה אדם שאני יכולה לחלוק על דעותיו באמת בהרבה מאוד דברים, אבל להעריך את האינטגריטי שלו מביא אפילו אותך לעלות לכאן ואפילו לא להתייחס עניינית להצעה שאתה עצמך יודע שיש בה היגיון רב, ולהתנהג כאחרון הפרנואידים, משל היית חלק מפמליית ראש הממשלה הזה, שהוא תמיד קורבן, ולהגיד שוב ושוב: ראש הממשלה בנימין נתניהו ימשיך להנהיג. מי מדבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו? הרי אפילו לא הזכרתי את האשפוזים שלו, לא הזכרתי שום דבר שהוא פרסונלי, דיברתי אך ורק על טובת המדינה ועל המצב שהמדינה נמצאת בו. ואתה הראשון לדעת שאני אמרתי אמת, שהדברים שלי הם נכוחים ונכונים ושמן הראוי היה לאשר היום את הצעת החוק הזאת. תודה. אני מזמין את חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר המשפטים, אני רגיל בבית הזה, מאז שאני נמצא בו, שכשעולה שר, גם אם הוא חושב אחרת, הוא עונה עניינית להצעות חוק שעולות פה. הגענו למצב שאתה פטרת את עצמך מהאירוע הזה. לא צריך לענות עניינית על שום דבר. לספר במקרה הזה לי או לאחרים מה אנחנו לא עשינו.

אז באמת לא היה לי מספיק זמן, גם באופן אישי וגם בכלל, לעשות שינויים הרבה יותר גדולים, כי הממשלה שהיינו חלק ממנה עשתה פה שינויים מאוד מאוד גדולים בהרבה מאוד תחומים. לצערי, לא הצלחנו, וקיבלנו את ממשלת החושך שלכם. בממשלת החושך יכול לעלות שר המשפטים על הדוכן ולהחליט שהוא לא עונה על שום דבר.

ככה. מאותה סיבה שאתה נמצא בממשלה שכמעט על כל דבר עונה "ככה". ולכן גם כאשר הכנסת מנסה לעשות את תפקידה, והיית גם יושב-ראש כנסת, משרדי הממשלה גם לא מגיעים לדיונים בוועדות, למרות שהוזמנו.

התשובה "ככה" היא מצד אחד תשובה נורא אותנטית, מצד שני, היא תשובה, בואו נגיד ככה, אנחנו את הילדים שלנו מחנכים לא להגיד סתם "ככה", למרות שזה אותנטי. אבל אתה שר. אתם שרים. והתשובה שאתה נותן לי להצעת החוק שהוגשה לא על ידי, יושב פה יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ, שהגיש את זה לפניי. ומה הוא יצביע? הוא יצביע נגד.

תשובה אחת לא קיבלנו על השאלה מדוע במדינה, שנמצאת במצב של חירום תמידי, לא רק במלחמה הזאת, לא צריך שיהיה עוד ממלא מקום לראש ממשלה, שיש לו את כל הסמכויות ויש רציפות תפקודית. לא קיבלנו תשובה. למה? ככה. שום תשובה אתה, שר המשפטים, לא נתת. מתבכיין על הדוכן כקורבן תמים. אתה עוד קורבן? אתה השר, אנחנו הקורבנות של הממשלה הזאת. על ראש הממשלה הזאת 1,500 קורבנות, אבל אתה עולה ומתקרבן. אז אני אגיד לך משהו, אדוני שר המשפטים, אתה באמת מתחיל להתנהג כמו יהלום על שעון הרולקס. על שעון הרולקס, אתה יודע של מי, חברך שר הגרעין. תודה רבה. תודה רבה. אבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. אנחנו ניגש להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה), של חברת הכנסת מרב מיכאלי, בקריאה טרומית. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה) לא נתקבלה. בעד, 38,

49. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק השנייה,

הממשלה (תיקון, חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה), של חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. הצבעה.

להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה) לא נתקבלה.

39,

48. אני מודיע שהצעת החוק נדחתה. נעבור להצעת החוק הבאה על סדר-היום, הצעת חוק סדנה מורשית לשיפור כלי רכב, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. אני מזמין את חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי לנמק את הצעת החוק שלו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת.

חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על שקט, תודה.

הצעת החוק הזו בעצם נועדה לטפל בכל הנושא של שיפורים ושינויים בכלי רכב. מי שמכיר קצת את התחום הזה יודע,

איזה ביקוש, איזו דרישה, יש לדבר הזה, כמה אנשים מתעסקים בו במדינת ישראל, מצד שני, עד כמה הטיפול הרשמי דהיום והאפשרות לפעול על פי חוק הם מוגבלים ולא מספיקים, מצד שלישי, את היקף השחיתות, המאכעריות והשוחד שמתגלגלים סביב הדברים הללו. אתה מדבר על משרד התחבורה?

לא, אני מדבר על הנושא הזה. ולכן, בעצה אחת עם אנשים שמטפלים בתחום, ויש כאלה, מסתבר, לא מעט, ויש קהל של עשרות אלפים בישראל שצורך את הדברים הללו, הגשתי הצעת חוק שבעצם מקימה מוסכים מורשים שיכולים לבצע שינויים ושיפורים ברכב באישור משרד התחבורה. המוסכים הללו, הסדנאות הללו, יבצעו את העבודות וייקחו עליהם גם אחריות. הם ייתנו היתרים לכל הדבר הזה, וזה יקדם אותנו מאוד למצב שיש היום גם בארצות הברית וגם באירופה, שהתחום הזה הרבה יותר מסודר, הרבה יותר פתוח והרבה יותר נגיש לכולם. אני רוצה להודות, כי חבר הכנסת דוידסון דיבר קודם על משרד התחבורה, אני רוצה להודות לאוזן הקשבת שמצאתי במשרד התחבורה, לפתיחות שגיליתי בדרגים המקצועיים לדבר הזה, לשבת ולדון. וכפי שציינתי, מייד לאחר אישור החוק בקריאה הטרומית, אנחנו נשב איתם בשולחן עגול ונגיע כבר לנוסח חוק ותקנות שיביאו הרבה ברכה ומזור לציבור הישראלי שצורך את השירות הזה. תודה רבה. תודה רבה. מתנגד לחוק חבר הכנסת אלמוג כהן. סליחה, משיב מטעם הממשלה סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת אורי מקלב. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חבריי חברי הכנסת, ההתייחסות של משרד התחבורה להצעת חוק סדנה מורשית לשיפור כלי הרכב: 1. אנחנו חושבים שהצעת החוק היא חשובה ונועדה להקל את הרגולציה בתחום של עריכת שיפורים ברכבים פרטיים. מגיש החוק מדבר על כך שהרגולציה הקיימת היום גורמת לתופעות בעייתיות כגון שיפורי רכב שלא מקבלים אישור כלל ושיפורי רכב המקבלים אישור בדרכים בעייתיות.

שינויים במבנה הרכב נערכים במוסכים ייעודיים, אך הם נדרשים לעבור בחינת מעבדה לאחר ביצוע השינוי על מנת לעלות בחזרה לכביש. 3. הצעת החוק מבקשת "לפתוח את השערים" בתחום אישור השיפורים לגורמים נספים, ולקבוע כי גם מוסכים העומדים בתנאים מסוימים יוסמכו לאשר עליית רכב לכביש לאחר ביצוע השיפור. 4. במספר מקומות בהצעת החוק מודגש כי למשרד התחבורה תהיה סמכות לקבוע קריטריונים, ונכתב בפירוש כי השרה האחראית על ביצוע החוק הינה שרת התחבורה. אשר על כן, משרד התחבורה תומך בהצעת החוק בקריאה טרומית כשהמשך החקיקה יהיה בתיאום עם משרד התחבורה. תודה רבה.

ביקש להתנגד לחוק חבר הכנסת אלמוג כהן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים והשרה, אני רוצה להקריא לכם מבזק חדשות: קול ישראל מירושלים שלום רב, השעה 04:00 והרי מבזק חדשות מיוחד. בסמוך לשעה 03:00 נשמעה אזעקה עולה ויורדת, ביישובי עמק חפר וקו התפר נשמעים קולות ירי. במספר יישובים נצפו רכבים ממוגנים של הפלגים ברשות הפלסטינית נעים ביישובי התפר. התקשורת הפלסטינית משדרת דברי הלל. משטרת ישראל מבקשת מהתושבים להסתגר בבתים, לנעול את הדלתות ולעמעם את האורות. אלוף הפיקוד הכריז על גיוס כללי של לוחמי חי"ר וצומצמו יחידות השתלטות והתערבות מטכ"ליות. מקור בכיר בירושלים מוסר כי הרשות הפלסטינית, אבו-מאזן מנותק קשר והתיאום הביטחוני דה פקטו איננו קיים. לדבריו, כיתות הכוננות המצומצמות מאוד הוקפצו להגן על תושבי האזור. קיים חשש לאירועים של בני ערובה. הלימודים בבתי הספר לא יתקיימו ומבוטלים עד להודעה חדשה. את המבזק הזה אנחנו עלולים לשמוע בקרוב, מפני שמדינת ישראל שוב פעם מחליטה שלא להחליט, שוב פעם מאפשרת לאותם רוצחים נאצים לירות על היישובים שלנו. אנחנו יודעים איך זה ייגמר, כי את המבזק הזה קיבלנו ב-7 באוקטובר על אמת. אני קורא מכאן לשרי הממשלה ולממשלת ישראל לשחרר את הרסן לצבא, להשתלט על טול כרם, לכתר אותה, ולא לחכות שיישחטו עוד ילדים כי הם יהודים. מספיק, די. על מי אתה צועק?

אני מבקש מכולם להפסיק לעצום עיניים, כי בסוף יישחטו פה, שוב, ילדים.

בסוף הם ייכנסו שוב ליישובים. על מי הוא צועק? חברת הכנסת בן ארי, לא להפריע. בסוף הם ימשיכו לירות על האנשים,

למה את בעמידה? מה זה פה, שוק?

שוק? תשבי, לשבת.

אני בטוח שאחיי באופוזיציה יתמכו בפעולה כזאת - - נכון. למה אתה לא פונה לשר לביטחון לאומי? - - להשתלט על טול כרם, לכתר אותה, לנקות אותה,

אנחנו איתך. למה אתה מתנגד לחוק? תודה רבה.

אבל איפה השר לביטחון לאומי?

למה הוא לא פה? תתחילו לעבוד - - - שלכם,

2024, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

הצעת החוק תועבר לוועדת הכלכלה להמשך דיון והכנה להצבעה בקריאה השנייה. לפרוטוקול, אני רצתי ובטעות שוסטר לחץ.

לפני זה - - - הייתי פה. הקראתי את הצעת החוק שלו ואת לא היית כאן. תודה רבה. אבל גם הוא לא היה. - - - הוא בא ביחד.

- - - תגיד לי, כשקראת - - - זה לא נכון, נכנסתי. היא לא הייתה פה. אני נכנסתי לפניו. טלי, נשמה, אני מסתדר, תודה רבה. אני ראיתי מתי

מלמעלה רואים יותר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עומדים כאן. האמת שאני חושב שזה דווקא יצא לטובה שבדיוק החוק של עאידה תומא סלימאן נעלם כאן במליאה הזאת. אני חושב שזה יצא לטובה, כי בסוף החוק הזה בדיוק מדבר על מלחמה בטרור, מלחמה בחברים של עאידה מהרשות הפלסטינית. זה בין היתר מה שהחוק הזה מדבר עליו, ודווקא יצא טוב שככה זה הסתדר, העניין הזה. בסוף אנחנו נמצאים באחת התקופות הכי מאתגרות שיש לעם ישראל.

אנחנו מתמודדים, מתמודדים מול מחבלים, מול תומכי טרור, לצערי גם בבית הזה. כן, אתם. מכאן, מהבית הזה עומדים כאן ומעודדים טרור, ובתוך המציאות הזו אנחנו, כמדינת ישראל, צריכים לעשות הכול,

כדי לייבש את האקלים של הטרור, כדי להילחם בו בכל הכוח. היא לא הייתה כאן, תפסיקו. אחמד טיבי לא מנהל את הכנסת. אחמד טיבי לא מנהל את הכנסת. היא לא הייתה פה. אדוני היושב-ראש, אני - - - תעצור, תעצור רגע. סליחה, אני מבקש לא להפריע, תודה רבה. תמשיך. לא צריך להסביר לו, מה, אחמד טיבי מנהל את

הוא מפריע פה, טיבי, נו, תוציא אותו. - - - לא הייתה פה, סעו לשלום. אדוני היושב-ראש, תעצור את הזמן, אני לא יכול ככה. אדוני היו"ר, יש לנו פה ערכאת ערעור, אחמד טיבי. מסבירים לו - - - אחמד טיבי, מה שאנחנו עושים פה זה לייבש כסף

אנחנו עומדים כאן היום, טוב שהם יצאו, כל תומכי הטרור. אנחנו עומדים כאן היום כדי להעביר חוק חשוב מאין כמוהו,

חוק שאמור סוף-סוף לפגוע במנגנון ההזוי והמטורף הזה, של אנשים שיושבים כאן, בשטחי הרשות הפלסטינית אומנם,

נכון, נכון. ברוך השם שהוא יצא החוצה. את יודעת,

בדרך כלל כשאני מדבר הוא יוצא החוצה,

כשהוא יוצא החוצה. בדיוק.

אני חושב על ההורים ועל הילדים ועל התינוקת, על הדס הקטנה, שבא מחבל ופשוט דקר אותה בסכין כשהיא ישנה.

וראינו הרבה

תעצור לי את הזמן בינתיים באירוע הזה. הוא אומר דברים חשובים. למה אתן מפריעות?

אנחנו עושים דברים חשובים למען עם ישראל. שום לחץ לא ישפיע עליי, הכול בסדר. - - - בושה - - - שעם ישראל ידע שתומכי טרור בכנסת מקבלים - - - מה זה? מי אישר להם? הי,

ותודה לטלי על דברים האמת האלה.

אנחנו מתייחסים כל הזמן כאילו זה נורמלי שתומכי טרור מגישים כאן חוקים.

זה שהאנשים האלה נמצאים כאן בכלל באולם הזה, זה דבר לא נורמלי. זה שהאנשים האלה שתומכים בטרור נמצאים כאן, בכנסת ישראל,

וטוב שאנחנו לא מתרגלים לזה, כי אסור לנרמל תופעות כאלה. אסור לנרמל תומכי טרור. אסור לנרמל אנשים שמגיעים ועומדים כאן על הדוכן ומאשימים את חיילי צה"ל ברצח עם ובטבח ובהרעבה. אסור לנו לנרמל את זה. זה לא דבר נורמלי שהם נמצאים כאן.

אם לפי התקנון הם לא יכולים להגיש חוק, אסור לעקם את זה בשום צורה, והם צריכים להבין את הכללים.

אדוני היושב-ראש,

כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה באמת סמלי שזה יצא בצורה הזאת,

החוק הזה קודם כול נועד למלחמה באקלים של הטרור. החוק הזה נועד למלחמה בכל אלה שמייצרים את האווירה שמייצרת טרור. החוק הזה נועד לבוא ולייבש את הכסף ולגרום לאותם אנשים, לאותם מחבלים ולחברים שלהם ולכל הילדים והחברים שלהם בשכונה, לבוא ולחשוב פעמיים לפני שהם מבצעים פיגוע, להבין את הדבר שהוא הכי חשוב בעולם. הרשות הפלסטינית צריכה להבין שהיא לא תמשיך להתקיים אם היא תמשיך לממן מחבלים, ולא יעזרו התחנונים שלהם לאמריקאים, ולא יעזרו התחנונים שלהם לקצינים בצה"ל שאוהבים אותם, ולא יעזרו התחנונים שלהם למצלמות. זה לא יעזור לאף אחד. כל עוד הרשות הפלסטינית תמשיך לממן מחבלים, אנחנו נמשיך להילחם בה. כל עוד הרשות הפלסטינית תמשיך להסית לטרור, אנחנו נמשיך להילחם בה, ואנחנו נייבש להם את הכסף. אנחנו ניקח להם כסף, והכסף הזה יגיע לאזרחי ישראל, הוא יגיע למשפחות נפגעי הטרור, הוא יגיע לשיקום העוטף, הוא יגיע - - - - - - - הוא יגיע לשיקום העוטף, הכסף הזה. תמשיך. מי הסיר את החוק? אני רוצה לדעת מי זה. זכותי. מי נתן הוראה - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, הסמכות היא שלי. אני מחכה לבצלאל עד שהוא יבוא, אתה יודע. אופיר, תגיד לה שתירגע.

מהפסים - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, קריאה שלישית. אני מבקש לצאת מהאולם. תודה. (חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת מאולם המליאה.) - - - חבר הכנסת אחמד טיבי, קריאה שנייה. תוציא אותו, תוציא אותו, תומך טרור. על מי הוא בא לשמור, על מי הוא בא להגן? למה הוא בא להתנגד? למה באת להתנגד? אתה היית יועץ של ערפאת ולא נשכח לך את זה

גם אם יש כאן אנשים ששכחו לך את זה,

היית יועץ של ערפאת, היית יועץ של רב-המרצחים, היית יועץ של הרוצח הכי גדול שקם לעם היהודי, עד סנוואר, מאז השואה. - - - לא הבנתי, הוצאת אותה.

אתה עומד ומחייך, אבל יגיע הזמן ואזרחי ישראל יתפכחו, ולאט-לאט זה קורה. לא יאמינו לחיוכים שלך, יוציאו אותך מהמליאה, יוציאו אותך מהבניין הזה, יוציאו אותך מהמדינה הזאת ואתה תמצא את עצמך בסוריה, אדון טיבי. זה מה שיקרה לך. מה זה? חופשי חודשי

בסדר, בוא נמשיך.

תסיים. נגמר הזמן, והפריעו לו המון. היית יושבת-ראש, ואת יודעת בדיוק איך זה הולך. יפעת, אני לא מדבר - - - - - - אני מבקש לסכם.

רבותיי, אני אסכם את הדברים אחרי כל ההפרעות שהיו כאן,

אני מקווה מאוד שתומכת הטרור הזאת לא תקבל ג'סטות בבית הזה, כי זה לא נורמלי שהיא נמצאת כאן בכלל. אנחנו הגשנו כאן חוק שהוא חשוב ביותר, בתמיכת ממשלה, שנועד סוף-סוף לפגוע ברשות הפלסטינית ולפגוע בהם בכיס, לקחת להם מיליארדים שאותם הם מעבירים למחבלים. על כל שקל שעובר למחבל, יעבור שקל לאזרחי ישראל, ואנחנו נצליח בעזרת השם לפגוע בהם בצורה כזאת שהם יבינו שאין להם שום זכות קיום כל עוד הם משלמים כסף למחבלים, כי בסוף יש כאן דבר אחד ברור שצריך להבין אותו: הכסף הזה שעובר למחבלים, לבתי הכלא, הוא לא רק עובר לאותן משפחות, הוא בעצם פרסומת הכי גדולה שיש לעידוד טרור, פרסומת הכי גדולה שיש מהחברים של טיבי לבוא ולעודד מחבלים, לבוא ולגרום לאנשים ללכת ולרצוח יהודים, כי הכסף הזה, כשהוא הולך למחבלים, מה כולם לומדים? שמחבלים הם אנשים חשובים, שמחבלים הם אנשים יקרים, שטרור זה דבר שצריך לעודד, שצריך להוקיר. כמו שאתם יודעים, עמד כאן חבר הכנסת טיבי, ואמר על מרואן ברגותי שהוא הגיבור שלו. מי הגיבור של חבר הכנסת טיבי? מרואן ברגותי. אפשר לסכם. צבי ידידיה סוכות (הציונות הדתית): מה עשה מרואן ברגותי? אחראי לרצח חמישה ישראלים,

מרואן ברגותי, הוא הגיבור של חבר הכנסת טיבי, ואת הדבר הזה אנחנו נייבש. את הדבר הזה אנחנו נייבש, אנחנו נתחיל כאן, בצד הזה, לייבש להם את המיליארדים האלה, לרשות הפלסטינית. נמשיך להעיף את תומכי הטרור מהבית הזה ומהמדינה הזאת. תודה רבה. הצעת חוק הקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל

חילוט הכספים וניהולם), התשפ"ג 2023 חבר הכנסת זאב אלקין. ברור - - - שלא עושים כלום. מ-2006 הליכוד הצביע על הדבר הזה, הליכוד. אתם שולטים פה. אוקיי. עם ישראל לא ייתן. עם ישראל - - - הגאווה של

שאותי לימדו שצריכים להגיד, להביא דברים בשם אומרם. צריכים לעשות פה צדק היסטורי,

עם שני אנשים שהעבירו את החוק המקורי של הקפאת הכספים. זה היה חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני מופתע שאני לא רואה אותו באולם, כי אני מקווה שהוא יתמוך גם בתיקון הזה, אבל הוא זה שבזמנו הרים את הדגל, כחבר כנסת ביש עתיד, לקידום של החוק המקורי של הקפאת הכספים, והצטרף אליו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון דאז בכנסת, שכרגע יושב פה במליאה, השר היום אבי דיכטר, אז חבר כנסת, ושניהם ביחד הובילו את התיקון הזה. אני זוכר את זה עוד כשר, כחבר ועדת שרים לחקיקה, תמכתי בחוק הזה בשתי ידיים, וחשבתי שהוא מאוד מאוד חשוב.

כשחוקק החוק המקורי, עלתה השאלה: להקפיא כספים או לחלט? כי היו גם הצעות ונוסחים שדיברו על חילוט הכספים, וההמלצה של הייעוץ המשפטי של הממשלה הייתה: עדיף ללכת בשלב ראשון על ההקפאה כדי לראות איזו השפעה זה יעשה על הרשות הפלסטינית. אנחנו היום במציאות של שש שנים אחרי שחוקק החוק המקורי ב-2018, ואנחנו רואים שהרשות הפלסטינית בחרה עדיין להמשיך לתמוך בטרור ולשלם משכורות למחבלים כאילו שום דבר לא קורה, גם אם המשמעות היא פגיעה תקציבית בתקציב של הרשות הפלסטינית, ולמעשה פגיעה בתפקוד שלה. ולכן, להערכתי, מגיע הזמן לעבור למדרגה חדשה, שעליה חשבנו מלכתחילה, וקיבלנו את העצה ללכת קודם לשלב הראשוני של ההקפאה, ולעבור לחילוט. כי הרשות הפלסטינית אומרת לעצמה: הכסף הזה שמור לי בחשבון הבנק במדינת ישראל, מתישהו הוא יחזור אליי. זאת מציאות שאני חושב שאסור להשלים איתה, בוודאי ובוודאי לאור המהלכים שמובילה הרשות הפלסטינית באין מפריע, ומדינת ישראל יושבת בחיבוק ידיים ולא עושה כלום, וממשלת ישראל יושבת בחיבוק ידיים ולא עושה כלום, והיא מכה בנו פעם אחר פעם בזירה הבין-הלאומית והבין-לאומית המשפטית.

אדוני היושב-ראש, אני מביא לכאן הצעת חוק שמדברת על כך שאת הכסף שהוקפא, והרשות עדיין ממשיכה לשלם את משכורות המחבלים, בתום שנתיים אפשר לחלט אותו. אני יודע שהנוסח של חבר הכנסת סוכות מדבר על חילוט מיידי, ואני מניח שאנחנו בוועדה נדע למצוא את השביל של ההסכמות בינינו. אבל דבר אחד ברור: הגיע הזמן שהרשות הפלסטינית תתחיל לשלם מחיר. מי שתומך במחבלים, מי שמנהל מלחמה, ואין לי מילה אחרת למה שקורה בזירה המדינית והמשפטית הבין-לאומית כנגד מדינת ישראל, צריך לשלם על זה. לא יכול להיות שהוא לא משלם כלום ומדינת ישראל רק סופגת, גם סופגת טרור וגם סופגת פגיעה במעמד המדיני שלה. ולכן הגיע הזמן שהחוק הזה יאושר כמה שיותר מהר בקונסנזוס רחב בכנסת.

פונה פה גם לחברי סיעת יש עתיד: החוק המקורי של ההקפאה חוקק דווקא על ידי חבר כנסת מיש עתיד, ואני מקווה שתתמכו גם בחקיקה הזאת, כי היא למעשה ממשיכה את אותו רציונל שהיה קיים מלכתחילה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ואני קורא לכנסת לתמוך בהצעת החוק.

אני קורא לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ' לבוא ולהשיב להצעות החוק. חבר הכנסת אלקין, פעם היית איש ימין, יש פה חוק שתוך חצי שנה לוקח את הכסף, מנעד רחב של מטרות - - - אם הממשלה - - - אתה רוצה ששנתיים נחכה? לא מבין אותך. אם הממשלה תתמוך - - - טוב ,אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אם הממשלה תתמוך בחצי שנה, אני אשמח - - - הממשלה תומכת בחצי שנה. החוק הזה עבר ועדת שרים, אנחנו נשקול עוד לקצר את זה, אבל הינה תכף - - - אני מקווה שנציגי הממשלה בוועדה יגידו את אותה עמדה ולא את דעתם,

יש ממשלה אחת, יש פורום אחד שמוסמך לקבל את ההחלטות בשמה, ויש לדעתי תקשי"ר שאוסר על עובדי מדינה להשמיע בוועדות הכנסת עמדות שסותרות את עמדת הממשלה. טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שהגיש ידידי חבר הכנסת צבי סוכות היא הצעת חוק חשובה, טובה ונכונה מהרבה מאוד סיבות: נתחיל מזה שהיא הצעת חוק צודקת. שכחנו כבר: יש צדק בעולם, כספים של טרור ישמשו לשיקום נזקים של טרור. אין דבר צודק ומתבקש יותר מזה. הצעת החוק הזאת טובה וחשובה מכיוון ששוב היא חושפת את ערוותה של הרשות הפלסטינית ברבים כגוף שמעודד טרור, תומך טרור, מממן טרור ומעורב בטרור. וקודם כול, את הכסף הזה של הטרור,

צריך ליעד לדברים אחרים. עכשיו אני רוצה לומר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים: לא יודע כמה מכם, חברי הכנסת, מכירים את ההסדר הקורספונדנטי שבמסגרתו מדינת ישראל נותנת שיפוי לבנקים ישראליים כנגד חשש מסנקציות והליכים פליליים בארץ ובעולם בשל מעורבות של המערכת הפיננסית הערבית ביהודה ושומרון בטרור. עכשיו, הסיפור הוא פשוט: הרשות הפלסטינית מעורבת בטרור ומממנת טרור, המערכת הפיננסית, הבנקים ביהודה ושומרון, הבנקים הערביים מעורבים בטרור ומממנים טרור.

יש בעולם חקיקה נגד טרור, ומי שמעורב בטרור ומממן טרור, אי-אפשר לעשות איתו עסקים, ומי שעושה איתו עסקים חשוף לסנקציות. אז במקום לדרוש מהרשות הפלסטינית להפסיק להיות מעורבת בטרור, במקום לדרוש ממערכת הבנקאות הערבית ביהודה ושומרון להפסיק להיות מעורבת בטרור, ולעמוד בסטנדרטים בין-לאומיים של מאבק בטרור ומאבק בהון שחור, בהלבנת הון, סטנדרטים של שקיפות, אומרים למדינת ישראל: את תתני שיפוי לבנקים שלך כדי שהם יוכלו להמשיך להעביר כספים לבנקים הפלסטיניים כדי שהם יוכלו להמשיך לממן טרור שירצח את אזרחי ישראל. עכשיו תראו, ההסדר הזה הוסדר איפשהו ב-2017, אחרי שבארצות הברית חוקקו את חוק טיילור פורס שכמובן אוסר על ארצות הברית, בצדק, מכניס את העולם לסטנדרטים בין-לאומיים של מאבק בטרור. אז ב-2017 הציבו לרשות הפלסטינית שבעה תנאים שהיא הייתה צריכה - - - אני יכול רגע?

אני רוצה להודיע הודעה, כי אני בדיוק מתחלף בניהול הישיבה. לפי התקנון, אני מחליט שההצעה של עאידה תומא סלימאן לא תעלה.

משה סולומון, אתה יכול להחליף אותי. תודה רבה.

לא למחוא כפיים במליאה, תודה. מה זאת אומרת "לא

בניגוד לייעוץ המשפטי?

יושב למעלה ומחליט - - - יש תקנון, הסמכות היא שלי גם על פי הייעוץ המשפטי, וזו החלטתי. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, רק תוסיף לי דקה. כל הכבוד, תודה. - - - לצעקות. בקיצור, חוקק חוק טיילור פורס בארצות הברית. באה מערכת הבנקאות הישראלית, אמרה בצדק: אנחנו לא יכולים להיחשף לסיכונים, אנחנו מפסיקים לעבוד מול מערכת הבנקאות של הערבים ביהודה ושומרון. בא העולם, אני לא אכנס לפרטים, ארצות הברית הייתה השושבין של הדבר הזה, הציבו לרשות הפלסטינית שבעה תנאים שהיא צריכה לעמוד בהם לגדר את הסיכונים, ואז נתנו איזשהו פתרון קבוע ופתרון זמני של שיפוי לבנקים הישראליים. במשך שבע השנים שחלפו מאז ועד היום הרשות לא עמדה ולו בצעד אחד מתוך שבעת הצעדים האלה. אנחנו הקמנו ועדה בהחלטת הקבינט לפני חודשיים, אנחנו דנים בזה, אנחנו לא נמשיך את זה. אני הודעתי שאני לא מחדש את השיפוי בסוף החודש הבא, ובמערב היסטריה: הרשות תקרוס, הכלכלה תקרוס. חברים, יש דרך אחת פשוטה למנוע מהרשות לקרוס: שיפסיקו לממן טרור, לעודד טרור, לתמוך טרור, לשלם משכורות למשפחות של מחבלים, שמערכת הבנקאות הפלסטינית ביהודה ושומרון תעמוד בסטנדרטים בין-לאומיים. אני חוזר לענייננו. הצטברו כ-3 מיליארד שקלים באותו חשבון של כספים מוקפאים.

אני מזכיר: אלה אותם כספים שהרשות מעבירה כמשכורות למחבלים שרצחו יהודים ולמשפחותיהם. לא בטוח שאני צריך להזכיר, אני חושב שהדברים פשוטים: החוק ברשות הפלסטינית קובע שגובה הקצבה, גובה הסכום שהמחבל מקבל, הוא פונקציה של כמה יהודים הוא רצח וכמה שנים הוא יושב בכלא. את הכספים האלה אנחנו ניקח לתקציב המדינה, נשקיע אותם בשיקום יישובי התקומה, עוטף ישראל, נקים את היישובים, נפתח את התעשייה, את הכלכלה, את התחבורה, את התשתיות, את החינוך, את הבריאות. נכפיל ונשלש את כמות היהודים שייאחזו בחבל הארץ הזה. וכן, את זה נעשה בכספי הטרור. אני רוצה להעביר מכאן מסר לעולם כולו:

כגוף מעודד טרור, תומך טרור, היא גוף שאין לו הצדקת קיום.

לא גינתה את הטבח שביצעו הנאצים של חמאס-דאעש באזרחי מדינת ישראל בשמחת תורה, ב-7 באוקטובר. ראשיה נעים בין למלא פיהם מים לבין לתמוך ולגלות הבנה ולגיטימציה לחיות אדם ששחטו ואנסו ורצחו ושרפו תינוקות וילדים ונשים במיטות שלהם, בבית שלהם. הרשות מנהלת מאבק משפטי-מדיני נגד מדינת ישראל, פוגעת בלוחמי צה"ל, פוגעת במפקדים, מנסה להביא לעצירת המלחמה, ולמעשה, לתבוסה של מדינת ישראל באחת המלחמות החשובות ביותר שאנחנו מנהלים, מלחמה שחייבת להסתיים בהשמדה מוחלטת של חמאס, ואחר כך, כמובן, בהכרעה מוחלטת של חיזבאללה בצפון וגם באיראן. אנחנו נחושים לנצח את המלחמה הזאת עד הסוף, להחזיר את החטופים, להחזיר את הביטחון לדרום ולצפון, להחזיר את כל תושבינו הביתה. ואנחנו נחושים לא לאפשר לרשות הטרור הערבי ביהודה ושומרון להמשיך בכפל לשון, לרקוד על שתי החתונות. מי שמעודד טרור, מאבד את זכות קיומו.

אני כמובן מבקש מכולם, זו הצעה שמימין ומשמאל, קואליציה ואופוזיציה, מפלגות ציוניות, לאומיות, זקופות קומה, נחושות, עם גאווה לאומית, עם כבוד לאומי, חייבות לתמוך בהצעת החוק הצודקת ביותר שאנחנו מביאים היום. עכשיו, תראו, אני רוצה להגיד עוד דבר על המלחמה, ואני אומר את זה גם לחבריי בקואליציה: דיברנו הרבה על הצורך באחדות כדי לנצח את המלחמה הזאת. אחדות לאומית,

אני משוכנע שהיא קיימת ברוב המוחלט של החברה הישראלית. יש שוליים קטנטנים, חסרי אחריות, עושים הרבה מאוד רעש באולפנים, בתקשורת,

אולי אלפים בודדים מתוך 9 מיליון אזרחי מדינת ישראל. הרוב המוחלט רוצה ומבין את חשיבות האחדות הגדולה. האחדות הזאת חשובה כדי לגבות את הלוחמים והמפקדים שלנו, האחדות הזאת חשובה כיוון שהיא משדרת לאויבים שכשאנחנו ביחד אנחנו חזקים ואנחנו ננצח, האחדות הזאת חשובה כיוון שהיא עוזרת לנו לעמוד איתן אל מול לחצים בין-לאומיים כבדים מאוד שמופעלים עלינו כדי לעצור את המלחמה כשחמאס חי ובועט, להביא את אותה רשות שדיברנו עליה קודם, את אותה ישות טרור,

וחלילה להקים מדינה פלסטינית. עוטפים את זה במילים יפות: "הסדר אזורי". זה מחזיר אותנו איזה 30 שנה אחורה, ככה מכרו לנו גם את אוסלו, "מזרח תיכון חדש". תראו מה קרה עכשיו בבת חפר. חברים, נא לשמור על השקט במליאה. לקחת את עזה, להכפיל אותה פי 20, לשים אותה ביהודה ושומרון בשטח ששולט טופוגרפית

נא לשמור על השקט במליאה. - - וחלילה כפר סבא תהיה כפר עזה, ונתניה וכל יישובי קו התפר, ותל אביב ופתח תקווה. יש מערכת לחצים בין-לאומית אדירה אל הדבר הזה, וצריך להיות יחד כדי לעמוד בזה ולהמשיך את המלחמה עד הסוף. אבל יש עוד דבר שחשוב מאוד לניצחון במלחמה הזאת, וזה סבלנות ואורך רוח.

אחד מסימני ההיכר הבולטים ביותר של המזרח התיכון זה התמונה של הבדואי שיושב באוהל עם כוס קפה ויש לו את כל הזמן שבעולם. אחת הבעיות שלנו במדינת ישראל היא שאנחנו חברת שפע מודרנית שרוצה הכול כאן ועכשיו, הוקוס פוקוס. אנחנו נמצאים בסביבה שיש לה המון סבלנות, הרי תראו את סנוואר, עזה מפורקת, מיליון וחצי פליטים ברצועה, הרס תשתיות,

לנו אמורות להיות כל הסיבות שבעולם לסבלנות, חוץ מהחטופים, פה זה אירוע קשה. אבל ברוך השם, מדינת ישראל חזקה, צומחת, משגשגת, הכלכלה הישראלית חוזרת לעבוד כבר כמעט ברמות שלפני המלחמה, הרבה יותר מהר, אני מוכרח להודות, ממה שציפינו. תראו איך סיימנו את רבעון א' של 2024, בכל הנתונים. ולוחמי המילואים גיבורים, נחושים, באים שוב ושוב עם כל הקושי.

אני אומר חד-משמעית - - יורידו לנו עוד פעם את דירוג האשראי - - - - - סבלנות ואורך שיושבים על נחישות, על התמדה ועל אמונה גדולה, ואנחנו נשמיד את חמאס, אנחנו נפרק לחיזבאללה את הצורה, אנחנו נחזיר את התושבים בדרום ובצפון למציאות אחרת לחלוטין, ממש לא כסיסמה. כן, ננצח.

משפט, אדוני היושב-ראש, ממש משפט אחרון. מה שהתחדש במלחמה הזאת: פעם ראשונה הגדרנו, כדרג מדיני, בראשית הדרך לצבא מטרה ברורה. תמיד המושגים היו אמורפיים כאלה: "נכה", "נרתיע", "נכה בעוצמה". אתה יכול לסיים את המלחמה בהפסד, אבל לספר שניצחת כי חמאס מורתע. פעם ראשונה באנו ואמרנו: חברים, השמדה מוחלטת של חמאס, יכולות צבאיות ויכולות אזרחיות.

אני מודה, לצבא קשה. פעם ראשונה שהמפקדים עומדים מול מטרה מוגדרת. אי-אפשר למרוח, אי-אפשר לשחק, לשכנע את עצמנו שהרתענו, שהכינו בצורה חריפה, שפגענו אנושות. אתם מכירים את כל מושגי השסתום האמורפיים האלה? נכון, תת-אלוף צביקה פוגל? פעם ראשונה אמרנו: חאלס, אנחנו רוצים תוצאות. לא תשומות, תפוקות. וזה לוקח קצת זמן. כן, יותר ממה שתכננו, כי ב-15 השנים האחרונות נבנתה מדינת טרור מטורפת בעזה מעל הקרקע ומתחת לקרקע בהיקפים חסרי תקדים.

אבל אני אומר עוד פעם: נחישות והתמדה, סבלנות ואורך רוח, ואנחנו ננצח. פעם ראשונה מאז יום כיפור נחזיר את המונח הזה ללקסיקון: ניצחון.

תודה רבה, אדוני השר. כעת יש מתנגדים לחוק. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. נתחיל כשהפודיום יעלה. מכובדי היושב-ראש, ניסים ואטורי, שניהל את המליאה לפני כמה דקות, קרא לסדר את טלי גוטליב שלוש פעמים. היא בזה לך, לא ספרה אותך ונשארה במליאה. לתשומת לב הייעוץ המשפטי, לתשומת לב יו"ר הכנסת.

יש לי - - - הדבר השני, בכל הקשור להתנהלות של ואטורי עם החוק של עאידה - - אני רוצה להגיב.

- - אני ראיתי התנהגות מאיימת מצד טלי גוטליב ואסון הר, אני לא יודע מה, שניגשו למזכירות בצורה מאיימת - - מלך,

מלך - - - - - איימו, למעשה מאיימות. מאיימות על המזכירות, מאיימות על הייעוץ המשפטי, וכל העולם רואים את הביזיון הזה. לאן הידרדרתם? לאן הגעתם? לאיזה שפל עוד תגיעו עם הקואליציה הגזענית, החשוכה שלכם?

בושה וחרפה.

השני: עלו לדוכן שני גזענים חשוכים, שני פושעים. פושעים.

אחד נתפס עם כמות גדולה מאוד של דלק.

מי שעולה לדוכן כאן זה אנשי ציבור. לא לכנות חברי כנסת "פושעים".

הוא לא עשה זאת כדי להדליק מדורה, הוא כנראה רצה להדליק משהו אחר. ואחד השתלח ומשתלח כל יום באזרחים הפלסטינים התמימים הנמצאים תחת כיבוש בשטחים הכבושים. שני אלה שמפקדים על נערי הגבעות, שגונבים אדמה פלסטינית כבושה, משתלטים עליה וקובעים עובדות, שני אלה, במקום להיות בכלא, הם קובעים מדיניות במדינת ישראל, קובעים מדיניות במדינת ישראל. שר גזען, אידיאולוג חשוך. אגב, תיאוריות דומות לשלו חלפו מהעולם, עברו מהעולם, והוא נמצא בעמדה של שר בכיר בממשלת ישראל. איזה ביזיון הבאתם למדינה, איזה ביזיון. ובאיזה ביזיון אתם מתנהלים. בושה וחרפה. תודה רבה. כעת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ביקשה גם להתנגד לחוק. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. חברים, לשמור על שקט במליאה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בטוחה שיש כאן אנשים, והם רבים, שקיבלו היום מנה, דיסמי, סיפוק לאיד שלהם בזה שהם מתנכלים ומשתלחים בחברי כנסת ערבים. ואני מהבמה הזאת רוצה להגיד שוב פעם די. אני אישית לא אשתוק יותר מזה. אני רוצה שיו"ר הכנסת ידע, גם זה שלא יושב כאן, ושכולם ידעו, שכתוצאה ישירה מההשתלחות הזאת בחברי הכנסת הערבים אנחנו מקבלים איומים. ואני רוצה, אולי זה ישמח אתכם עוד יותר, כבר התחלתי לקבל הודעות לטלפון אחרי מה שהיה בבוקר. לא רק זאת, אני רוצה להגיד לכם שזה לא סתם שתקפו אותי באילת ומישהו איים לרדוף אחריי והדגיש את זה. אף אחד לא תקף אותך - - - שוב פעם, אישה חולנית,

בשקט - - - ראיתי את הסרטון, ראיתי את הסרטון.

מהכיסא, טלי.

תשבי בשקט. את גם שקרנית.

- - - בעיניים שלי ראיתי. מי תקף אותך - - - רדאחה, רדאחה.

נכון - - - אז הוא איים עליי ואמר כמה פעמים שהוא איש צבא, מפקד בצבא, כדי להפחיד אותי. אז אני אומרת לו גם מעל דוכן זה, ולכל מי שחושב שיפחיד אותי, אני אומרת לו: אני מפחדת רק מאחד, אללה. - - - אללה - - - ואתם, יבוא יום, ותסתלקו מהמקום הזה - - מה את אומרת? תסתלקי את. - - ותקבלו על המעשים שאתם

המציעים רוצים להשיב? בבקשה, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, הוא מוותר.

אנחנו נעשה כרגע שתי הצעות נפרדות על שני החוקים שעלו עד עכשיו. נעבור להצבעה על הצעת חוק הקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון, חילוט הכספים וניהולם), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון, חילוט הכספים וניהולם),

2024, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 34 בעד, שמונה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון, חילוט הכספים וניהולם), התשפ"ד 2024, עברה ותגיע לוועדת החוץ והביטחון.

אני לא חושב שאני צריך לפעול לפי לחץ של אף אחד. אף אחד לא ישפיע עליי, אלא להפך. אני רוצה להגיד לכם שפעלתי באחריות מלאה ובסמכות. אני רוצה להקריא לכם את הסעיף, שאומר: "נעדר יוזם הצעת החוק מאולם המליאה בעת שנדרש לנמק את הצעת החוק, ולא הסמיך חבר כנסת אחר לנמקה, לא תישמר זכותו לנמק את ההצעה במועד אחר". אתה גדול, הכי גדול שיש.

מצא יושב-ראש הכנסת כי ההיעדרות מוצדקת" אני יודע שקשה לך לשמוע את התקנון שאומר את האמת, "רשאי הוא לאפשר לחבר הכנסת לנמק את הצעת החוק במועד אחר". לגבי טלי גוטליב,

קראתי לה בקריאה שלישית, וזה מראה את האיזון,

בניהול שלי את הישיבה. היא יצאה החוצה, הוצאה החוצה. היא ביקשה לחזור, ואמרתי לה: בתנאי שאת מתנהלת בשקט, וכך נעשה. דבר שני, כל החשיבה שלכם שאתם מנהלים את המדינה הזאת ואת הבית הזה,

לא במשמרת שלי.

ראיתי אותך בחוץ רצה בהיסטריה ליושב-ראש. תלכי ליושב-ראש. יש לכם בעיה? תלכו גם לוועדת האתיקה. אני מנהל את זה על פי החוק. החוק לא מתקפל בפני ערבים, כמו שאתם רגילים, וכאלה שפוגעים בביטחון המדינה. לא תהיה לכם במה במדינת ישראל, למי שפוגע במדינת ישראל. יש ערבים אחרים.

יש מוסלמים נאמנים למדינה שעושים עבודה וגם מחסלים מחבלים, מחבלים שמתנהגים על פי הדרך שלכם. במדינה הזאת - - - אתם צריכים להבין דבר אחד, לא נתקפל בפניכם. לא נתקפל. הגזענות היחידה זה מכם. אתם שונאים, שונאי אדם, אתם מעודדים רצח. רצח של יהודים, כשאתם אוכלים, את אוכלת מהצלחת של היהודים. רואים כמה אתה ממלכתי, ממלכתי לגמרי. את אוכלת מהצלחת שלנו, של עם ישראל. עם ישראל הקים פה מדינה לתפארת, ואתם צריכים להחליט: או שאתם עם עם ישראל או שזה.

שמענו אותך,

שב בשקט, שב בשקט.

אנחנו לא נתקפל בפניכם, אנחנו לא פוחדים מכם. - - - אנחנו חזקים. אנחנו עם חזק, ולפעמים יש אצלנו אנשים חלשים. אני אומר לך דבר אחד, ביחד אנחנו כולנו חזקים ואנחנו ננצח אתכם, ננצח את התפיסה שלכם, תומכת הטרור.

לא תהיו פה יותר, בעזרת השם, במהרה בימינו. איך אמרה? בעזרת השם, במהרה בימינו. ניצחון מוחלט. אבל למה היא לא ספרה אותך?

אתה לא שמעת, היית בחוץ. אתה כל הזמן, אתה לא שמעת. לא שמעת. אתה היית היו"ר.

לא להפריע, בבקשה. מה זה הדבר הזה? - - - חבר הכנסת ווליד טאהא, אני קורא אותך בקריאה ראשונה. הינה, אני עונה לך. אתה לא מבין, אתם חושבים שאתם מנהלים

את המליאה ואת כנסת ישראל. - - - ולא יצאה.

חבר הכנסת ווליד טאהא, אני קורא אותך בקריאה שנייה.

עכשיו, כשהסברתי את מה שקרה, אתה היית

אין צורך לגשת לדוכן.

לא, תהיו

לא. נתתי. אנחנו עוברים להצעת החוק.

אני אבקש לשקול לתת לי זכות דיבור.

לא. נתתי אחת, ויש

לשמחתי,

והחוק לא חזר לסדר-היום. אני רוצה להסביר לכם למה זה מעשה מכונן. אחמד טיבי תומך הטרור מבזה אנשים כאן בכנסת ומבזה נשים בכנסת, אמר לי בחוץ: הא,

בואי נראה מי מנהל את מה. אדון אחמד טיבי, תקשיב טוב טוב: אני לא באה לך טוב בעיניים, אתה מקלל אותי, עובר לי מעל הראש. אחמד טיבי התרגל להיות כאן בעל הבית, אחמד טיבי התרגל לצחוק עם היהודים. לצחוק עם היהודים ועם היהודיות, ככה הוא עושה, וגורם לנו לשכוח שהוא האויב שלנו. הוא יודע טוב טוב, והוא רואה בנו אויב. הוא רואה בנו אויב. תומך טרור קלאס.

אז המעשה המכונן הוא שתומכי טרור לא מנהלים את הכנסת. אנחנו לא מפחדים מכם. לא משנה, אני אצעק, יוציאו אותי. אנחנו נשמור על כבוד העם. תודה רבה.

וכעת נעבור להצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ומועצות אזוריות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ארז מלול. ארז מלול מנמק מהצד, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר לשירותי דת, אני עומד כאן היום לדבר על הצעת חוק בעלת חשיבות עצומה: הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ולמועצות אזוריות שאין בהן מועצות דתיות. במשך יותר משבעה עשורים פעל המשרד לשירותי דת בשיטה שבה הוא מעביר את הכספים עבור משכורות רבני המושבים והבלניות ישירות אל המועצות האזוריות, ואלו משלמות להם את שכרם. השיטה פעלה היטב, לא היה עוררין, גם במקומות שבהם אין בכלל מועצות דתיות, אך לפתע פתאום משרד האוצר שינה את הכללים והחליט להכריז על השיטה הקיימת כבלתי חוקית. המשרד טוען ששיטת התקצוב הזאת לא מקובלת עליו, ואנחנו רוצים להמשיך את הקיים, להמשיך את התפקוד השוטף ואת עבודת הקודש של הרבנים ושל הבלניות במועצות האזוריות, לכן אנחנו חייבים לפעול כדי לתקן את המצב. אני מציע תיקון לחוק שיאפשר למשרד הדתות להמשיך בשיטת התקצוב הנוכחית, כך שהכספים יועברו דרך המועצות האזוריות, והן ישלמו את שכר הרבנים והבלניות.

משפט אחרון. ואני רוצה להדגיש נקודה קריטית: לחוק המוצע אין שום השלכות תקציביות נוספות על תקציב המדינה. תודה רבה.

וכעת אני מזמין את השר מיכאל מלכיאלי להשיב. אדוני השר, לרשותך עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לחבר הכנסת סגן יו"ר הכנסת הרב ארז מלול, על הצעת החוק הטובה, היעילה, הכל-כך חברתית הזאת. חבר הכנסת מלול הגיע מהמשרד לשירותי דת, מכיר את הצרכים הרבה הרבה יותר טוב מהרבה מאוד אנשים, ולכן הוא העלה הצעת חוק כל כך חברתית וטובה. הצעת החוק הזאת היא בשורה לבלניות ולעובדי שירותי הדת שלא יכולנו לתקצב בחודשים האחרונים, בגלל המצאות חדשות שהגיעו עלינו, שזה תוספת כספים, ואי-אפשר להעביר ישירות אליהם בלי הרשויות המקומיות, כל מיני סיפורים מהסוג הזה. וברוך השם, חבר הכנסת מלול עושה הסדר חוקי על מנת שנוכל להעביר את הכסף. אני רוצה להעיר הערה. לצערנו הרב, בשבועות האחרונים, כל כך הרבה התקפות מכל מיני עיתונאים נגד החוק הזה, שרק לימדו אותנו כמה אנשים לא יודעים לקרוא את החוק.

לא רק אני. אם אדון נאור היה קורא את החוק, הוא גם היה תומך בזה. אם היה לכם סדר עדיפויות הגיוני במדינת ישראל, אז לא היית מדבר מה שאתה מדבר, ולא הייתם מאיימים בהתפטרות בגלל הכספים למוסדות החרדיים שלכם, שלא בפיקוח, ואתם מפרקים את מערכת החינוך - - - נאור שירי, ההערה שלך על החוק הזה מלמדת להעיר הערה לחבר הכנסת מלול: הגיע הזמן שחוקים שאתה מגיש, תנקד. אם היית מנקד, נאור היה מבין. מה אמרת? אני חוזר ואומר שראוי לנקד את החוקים. אם אתה תוקף חוק כזה חברתי וטוב - - - הוא אמר שראוי לנקד,

- - - לא הזכרתי את השם שלך.

אז אני אזכיר עכשיו: נאור שירי.

ולכן כשאדם מתנגד לחוק, ראוי שילמד את החוק קודם. אנחנו מאוד חוששים לגפני. אנחנו לא יודעים מי יחליף אותו. מדובר בנושא רציני. בוא נדבר רגע על המהות, על מה שמעניין עכשיו. לא. קודם כול, על החוק הזה. איך הוא יעבור?

אי-אפשר לעשות יותר העברות.

מיסטר כץ, בסוף, בעזרת השם, יימצא הפתרון.

נאור, אתה יודע מה החוק הזה אומר? אל תדבר איתי בלי ניקוד.

בעל פה לא צריך ניקוד, זה ההבדל.

אל תדבר - - - כל אדם שקורא את החוק יודע שמדובר בחוק של עזרה לעובדים חלשים, שאנחנו לא הולכים להפיל את זה.

חבר כנסת מכובד שואל שאלה, לא קרא את החוק, תוקף את החוק. מה קשה לך? אותן בלניות שמקבלות שכר כל כך נמוך, אנחנו לא מטילים את זה חלילה על הרשויות המקומיות, הכול כסף של המשרד. ולכן ההסדר הזה שהיה נהוג במשך 75 שנה, אין סיבה שלא ימשיך. ההתקפות שהיו, כאילו זה מינוי של מקורבים, וג'ובים של רבנים. הלוואי שנצליח למנות רבנים ביישובים, שנושאים אחריות כל כך גדולה גם לשירותי הדת,

מי שיודע על רב במקומו, כמה דברים טובים הוא עושה, כמה דברים הוא לוקח על הכתפיים שלו. ולכן הצעת החוק הזאת גם זוכה לתמיכה של הרשויות המקומיות, כי הם יודעים כמה החוק הזה טוב, והם יודעים שהחוק הזה זה כסף שלא הולך להפיל עליהם, הם יודעים שהחוק הזה הוא לא תוספת תקנים. ומי שראה, גם חבר הכנסת כהנא, איפה הוא?

הוא היה - - - תומך בכל חוק שלכם. תומך בכל החוקים שלנו, ובכלל זה בחוק הזה. ולכן, אני קורא לכולם לתמוך בחוק הזה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד כמה פרטים שחסרים בחוק הזה, ובעזרת השם, אני מקווה שחבר הכנסת מלול יגיש אותם בהמשך. יש את הנושא של התקנות של רבנים, שבמשך שנים הייתה דרך לתקצב אותם, והחוק הזה עושה סדר בהגשה של השכר שלהם. אני אסביר על מה מדובר עד שיאמרו לי שאפשר לרדת. אני פה עד שיאמרו לי. לפני כמה שבועות דיברתי כאן שעה וחצי. אני, עד שעה וחצי יודע לדבר.

במשך - - - אתה יודע הרבה יותר, תנסה, תראה. הוא לא התנסה עדיין. הוא לא התנסה עדיין. אמרתי, על סמך הניסיון שהיה, שעה וחצי זה בסדר. אני שמעתי שיעור שלו שעתיים. אם צריך, אפשר. בעיקרון, פיליבסטר עושים מהאופוזיציה, לא מהקואליציה. אבל אם צריך, נעשה. - - - זה נכון. זה נכון. עכשיו אני רוצה להסביר מה היה, אדוני היושב-ראש. אתה יודע, בשירות המדינה יש תקנים שהם של משרד, הוא מממן והוא הכול. המועצות הדתיות הן תאגיד בפני עצמן, אבל הרגולטור שלהן הוא משרד הדתות. כל הכספים שהמועצה הדתית מוציאה, חלק 40%-60%, לפי הכוח שלהן, היכולת שלהן, מול הרשויות המקומיות. יש דברים, כמו בלניות למשל, שבגלל כל מיני הסכמים ישנים, או שכר רבנים ביישובים ועוד, שמשרד הדתות מממן 100% מהכסף הזה. זה טוב לרשויות, טוב לנו. ככה זה עובד. לפני כמה חודשים קפצו כמה גורמי מקצוע במשרד האוצר ואמרו: זה לא תקין.

כי היכולת שלכם כמשרד היא רק להיות שותף יחד עם הרשות המקומית. לנו אין בעיה. אם הרשות רוצה לממן, תפדלי, ברוך הבא.

אנחנו מתוקצבים 100%, אז אין סיבה להפיל את זה עליהם.

ביקשנו להמשיך את ההסדר הקיים,

אמרו: זה לא חוקי. אז מה, אנחנו נממן דבר שהוא לא חוקי?

לכן הגיעה הצעת החוק הזאת, להסדיר הסדר שהיה נהוג במשך 70 שנה בצורת המימון של אותם אנשים. ואם כבר דיברנו, אני חושב שמי שיודע את מסירות הנפש האמיתית שעושות הבלניות בשכר זעום, וברוך השם, אחרי הרבה מאוד שנים, לפני כמה חודשים העלינו את השכר שלהן. אתה שואל אותי, האם זה מספיק?

מגיע להן ודאי יותר. ואתה יודע למה? כל מקום אחר במשק יודע לצאת לאיזשהו משא ומתן עם האוצר, אם לא הולך, משביתים. בוא תתעסק עם חברת החשמל, עם נתב"ג, כל הגופים החזקים, הם מאוגדים בהסתדרות, וטוב שכך, שומרים על עצמם, מערכת המקוואות של המועצות הדתיות, וגם הפרטיות, מעולם לא שבתו. אין דבר כזה בלנית שתגיד: אני היום לא פותחת את המקווה כי אין כסף. אין דבר כזה. כמו שירותי הקבורה במשרד הדתות. האם מישהו שמע פעם שחברת קדישא אמרה: אנחנו יוצאים לשביתה. ימותו אנשים, אין מערכת קבורה?

אלה אנשים שעובדים בכל שכר. ואני אגיד לך משהו שדווקא כשר הדתות אני אומר את זה, זו בושה. המערכת היחידה שלפעמים נשענת על מתנדבים, אלו המקומות האלה. אין בשום משרד ממשלתי אגף שיש לו מתנדבים, שנשען על מתנדבים. לא תראה בביטוח הלאומי שיש להם מתנדבים. בשירותי הדת, במערכת הקבורה, הבלניות, הרבה מאוד מקומות יש להם מתנדבים. נשים צדקניות שעושות את זה, או אנשים צדיקים במערכת הקבורה. ראינו את זה, לצערנו, אחרי 7 באוקטובר, שהיה צריך להתעסק עם הרבה מאוד לוויות, וחלק מגופי הקבורה בארץ, שעשו עבודת קודש, במסירות, יומם ולילה, אף אחד מהם לא שאל מי ישלם לי, אף אחד לא שאל מי ישפה אותי. אנשים הוציאו כסף שלא היה להם, התחייבו מכספים שלא היו להם. אף אחד לא שאל, כמו אנשים אחרים ששאלו. מעולם לא עשו את זה, לא עשו חשבונות.

אלו האנשים שאנחנו כמדינה צריכים להוריד את הכובע בפניהם. אני הייתי באיזה כנס לא מזמן, הזמינו אותי, של מתנדבים בשירותי הקבורה.

אני הייתי שם ואמרתי להם: מצד אחד, עולם חסד ייבנה. נמצאים כאן הרבה מאוד אנשים, מתנדבים בקבורה. זה החסד הכי אמיתי שיש. מצד שני, למה? למה התנדבות? הדבר הזה צריך להיות ממוסד בתקנים, בכסף. אנחנו עושים הרבה מאוד, מתקדמים מול משרד האוצר. ייאמר לזכותו גם של השר סמוטריץ' שהוא מבין את העניין הזה. הוא מבין את החשיבות של עובדי שירותי הדת. הוא מבין שיש אנשים שנמצאים ומגיע להם. הסתיים הזמן.

אבל אני צריך להאריך, לא כולם הבינו. אני חושב שנאור שירי עוד לא הבין, עוד לא השתכנע. יש גם התנגדויות, נא לסיים. לכן אני חושב - - - אדוני השר, נא לסיים. אני כבר מסיים, בוודאי. אני עוד כמה דקות מסיים. מה זה עוד כמה דקות אתה מסיים? אני קודם כול צריך לשכנע. כי זה חוק משמעותי. את מי אתה רוצה לשכנע?

גם אותך. אני יכול לשכנע אותך הפוך. בוא תנסה. איך יכול להיות שאתה עכשיו מופיע במועצה - - - ואתה לא מתחייב שאתה משלם את הכסף למשך שנים? סימון, נשמה, אתה טועה. להפך. בדיוק הפוך. מה קורה אחרי שנתיים? אתה לא שמעת, בדיוק הפוך. אדוני השר. אדוני השר.

הרשות צריכה להמשיך את - - - אדוני השר,

אני באמצע, רגע.

חבר הכנסת סימון, אתה צודק. אם היה, הרשויות המקומיות היו מתקוממות. אנחנו ממשיכים הסדר - - - אדוני השר. אדוני השר, תם הזמן.

אני צריך לסיים, סימון לא השתכנע. אבל יש כאן כללים. נא לסיים. אנחנו אומרים שהמשרד לא מפיל את זה על הרשויות, אלא מה? משרד האוצר אומר לך: אתה לא יכול להתחייב בחוק, אין לך תקציב.

אז מה אתה עושה? אתה מסדיר שתהיה אפשרות למשרד לממן. אדוני השר, אני לא רוצה להוריד אותך. נא לסיים.

היות שהיושב-ראש לא רוצה לריב איתי, אני יורד. ואני קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. להצעת החוק הזו יש גם מתנגדים. חברת הכנסת מירב בן ארי. לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אני רק רוצה לבקש מכל חברי הקואליציה, בטח מהשרים, שאולי מישהו מכם יהיה אמיץ וינסה להתערב בין מה שקורה בין מפכ"ל המשטרה לשר לחידלון לאומי. הרי על בחירות אתם אומרים שזה לא הזמן, ביחד ננצח, נכון? אתם מקבלים גם שיתופי פעולה טובים כשצריך. אז למה אף אחד מכם לא מגן על מפכ"ל המשטרה ממה שעובר עליו? למה אף אחד מכם לא עוצר את הפארסה הזאת כי אנחנו באמצע מלחמה? היום ירו על בת חפר. מי שצריך להיות שם אלו כוחות משטרה. מי שמפקד על הימ"מ זה המפכ"ל. למה אף אחד מכם לא מתערב בפארסה הזאת? למה אף אחד לא מושך בדש מעילו של השר לביטחון לאומי ואומר לו: זה לא הזמן? מזל שהיועמ"שית עצרה את הפתטיות של השימוע שלו, שהוא קובע שימוע בלי שהוא יכול. אתה לא יכול לפטר, זו הממשלה. אני פונה גם אליך. משהו, להצהיר, לתמוך בו, זה מפכ"ל המשטרה, אלו שוטרים של כולנו. עכשיו כשלא עבד לו השימוע, אז הוא מאיים שהוא יפטר אותו בגלל מירון? מירון היה לפני חודש וחצי, לא עניין אותו מירון. 45 משפחות שכולות לא

על זה אתה רוצה לפטר את המפכ"ל? תפטר, למה לא פיטרת לפני חודשיים? מה, כי זה לא מסתדר עם המינויים? אתם, חברי הכנסת מהקואליציה והשרים, ואת, שאני מצפה ממך, כי ממך כן יש לי ציפיות, להצהיר, לתמוך במה שעובר על מפכ"ל המשטרה בימים אלו. הצד הזה לא חסך ביקורת ממפכ"ל המשטרה. יש לנו הרבה ביקורת, על אלימות השוטרים, ועל ההתנהלות שלהם מול המפגינים, גם נגד הרפורמה, גם נגד הממשלה. אבל משטרת ישראל זה ארגון שאמור לשרת את הציבור, ומה שהמשטרה עוברת עכשיו משר הכישלון הזה אי-אפשר לתאר במילים. ומזל שהיועצת המשפטית לממשלה, שאתם כל הזמן חובטים בה, עצרה את ההליך הפתטי הזה, שהוא מכריז על שימוע למפכ"ל. באמת? אין אף אחד, אין יועץ אחד שמסוגל להגיד לו מה אתה עושה? למה? מה עשו השוטרים והשוטרות לשר הזה שמגיע להם היחס הזה? ואל תתבלבלו, יש לי ביקורת, ולכולנו פה יש ביקורת. אבל תתעלו שנייה רגע. תתעלו. זה מפכ"ל המשטרה. אם ייכשל האמון הבסיסי בינינו לבינם, לאן נוליך את הבושה? תודה אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת ארז מלול,

להגיב על ההתנגדות? ארז, אנשים מחכים להצביע. בבקשה, לרשותך שלוש דקות, נא לעמוד בזמן. כואב לי שכל פעם שיש משהו שמוזכר בחוק עם השורש רב"ן, רבנים, הצד הזה מתנגד, אבל במי אתם פוגעים? במועצה אזורית דרום השרון, בעמק חפר אלה מצביעים שלכם, בגלבוע, יואב, רמת נגב,

כל אלה ביקשו את החוק הזה, אלה ראשי מועצות שמזדהים איתכם, אלה המצביעים שלכם,

אין לו עלות תקציבית, הסדרה של תקצוב של 70 שנה, רבנים שעושים עבודת קודש ביישובים של המועצות שהזכרתי, הבלניות שעושות את זה, ואתם מתנגדים. תהיו פעם אחת ענייניים. אתם יכולים לבקר, אבל פה אתם יכולים להיות ענייניים. חבר הכנסת מתן כהנא הוא בקואליציה? כן. חצי. הוא תמך בחוק הרבנים? הוא לא תמך. פה הוא יצא גבר, הוא תמך פה. הוא תמך. לחוק הרבנים הוא התנגד, הוא הוריד את זה מסדר-היום, הוא ואלקין, בחוק הזה הוא אמר: זה חוק ענייני, פה אני תומך, זה חוק טוב. עם ישראל רואה אתכם, אתם מאבדים את האמון של עם ישראל. תודה רבה. תודה רבה. וכעת נעבור להצבעה. עם ישראל כבר לא רוצה לראות אתכם. נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ומועצות אזוריות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד 2024. הצבעה.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ומועצות אזוריות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט

אני קובע כי הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ומועצות אזוריות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד 2024, עברה, ותעבור להמשך הכנתה בוועדת החוקה, חוק

בתוך שעות ספורות בלבד, נטבחו, נהרגו, נרצחו אנשים, נשים וטף. למעלה מ-1,300 איש נרצחו, ו-252 נחטפו. הטבח הנוראי הזה הוא אחד האירועים הקשים ביותר בתולדות האומה היהודית. תוצאות קשות אפילו יותר נמנעו בזכות גבורתם של בודדים, שרובם ללא פקודה או צו עזבו את ביתם, השאירו מאחור את משפחתם ויצאו להילחם למען מטרה אחת, למען המולדת. הגיבורים הללו נלחמו בגבורה מעטים מול רבים באומץ רב, והקריבו את עצמם למען המדינה. אנשים שבגופם עצרו ובלמו את התופת. חבריי חברי הכנסת, גם ברגעים אלו ממש, כשכולכם משוחחים ולא בדיוק קשובים, חיילינו נלחמים בגבולות, ואנחנו נמצאים כרגע במלחמה קיומית על המולדת שלנו, שהיא מעבר למולדת, זו מלחמה קיומית על עצם זכותו של העם יהודי לחיות במדינת ישראל. מדינת ישראל מנצחת בלחימה, לא תמיד אומרים לנו את זה, אך ורק בזכות תגובתם של אנשי כוחות הביטחון כולם, שהניחו הכול, ממש הכול משפחה, ילדים, הורים,

ומקריבים עצמם בגבורה עילאית למען המולדת. הגיבורים הללו מצטרפים לשרשרת הדורות של לוחמים לוחמי המחתרות, תש"ח,

ששת הימים, יום כיפור, מלחמת לבנון הראשונה,

חומת מגן ומבצעים רבים נוספים. בשוך הקרבות כולם יחזרו אל ביתם, אך יש כאלה שנפלו בשדות הקרב ולא ישובו לעולם. האנשים האמיצים האלה השאירו מאחור הורים,

ילדים, שהזמן שלהם עצר מלכת ברגע אחד, באותו רגע שהם קיבלו את בשורת האיוב.

ממשפחה רגילה, שגרתית שמחה, באבחת הודעה אחת הם הפכו למשפחת שכול. אנשים שכל החיים שלהם יהיו בצל השכול, והאובדן הקשה. יתום שיגדל ללא ההורה שלו, שלא ילווה אותו לבית הספר, שלא יעמוד לצידו בחגיגת בר המצווה או בת המצווה, בגיוס לצבא או מתחת לחופה. צריך להחריג - - - תכבדי את המעמד הזה. צריך להחריג מהחוק את האחים, בלי פופוליזם. אני מבקש שתכבדי את המעמד הזה. בנוסף, היתומים גם בסתם יום של שגרה - - לא על גבי היתומים,

חברת הכנסת לימור.

פופוליזם על גבי היתומים והאלמנות, לא יכול להיות. חברת הכנסת לימור, לאפשר לו לדבר. בבקשה. כמה זמן? אני אתן לך עוד חצי דקה, בסדר?

סתם יום של חול, הם לא יזכו לחיבוק אוהב של ההורה. אחים שכולים, שדיברו עליהם, גם אחים שכולים חווים אובדן של אח גדול או אח צעיר. נא להתכנס לסיום, תם הזמן. חווים בנוסף אובדן מסוים של הורים, שגם הם לפעמים חיים בצל השכול. למדינה אין יכולת למלא את החלל העצום שנפער בגוף ובנפש, ואין לה יכולת להשיב להם את היקר מכול, אך למדינה יש יכולת להקל מעט על הסבל, להושיט יד אוהבת ולנסות ללוות ולעטוף את המשפחה במהלך תחנות החיים.

הפריעו לו, תן לו עוד שתי דקות.

אבל כל אחד רוצה עוד קצת זמן.

מדינת ישראל לא יכולה להחליף את החיבוק, אבל היא יכולה וחייבת לתמוך ולעטוף אותם. חשוב שנזכור כולנו שמדינת ישראל מתקיימת בזכות גבורתם של הנופלים. מחובתנו שהמשפחות שלהם ידעו וירגשו שמדינת ישראל לצידן. מטרת החוק לתקן את העוול. תגיד מילות סיכום.

החוק הזה זוכה לתמיכה מקצה לקצה.

חברת הכנסת לימור, את מפריעה. החוק הזה הגיע לפתחי על רקע זה שהלכתי לנחם את משפחת בונצל, שבנם עמית, זיכרונו לברכה, לוחם בסיירת צנחנים,

אחרי השבעה איציק בונצל בא אליי לכנסת ואמר לי: משה, לעולם לא תבין מה חווה הורה שכול, ואני מאחל לך שלא תבין. ואמרתי לו: אני מסכים איתך, איך אפשר לעזור?

נגרם עוול, אף אחד לא רואה את היתום,

טוב, תודה רבה. חבר הכנסת סעדה, נא לסיים. הפריעו לי. לא, כעת לסיים. לא, נתתי לך שתי דקות יותר.

אבל אתה מגזים, אתה לא מקשיב.

לא עברו עשר דקות. שלוש דקות. נגמר הזמן, נתתי לך שתי דקות נוספות.

לכן - - - אתה לא מתייחס למה שאני אומר לך. באמת, משפחה שכולה - - - אבל נתתי יותר. - - - עשר דקות, מה קרה? בסדר, אז אני אתן לך, ואחרים יגידו: למה אתה לא נותן לי,

בסדר, אבל זה אירוע אחר. לכן אני מבקש להסביר בקצרה את החוק: עד היום אחים שכולים מקבלים דרך ההורים עד גיל 21, ומאז המדינה אומרת: תסתדרו לבד. יתומים מקבלים עד גיל 24. גם הורים שכולים מקבלים תגמול חלקי.

שזוכה לתמיכה מלאה של ראש הממשלה, ומזכיר הממשלה אומר: אחים יקבלו תגמול לאורך כל חייהם, יתומים יקבלו תגמול לכל חייהם, כי מדינת ישראל חבה להם חוב מוסרי, ואנחנו כמייצגים של הכנסת - - - אני ממש לא רוצה להוריד אותך, זה לא לעניין. לא לעניין, אתה אומר לי עוד פעם "עוד מעט"

חייבים לזכור שהמדינה מכירה את היתומים, שהם שילמו מחיר כבד, והמדינה תעמוד לאורך כל החיים לצידם. תודה רבה. תודה רבה. משה, היא הפריעה לי אין-סוף - - - מה עשר דקות? היא הפריעה לי. אני עצרתי כמה פעמים. אפילו אמרתי: לא לעניין. השר אבי דיכטר ישיב בשם שר הביטחון, בבקשה. - - - אני אומר לך, צריך להוציא את הילדים, וצריך להוציא את האחים לגמרי. צריך לתת הכול לאישה או לבעל. אני מסכימה איתך. מה זה לאחים? אני אומר לך בתור אח, אני לא רוצה גרוש. גרוש אני לא רוצה. אני רוצה שייתנו לילדים. אני מסכימה איתך, מיקי.

אתה צודק.

זה עוול. תודה רבה.

נא לתת לשר להשיב. בבקשה, אדוני השר, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת משה סעדה מציע לתקן את חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, כך שתוספת התגמול הניתנת - - - חברת הכנסת לימור, אני מבקש לשמור על שקט במליאה. חברת הכנסת לימור, אני קורא אותך בקריאה ראשונה. חברת הכנסת לימור, את בקריאה ראשונה. בבקשה, אדוני השר.

מי שבמליאה, אני מבקש לשמור על שקט, אני לא רוצה להוציא אנשים. אני מבין שכולנו תמימי דעים בחוק הזה, וחבל שמפריעים כאן. חברת הכנסת לימור, אני קורא אותך בקריאה

רגע, היא לא שמעה.

אדוני השר עומד כאן. לא, לא, אני מבקש לא לעזור לי. סליחה, סליחה. עם כל הכבוד, מצטערת,

אני מבין, אני מבין, אבל אני קורא פעם, פעמיים. בבקשה, אדוני השר. חבר הכנסת משה סעדה מציע לתקן את חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, כך שתוספת התגמול הניתנת לאלמנה עבור היתומים או להורה השכול עבור האחים תשולם ישירות אליהם מעת הגיעם לגיל שבו האלמנה או ההורה השכול מפסיקים לקבל את התוספת עבורם.

עשר דקות, שמת שלוש דקות. השארת לי שלוש דקות,

לא בסדר, נתנו לי שלוש דקות במקום עשר דקות. משפחות שכולות רואות את זה, וזה דבר רגיש, ואתה אומר לי: משה,

אמרתי לך שלא היו עשר דקות, שמת שלוש דקות. זאת לא פגיעה בי, אלו משפחות שכולות שצופות בזה מחו"ל.

אני שומע, אני שומע את מה שאתה אומר, אתה צודק. לי כתוב שלוש דקות.

באמת אנשים רואים את זה מחו"ל, ואומרים: משה, למה נתנו לך שלוש דקות? נתנו פה לאנשים - - - חבר הכנסת סעדה, שמעתי. אני אתן לך לעלות לדבר שוב ולהציג את זה, בסדר?

אתה צודק, טעות

התפקיד שלכם זה לבדוק. ושאלתי אתכם: האם, אמרת לי: לא,

קיבלת עשר דקות. ולא קיבלתי. חבר הכנסת סעדה, אין צורך לחולל עוד מהומה. אני מבין, תקלה טכנית, תקבל. הייתה פה תקלה טכנית. אני לא נתתי עשר דקות. דיברתי שלוש דקות. לא דיברתי עשר דקות. המשפחה צופה. חבר הכנסת סעדה, אני מבקש לשבת ולשמור על השקט. אני אתן לך את הזמן. הבנו את הטעות. מודים בטעות. אני אתן לך את הזמן. זאת לא טעות אליי. אין בעיה, אבל מה נעשה עם זה עכשיו? בבקשה, אדוני השר. סליחה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת סעדה, חבריי חברי הכנסת, כמו כן, מוצע בהצעת החוק להכפיל, אני חוזר, מוצע בהצעת החוק להכפיל את גובה התגמול החודשי המשולם להורה שכול. מערכת הביטחון תומכת בהרחבת זכויותיהן של המשפחות השכולות, ופועלת בנושא זה ללא לאות. סעדה, אני משיב על הצעת החוק שלך, ועוד רגע של מתן. ועוד רגע גם של חבר הכנסת מתן. בתוך כך, לפני כשבוע משרד הביטחון פרסם להערות הציבור תזכיר חוק שמטרתו העיקרית היא לספק מענה ראוי ומיטבי לצרכיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון. תזכיר החוק שפורסם מתבסס על המלצות של ועדה ציבורית בראשותו של כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' אליקים רובינשטיין, גם היועץ המשפטי לממשלה בעברו. הוועדה הוקמה לבחינה וגיבוש המלצות בסוגיות הכרוכות במעמדם ובהיקף זכויותיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים, אשר הוגשו באוגוסט 2022 לשר הביטחון דאז, וכן על מסקנות עבודת המטה שבוצעה במערכת הביטחון לאחר שהוועדה הגישה את מסקנותיה. תזכיר החוק שפורסם כולל בין היתר את עיגון ההכרה בסטטוס היתום ככזה הנמשך לאורך כל חייו, מתן תגמול התפתחות אישית ליתומים עד הגיעם לגיל 40, הגדלת מענק נישואין ודיור, מתן סל שיקום ליתום שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ועוד. לאחר השלמת תיקון החוק בעניין יתומי צה"ל וכוחות הביטחון, בכוונת משרד הביטחון לבצע עבודת מטה בהתייחס לצרכיהם של האחים השכולים. לעניין ההצעה להכפיל את סכום התגמול הניתן להורים השכולים, יצוין כי הנושא לא תואם עם מערכת הביטחון, והוא כרוך בעלות תקציבית משמעותית בלי שהמציע מצביע על מקור תקציבי מתאים.

לאור האמור, הממשלה החליטה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק של חבר הכנסת סעדה, ככל שהיא מתייחסת לזכויות היתומים, ובלבד שקידומה ייעשה בעוד כחודש, כך שיתאפשר במהלך התקופה הזו, במהלך החודש הזה יתאפשר לקדם את הצעת החוק הממשלתית ולמזג את ההצעות, הפרטית והממשלתית.

לאשר את הצעת החוק בקריאה טרומית לעניין היתומים בכפוף להסכמת המציעים להמתין להצעת החוק הממשלתית, ולהיצמד לניסוחה. בכל מקרה, קידום ההצעה מעבר לקריאה הטרומית מותנה בהסכמת משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, הביטחון, האוצר, המשפטים, העבודה. לאור האמור, חבריי חברי הכנסת, אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את ההצעה בקריאה הטרומית, אולם תדחה את קידומה בחודש עד להגשת הצעת החוק הממשלתית.

תודה רבה, אדוני השר. להצעת החוק הזאת יש מתנגדים. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אין מוסד, אין ארגון בעולם כמו משרד הביטחון, שדואג למשפחתו של החלל. אין, ואני גאה להגיד את זה מעל הדוכן הזה. אני אומר את זה בכל הזדמנות לאנשי משרד הביטחון. זה לא שאין תקלות, אבל בסך הכול לאור מצבנו, המכונה הזו, שלצערי קיימת, הלוואי שלא הייתה קיימת, דואגת למשפחות ולכל צורכיהן. עם זאת, אני אומר לכם בצורה ברורה לחלוטין, אין צורך, אין צורך בתגמול כלשהו לאחים השכולים. האחים השכולים מעולם לא נסמכו על שולחנו או על עזרתו של החלל שנפל. אסור לפתוח את זה. אני אומר את זה מתוך ניסיון, אין צורך בזה. וככל שצריך ויוחלט על ידי הוועדה הציבורית שהוקמה על ידי צה"ל ועל ידי משרד הביטחון, זו תורה מציון. אם יחליטו לתת להורים תוספת זה בסדר, אם יחליטו להאריך את הזמן של הילדים זה בסדר, הילדים זוכים עד גיל האוניברסיטה ועד לנישואיהם למיטב הטבות שאנחנו כמדינה יכולים להיות גאים בכך שאנחנו מדינה ליברלית, תומכת, הכרת הטוב. מצד שני, ואני אומר את זה כסגן שר האוצר לשעבר, צריכים להיות זהירים בקופה הציבורית. אין מחיר לנפילתו של החייל. אין מחיר. אני אומר לכם שאסור, לא צריך לתת לאחים השכולים, אי-אפשר לעשות חיבור. יש לאחים השכולים סיוע בעזרה נפשית, בטיפול, אסור שיהיה סיוע בכסף. הם לא נסמכו אף פעם בכל אפשרות על שולחנו של החלל. זה מנותק מהמציאות, מהחיים. אני עוד פעם מצדיע למערכת הביטחון. אין כאן עניין של פוליטיקה, הבית הזה מאוחד לחלוטין, כולם היו בנינו. כשהוא נפל ופגע בו הכדור לא שאלו אותו לאיזה צד הוא שייך. בבקשה, ההמלצה שלי היא להוריד מהצעת החוק את נושא האחים השכולים - - תודה. אני מסיים. - - להסתמך על הוועדה הציבורית שהוקמה. אנחנו יכולים להיות גאים במשרד הביטחון, שעושה רבות למען משפחות החללים.

תודה רבה. כעת אני רוצה לאפשר שוב למציע החוק, חבר הכנסת משה סעדה. מאחר שהייתה תקלה טכנית שלי, נתתי לו פחות זמן מאשר מגיע לו. בבקשה, חבר הכנסת סעדה, לרשותך שבע דקות, תשתדל לעמוד בזמן. אני יודע שהייתה תקלה קודם לכן, ומחילה על כך.

חבר הכנסת מיקי לוי, תודה על הדברים החשובים שנותנים קונטרה אחרת של חשיבה - - - גם אתה אומר את זה וגם לימור, ממקום אישי.

אני קודם כול מתנצל בפני המשפחות השכולות שצופות בנו שבאמת נאלצתי להפסיק באמצע,

לזכר בנם עמית בונצל, זכרו לברכה. תקשיבו, יש פה תיקון עוול היסטורי. 75 שנה כולם דיברו אבל אף אחד לא עשה. אף אחד לא עשה. כל אחד עכשיו אומר, זה דואג ליתומים, זה לאחים, זה לאלמנות, ואני אומר: חייבים לדאוג לכולם, ולא אני אמרתי את זה. כשאיציק בא אליי אחרי האובדן הקשה מנשוא שהוא חווה, הוא אמר לי: משה, אני חדש, ואני אומר לך שיש פה עוול, ומהמקום הזה הבנו שצריך לשנות וצריך לתקן, ואני שמח על השיח כי באמת אולי צריך לדייק דברים, אבל צריך להבין ש-75 שנה המדינה נתנה לעוול הזה להימשך. אף אחד לא ראה את היתומים. אני לא זוכר שלפני כמה חודשים מישהו דיבר על היתומים, מישהו העלה הצעת חוק אופרטיבית, מישהו תמך בזה, והיתומים האלה חיו בצל אובדן, בצל של החיים, לפעמים גם מרוסקים, ולא היה מי שיושיט להם יד, לא היה להם הורה שיחבק אותם בכל תחנות החיים.

זה המקום שלנו, והחובה שלנו היא להיות שם לצידם, לעזור להם. יצא לי לא מעט לנחם משפחות של שישה יתומים, ואמרתי לעצמי: מי ידאג להם? מי ידאג ליתומים האלה בשנים הבאות, מעל גיל 24? ומהמקום הזה, מהחשיבה הזאת, וצריך לדייק אותה, אמרנו, צריך להתחיל לעשות את השינוי. ויחד עם ראש הממשלה, מזכיר הממשלה,

הגיע הזמן לשנות לגבי האחים. לגבי האחים, אומרים לי: הם אחים. אח חווה אובדן כפול, הוא חווה אובדן של אח גדול או אח צעיר, שזה אובדן קשה, אבל יש אובדן נוסף שהוא חווה לפעמים, של ההורים שלו, שמתקשים להתמודד עם האובדן של האח שלו, של הבן שלהם, והם במצוקה כשלעצמם, והוא נותר שם לבדו. כל מה שאנחנו אומרים, אז אני יודע שיש כאלה שהם מוכשרים והם הצליחו אולי, לא יודע אם אפשר להצליח להתגבר, המשיכו בחיים, אבל יש כאלה שנותרו לבד ונותרו ליד, ובמקום הזה מה שאנחנו רוצים לעשות זה לתקן ולהגיד להם: המדינה תמיד תהיה שם לצידכם לאורך כל החיים שלכם. ובנוגע להורים, לא יודע אם אתם יודעים שהורים שמקבלים את התגמול, זה לא מגיע אפילו לשכר הממוצע במשק.

זה לא נכון.

השכר של ההורים, כל המטרה של החוק הזה היא לאפשר להם לחיות בכבוד אחרי - - - זה לא נכון. מתי ראית תלוש של משרד הביטחון? אחרי האובדן הקשה הזה. לאפשר להם לחיות חיים שלמים, ובסוף כולנו צריכים לזכור, בזכות הנופלים האלה אנחנו יכולים להמשיך להיות פה, להתקיים פה, להתווכח פה. ולכן, מה שמוטל עלינו כחברי כנסת לעשות זה לזכור את החוב המוסרי שלנו, להיות שם כמדינה לצידם ולהושיט להם יד.

מעל הכול, שמשפחת השכול כולה תדע שהמדינה מכירה ומוקירה את המחיר שהם משלמים. המדינה תעמוד לצידם ותלווה אותם לאורך כל חייהם.

אין צורך לאחים השכולים. זו טעות. תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת. כעת אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

תגמולי הורים, יתומים ואחים שכולים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה סעדה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, תגמולי הורים, יתומים ואחים שכולים), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 24 בעד, אחד נמנע, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק משפחות חיילים - - - לפרוטוקול,

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

התשפ"ד 2024, עברה. הצעת החוק תידון בוועדת העבודה והרווחה.

הפעם אני לא אטעה, לרשותך עשר דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת - - - - - - אין לו הגבלה גם ככה. אני צריך אותו לכמה חוקים.

אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת והחיילים היקרים שהצטרפו אלינו לדיון הזה, אני שמח שהצטרפתם לדיון על החוק שלי.

נשמה, יש לך חוק כל שבוע, זו לא חוכמה. בן אדם עובד, מה אתם רוצים. מה את פותחת עליו עיניים?

שאני אפתח עליו עיניים? אין סיכוי. מפרגנת לו - - - לפני שנתיים, ב-30 ביוני 2022, היום האחרון של מושב הכנסת העשרים-וארבע, החוק האחרון בסדר-היום היה חוק שנלחמתי עליו שלוש שנים, מכנסת לכנסת הוא הלך איתי, ונלחמתי עליו בשיניים. עד ללילה לפני שההצעה עלתה לא ידענו אם נצליח להעביר אותו, הייתה פה מלחמה ארוכה, שר משפטים אחרי שר משפטים שלא היו מוכנים, עד שזה קרה. החוק הזה היה החמרת ענישה למתעללות בפעוטות. חוק היסטורי שקבע יחס חדש בכל הנוגע לתופעה הזוועתית של התעללות בפעוטות. אני רק רוצה להמחיש לכם איך המדינה ופקידי המשרדים התייחסו לתופעה הזו לפני שהתחלנו בתהליך המאבק. באחת הפגישות הראשונות שלי עם משרד המשפטים ישב שר המשפטים דאז אבי ניסנקורן יחד עם המשנה לפרקליט המדינה ושורה של פרקליטים בכירים, וכולם אמרו לי פה אחד: אין תופעה כזו, זו תופעת קצה, לא מחוקקים בשביל מקרים בודדים, תרד מזה, אנחנו לא נאפשר את זה. וזו הייתה עמדתם, הם באמת לא אפשרו את זה במשך שלוש שנים. אבל אנחנו נאבקנו על החוק ולא ויתרנו. חשפנו עוד פרשות, חשפנו את הענישה המגוחכת, חשפנו את הגיהינום שהילדים האלה עברו מאחורי הדלת הסגורה ועוררנו את המדינה. גרמנו לציבור הישראלי להבין שיש פה מכת מדינה. ולא באנו רק עם בעיה, עמדתי פה והתחייבתי לילדים, להורים: אני הפה שלכם, אני אמגר את התופעה הזו. גם אם לא ידעתי אם בסוף אצליח במאבק מול פקידי משרד המשפטים, נלחמתי כי האמנתי שזה הדבר הצודק. יכול להיות שאתם לא זוכרים, אבל לפני שלוש שנים רף הענישה למתעללות בפעוטות היו עבודות שירות, קנסות, מאסר על תנאי. היו מפוצצות את הילדים במכות ומקבלות קנס, כאילו זו עבירת תנועה. זה היה הסטנדרט. מטפלת שגרמה נזק מוחי לילד ועיוורון לכל החיים קיבלה שישה חודשים עבודות שירות וקנס 2,000 שקלים, סייעת שהטיחה ראש של תינוק בקיר וזרקה אותו על הרצפה קיבלה ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 8,000 שקלים. שלא תטעו, זו הייתה הנורמה, אלו לא מקרים חריגים, ככה היו נראים פסקי הדין. את החוק הזה, בסופו של דבר, הצלחנו להעביר בהוראת שעה של שנתיים. פה ההזדמנות להגיד תודה שוב לשר המשפטים דאז גדעון סער, שהוא היה הראשון שאפשר את הענישה, והוראת השעה הזו מסתיימת בעוד חודש. מרגע שהעברנו את הצעת החוק, בית המשפט אימץ את עמדת המחוקק והחמיר בענישה בצורה דרמטית, תשע שנים במקרה המפורסם ביותר, הממוצע הענישתי לעבירת התעללות הפך לבין חמש לשבע שנים בכלא. נעשה פה שינוי אמיתי. אין יותר עבודות שירות, אין יותר קנסות, אין יותר מאסר על תנאי. הן הולכות לכלא. לפני שנה בית המשפט העליון, בהרכב השופטים סולברג, גרוסקופ ושטיין, החמיר את הענישה של שתי המפלצות מהמעון בישוב פסוטה, מחמש וחצי שנים לשש שנים ותשעה חודשים. בפסק הדין כתבו: נוכח מקרי הפגיעה בפעוטות הרבים הפושים כנגע במקומותינו,

כדרישת המחוקק, יש צורך בהרתעת הרבים, ורובצת לפתחנו החובה למגר תופעה זו. אין מנוס מענישה מחמירה וכואבת על מנת שביצוע עבירות כגון אלה לא יהיה כדאי. בפסק הדין שכתב השופט עמי קובי בפרשת כרמל מעודה, לאחר שגזר עליה תשע שנים, התייחס לחוק ואמר: לא בכדי החמיר המחוקק בעונשו של מי שאחראי על קטין או חסר ישע המבצע התעללות. יש משמעות אדירה לחקיקה הזו. היא הרתעתית ומידתית. ולכן, אני מבקש בהצעה שמונחת לפניכם להפוך את הוראת השעה להוראת קבע, כי עלינו להעביר מסר ברור לבית המשפט ולציבור: מי שתרים יד על ילדינו תשב בכלא, ולא פחות מכך. אני מבקש להודות לשותפיי הקבועים לדרך, מטה המאבק למען הילדים, אנשים מופלאים, ובראשם אלונה דניאל המדהימה, שאין מילים לתאר את התרומה האדירה שלה לציבור. הם דוגמה ומופת לחברה הישראלית, ואני אילחם פה תמיד בשבילם ובשביל הילדים. אני מודה לשר המשפטים, חברי יריב לוין, שבמקרה שזה הגיע אליך לא הייתי צריך הרבה פגישות והרבה דיונים והרבה שכנועים, ואמרת שאתה תלך איתי עם החוק הזה, ובתהליך החקיקה אנחנו נחליט. אני מאוד רוצה שזה יהיה קבוע, אבל אנחנו נחליט ביחד. אז תודה רבה לך על התמיכה, אדוני שר המשפטים. אני מבקש מחברי הכנסת להצביע בעד.

תודה רבה,

שר המשפטים יריב לוין ייגש להשיב.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השר, חברות וחברי הכנסת, ביום 6 ביולי 2022 נכנסו לתוקפם תיקון מס' 143 והוראת שעה לשנתיים, שעניינם סוגיה חשובה שחברי חבר הכנסת אופיר כץ מוביל ועוסק בה זה שנים במסירות גדולה מאוד, והיא נושא הטיפול הענישתי במי שתקפו קטינים וחסרי ישע על ידי האחראים להם שאינם בני משפחתם, בעיקר כמובן בהקשר של ילדים שנמצאים במעונות יום ובגני ילדים. צריך לומר שבאותו מהלך גם נקבעה נסיבה מחמירה לתקיפת קטין או חסר ישע בידי האחראי עליו שאינו בן משפחתו, דבר שלא היה קיים בכלל. הייתה החמרה של הענישה לארבע שנות מאסר, וכן קביעת הוראה לשנתיים ביחס לעונש מינימום של מאסר בפועל על עבירות חמורות יותר המבוצעות בקטין או בחסר ישע, דוגמת התעללות או גרימת חבלה של ממש, כשמבצע העבירה הוא אחראי על אותו קטין במסגרת תוכנית חינוכית או טיפולית אולם אינו בן משפחתו.

נקבע עונש מזערי של חמישית העונש המרבי שנקבע לעבירת התעללות לפי סעיף 368ג לחוק. הצעת החוק שבפנינו, כפי שציין כאן חבר הכנסת כץ, נועדה להבטיח את זה שהשינוי, התיקון הזה,

ההכרחי, המבורך, שהביא גם להחמרת ענישה, וצריך לומר, מה שחשוב כאן הוא לא רק הענישה, אלא החמרת ענישה פירושה החמרת הרתעה, והחמרת התרעה פירושה יותר הגנה על הילדים הקטנים והתינוקות האלה מפני פגיעה בהם. ולכן, מאחר שתוקפה של הוראת השעה נקבע לשנתיים, והיא תסתיים ב-6 ביולי 2024, אין שום ספק שנדרש לטפל בכך שההסדר הזה יעמוד על כנו. בשעתו, ההסדר היה בהוראת שעה מתוך כוונה לבחון את היישום שלו ולהסיק לאור זה מסקנות באשר להסדר הקבוע שנכון לעשות. הזמן שנקצב בהוראת השעה לא הספיק כדי להשלים את תהליכי הלימוד והבדיקה של הנושא הזה ולאסוף גם מספיק נתונים, ולכן בעצם ההיגיון של קיום הוראת שעה לצורך בדיקת הדברים לעומק עדיין עומד בתוקפו.

אני חושב שמהניסיון, הזמן שייקח להשלים את תהליכי הלימוד האלה יכול להיות שיהיה פחות או יותר חופף לזמן שייקח לנו לקדם ולהביא את הצעת החוק לידי גמר, ובהחלט לפני הקריאה השנייה והשלישית נחזיר את החוק לדיון בוועדת שרים, בתקווה שאז יהיה לנו גם מידע יותר מלא ונוכל באופן סופי לקבל החלטה שתאפשר את עיגון הדבר הזה בהוראה קבועה מתאימה. אין בכלל ויכוח שחייבת להיות הוראה קבועה, צריך רק לראות בדיוק מה הדיוק הנכון שלה.

הממשלה החליטה לתמוך בחוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בתיאום עם משרדי הביטחון הלאומי,

הביטחון החברתי והמשפטים. וכמובן, כפי שאמרתי, אנחנו פשוט נחזיר את הצעת החוק לוועדה לפני הקריאה השנייה והשלישית, כדי לראות אם יש באמת אפשרות לעגן כבר הסדר קבוע על בסיס כל המידע שיהיה בידינו אז. אני כמובן מברך אותך, חבר הכנסת אופיר כץ, על המשך הדחיפה של המהלך החשוב הזה והחיוני וההכרחי הזה, וכמובן מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. מתנגד לחוק חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מה יש להתנגד לחוק כזה? אנחנו רוצים שיתעללו בילדים שלנו? מה יש להתנגד לחוק? אנחנו רוצים התעללות בילדים? אנחנו רוצים שיתעללו בילדים שלנו?

אנחנו רוצים התעללות בילדים? אנחנו רוצים שיתעללו בילדים שלנו? מה יש להתנגד לחוק? אנחנו רוצים התעללות בילדים? היו"ר משה רוט: אנחנו רוצים שיתעללו בילדים שלנו?

אנחנו רוצים התעללות בילדים? היו"ר משה רוט: אולי נשמע. אפרופו, אם כבר מדברים על קטינים,

אתם בטח זוכרים אותה. אמינה אלחסוני שנפגעה מטיל איראני שנורה לארץ,

והיא נמצאת כרגע בבית

ועל זה צריך להעניש. אי-אפשר להפקיר את הילדים הבדואים ולהשאיר אותם בלי שום טיפול. אף אחד לא דואג להם, לא הממשלה ולא הרשויות. לכן צריך לשים דגש על הנושא הזה. זה חבל מאוד שכאן בכנסת מחוקקים חוקים

לחברה מסוימת ומשאירים את החברה הבדואית מופקרת, אם זה בוואדי אל-ח'ליל, אם זה באל-פורעה, אם זה בתראבין א-צאנע ובכל מקום. לא כך הממשלה צריכה להתנהל. הממשלה צריכה להתנהל בצורה אחרת ולהתייחס לאזרחים בצורה שווה.

תודה רבה. נעבור להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום למתעלל בקטין או חסר ישע), התשפ"ד 2023. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום למתעלל בקטין או חסר ישע), התשפ"ד 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 27 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום למתעלל בקטין או חסר ישע), התשפ"ד 2023, התקבלה ותעבור לוועדת חוקה,

הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, סנקציות על מוסדות פיננסיים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת דן אילוז. לחוק הזה יש הצמדה, הצעת חוק המאבק בטרור, של חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת דן אילוז, בבקשה. גם עליי אתה פותח עין? יש אנשים פה

ואני מכבד את חבר הכנסת דן אילוז להציג את החוק.

אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בזמן שיש בעולם אנשים שלוחצים עלינו להעביר את השליטה על עזה לרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית ממשיכה לתמוך בטרור. לא ייתכן שנמשיך להתעלם מהמציאות המזעזעת הזו. בבתי ספר של הרשות הפלסטינית ממשיכים להסית לטרור, ואבו מאזן ממשיך לשלם משכורות למחבלים, כולל למחבלי הנוחבה מ-7 באוקטובר, והעולם שותק. מי שמשלם משכורות לאלו שמפוצצים אוטובוסים, אונסים את הנשים שלנו, יורים על אזרחים חפים מפשע, שורפים ילדים בעודם חיים ומבקשים להשמיד את מדינת ישראל, הוא לא פרטנר, הוא אויב. הרשות הפלסטינית אפילו לא גינתה את הטבח של 7 באוקטובר, והשתיקה שלה יכולה להתפרש אך ורק כתמיכה. הרשות הפלסטינית היא האויב שלנו, והיא לא עוסקת בבניית חברה, לא עוסקת בקידום שלום ולא עוסקת בבניית עתיד טוב יותר לילדים שלה. הרשות הפלסטינית עוסקת בהרס, בהסתה ובטרור. הכספים שהיא מעבירה למשפחות המחבלים הם כתם עליה, והעובדה שאנחנו חיים עם זה היא כתם עלינו. הגיע הזמן שנפסיק את זה. לאורך השנים היו הרבה ניסיונות לעצור את התשלום של המשכורות למחבלים, אך אין אף ניסיון שצלח. הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם יותר מ-600 מיליון שקלים בשנה למשפחות המחבלים שנהרגו ולאסירים בבתי הכלא בישראל. ככל שהפיגוע קטלני יותר, כך השכר גבוה יותר. הגיע הזמן לחשוב אחרת. הצעת החוק שלי היא כלי משמעותי במאבק שלנו נגד הטרור. בזכות הצעת החוק הזו אנחנו נטיל קנסות כבדים על בנקים שמשתפים פעולה עם העברת משכורות למחבלים ועל כל בנק בעולם שמקושר לכך. כך ניצור הרתעה כלכלית, שתיאלץ את הבנקים להפסיק את העברת הכספים למחבלים. אין בנק בעולם שרוצה עליו את הכתם של תמיכה בטרור. לכן נעביר מסר ברור לעולם: או שתעצרו את התשלומים, כולל לדרוש זאת מהבנקים השותפים שלכם בתוך שטחי הרשות, או שתהיו מוכתמים לעד כתומכי טרור. אנחנו רואים את ההשפעה של התשלומים האלה בשטח, בקרב מחבלים, שיודעים שמשפחותיהם יתוגמלו כלכלית אם יפגעו באזרחי ישראל. זו מציאות שאנחנו צריכים לשנות. החוק הזה הוא מסר ברור לכל מי שחושב לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה. אנחנו לא ניתן לכם מנוחה. אנחנו נילחם בכם בכל חזית אפשרית, כולל בחזית הכלכלית. אני רוצה להודות לעו"ד יאיר גבאי, חברי היקר, שיזם את החוק הזה ואף ניסח אותו. הוא הגיע אליי ואמר לי: דן, אנחנו חייבים לשים לזה סוף, זה מצב אבסורדי. והוא צדק. אבל הוא לא רק אמר, הוא גם חקר איך לעשות את זה והציע מסלולים, שאני מאמין שיוכלו להיות אפקטיביים מאוד. תודה רבה לעו"ד יאיר גבאי. הגיע הזמן שאנחנו כחברי כנסת נעמוד באומץ ובתקיפות נגד הטרור. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במדיניות של עצימת עיניים. כל יום שעובר הוא יום שבו משפחות מחבלים ממשיכות לקבל תשלומים, יום שבו הטרור מקבל רוח גבית ויום שבו אנחנו פוגעים בביטחון ובחוסן הלאומי שלנו. אני קורא לכולם להצביע בעד החוק החשוב הזה ולשים סוף למצב ההזוי של תשלום משכורות למחבלים. זהו המהלך הצודק, והמוסרי והנכון ביותר שעלינו לעשות למען עתיד מדינת ישראל וביטחון אזרחיה. אנחנו נלחמים לא רק נגד הטרור הפיזי, אלא גם נגד המנגנון הכלכלי שמזין אותו. עלינו לוודא שאף אגורה לא תגיע לידי מחבלים ומשפחותיהם ועלינו לעשות זאת בעוצמה ובנחישות.

אנחנו חייבים להעביר מסר חד וברור לקהילה הבין-לאומית כולה. מדינת ישראל לא תסבול תמיכה עקיפה או ישירה בטרור. כל גוף פיננסי שיבחר לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית בתשלומים למחבלים, יישא בתוצאות כבדות. אנחנו לא נשלים עם המצב הזה יותר. זו מלחמה על הקיום שלנו, על הביטחון שלנו ועל העתיד של ילדינו. החוק הזה הוא גם מסר לכלל אזרחי ישראל: אנחנו עומדים כחומה בצורה מול הטרור. אנחנו לא נוותר, לא נרפה ולא נשלים עם מצב שבו מחבלים מתוגמלים על ידי הרשות הפלסטינית. אנחנו נעמוד על כך שצדק ייעשה, וכל מי שמנסה לפגוע במדינת ישראל ואזרחיה ידע שהוא ייתקל בהתנגדות נחושה ומלאת עוצמה. אני מבקש מכם, חברי כנסת מכל הסיעות, להרים את היד בעד החוק הזה, להראות לעולם שאנחנו לא מתפשרים על ביטחוננו ולעמוד איתן נגד כל גורם שתומך בטרור. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת סובה, בבקשה. אדוני היושב-בראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, כאשר אנחנו מדברים על המלחמה בטרור, אנחנו מדברים על שלושה מרכיבים חשובים. יש את מרכיב ההכרעה בשדה הקרב,

הכרעות בשדה הקרב זה דבר חשוב מאין כמוהו. אבל זה לא מספיק בשביל להכריע את הטרור. יש את המרכיב השני, שזה מלחמה באידיאולוגיה, כאשר אנחנו, החיילים שלנו הגיבורים נכנסים למקומות הכי מסובכים בג'באליה, בבית חאנון, בחאן יונס, ברפיח ובעזה והם מוצאים ספרי לימוד שבהם מלמדים ילדים פלסטינים לרצוח יהודים, זה מאבק באידיאולוגיה של הטרור. המרכיב השלישי, שבעיניי הוא לא פחות חשוב משני המרכיבים הראשונים, זה מלחמה במימון הטרור. אם יש קבוצה של טרוריסטים שמקבלת מימון באמצעות הבנקים או באמצעות קריפטו, או באמצעות כל דרך אחרת, האנשים האלה יקבלו כסף וילכו להרוג בעד כסף. זה טרור לכל דבר. ידידי חבר הכנסת אילוז התייחס לתשלומים של הרשות הפלסטינית. תרשה לי לתקן אותך, זה למעלה מ-600 מיליון, זה מתקרב למיליארד שקלים בשנה. וכאן, בכנסת, כמעט לפני שש שנים, עבר חוק עם קואליציה ואופוזיציה כמעט פה אחד, חוק קיזוז כספי מחבלים,

אנחנו יושבים בוועדת חוץ וביטחון, ומקבלים דיווח גם על יישום החוק הזה. אבל זה לא מספיק כי הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם משכורות, היא ממשיכה לעודד טרור. אנחנו ראינו את זה באינתיפאדת הסכינים.

ילדים פלסטינים רצו לשפר את המצב הכלכלי של המשפחות, ביחד עם האידיאולוגיה וההסתה שהם קיבלו בטלוויזיה הפלסטינית וברשתות החברתיות, היו לוקחים סכין והולכים למחסום הקרוב והורגים חיילים,

נשארים בחיים, נכנסים לכלא ומקבלים מימון חודשי. איך הם מקבלים את זה? באמצעות הבנקים שכן מעבירים את הכספים. ולכן, החוק הזה הוא חשוב, חשוב להעביר אותו, חשוב לקדם אותו, ובוודאי ובוודאי, הכי חשוב גם ליישם את החוק הזה, ולהטיל קנסות, קנסות גדולים מאוד, נגד הבנקים שמממנים את הטרור ובכך בעצם מסייעים לכל אלה שפוגעים באזרחי ישראל ובמדינת ישראל.

וכמובן, אני קורא לכולנו להצביע בעד החוק.

תודה רבה, אדוני. כבוד שר המשפטים ישיב להצעת החוק.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, השר חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק המאבק בטרור של חברי חבר הכנסת דני לוז, וההצעה המוצמדת של חבר הכנסת יבגני סובה, אני מברך אתכם על הצעת חוק חשובה, בהחלט במקומה. ההצעה מבקשת להעניק סמכות פיקוח חדשנית לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שלשם הקיצור ואנחנו קוראים לה רשלא"ה, ולפיה ראש הרשות יהיה מוסמך להורות למוסד פיננסי או בנק מייצג להקפיא את הפעילות הפיננסית של בעל חשבון בנק באותו מוסד, וכן לקבוע תנאים לפעילות פיננסית עתידית, אם שוכנע כי מופקדים באותו חשבון כספים בזיקה לעבירות טרור, וראש הרשות רשאי גם להורות על הקפאת הפעילות הפיננסית בחשבונות אלו. יש כאן עוד שורה של סמכויות, גם סמכויות שניתנות למפקח על הבנקים בהקשר הזה. אני חושב שאין צורך שאני אעבור ואמנה את כל הדברים. אין שום ספק שההצעה הזו היא הצעה חשובה, היא חלק חשוב בניסיון שלנו להיאבק בטרור ולהיאבק גם בתמיכה בטרור שניתנת באופן ספציפי על ידי הרשות הפלסטינית באופן שיטתי. אני יכול לומר שהייתה לי הזכות להעביר כאן בכנסת, ביחד עם חבר הכנסת לשעבר ישראל חסון, בשעתו, הצעת חוק שהפסיקה את תשלומי הפנסיה לחבר כנסת שדרוש כאן לחקירה ונמלט מן הארץ, כאשר מדינת ישראל, שביד אחת נאבקת, ובצדק, במימון הטרור, ביד השנייה הייתה משלמת מהפרלמנט שלה כל חודש כסף לאדם שחשוד בעבירות טרור חמורות מאוד ונמלט מחקירה. ובאופן דומה גם כאן אני חושב שלצד הדרישה החזקה והמוצדקת שלנו מאומות העולם להיאבק בטרור, ראוי ונכון שאנחנו נהיה בוודאי אלה שעושים את המוטל עלינו וננקוט את כל הצעדים וכל האמצעים הדרושים בהקשר הזה. ולכן, בהחלט, הצעת החוק הזו חשובה. יש שאלה שעמדה לוויכוח בין משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין הגוף שיקבל את הסמכות, האם הגוף הנכון הוא הרשות לאיסור הלבנת הון, או הרשות או המטה ללוחמה בטרור. אני סברתי שאסור לעכב את הצעת החוק עד שהמחלוקת הזאת תיפתר, כי אם נעכב אותה המחלוקת לא תיפתר לעולם.

מה שהחלטנו בוועדת השרים הוא לתמוך בחוק בקריאה הטרומית. המשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי המשפטים והביטחון, בתיאום עם בנק ישראל והמשרד לביטחון לאומי. ההצעה לא תקודם בקריאה ראשונה עד שתוסדר המחלוקת הזאת. אני מקווה שהדיון בוועדה באמת יצליח להביא לפתרון העניין הזה. ההצעה תחזור לפני הקריאה הראשונה לוועדת שרים לוודא שהעניין הזה נפתר, ואם תידרש עזרתי בשלב הזה, ככל שאני אוכל אני אשתדל לסייע, כי אני חושב שהמחלוקת הזו היא אולי מובנת בצד המקצועי, אבל אסור שבגללה לא נצליח לפתור את האירוע הזה ולקדם את החוק החשוב הזה. אז אני בהחלט מברך אתכם, ומבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק.

המטרה מוסכמת, הדרכים משתנות. אם כן, נעבור להצבעה על הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, סנקציות על מוסדות פיננסיים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת דן אילוז. לחוק הזה מוצמדת הצעה אחרת. ההצבעה השנייה תהיה על הצעת החוק השנייה, שהוצמדה, בנושא המאבק בטרור. תחילה נצביע על הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, סנקציות על מוסדות פיננסיים),

ההצעה להעביר

19 בעד, ארבעה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, סנקציות על מוסדות פיננסיים), התשפ"ד 2024, אושרה, ותעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. עכשיו נעבור להצבעה על הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, סנקציות על מוסדות פיננסיים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי כנסת. חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, סנקציות על מוסדות פיננסיים), התשפ"ד 2024, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 23 בעד, שלושה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון,

התשפ"ד 2024, אושרה, ותעבור גם היא לוועדת החוץ והביטחון. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון,

של חבר הכנסת צביקה

ללא מורא מול מחבלים ומול ראשי ארגוני הפשע. חבריי חברי הכנסת, במשך שנים ארוכות האסירים הביטחוניים, המחבלים, התנהלו בבתי הסוהר באוטונומיה. שנים על גבי שנים ראינו תמונות מחרידות יוצאות מבתי הסוהר של מחבלים מדושנים, מחויכים, שמכינים לעצמם אוכל, אוכלים ביחד, כל ארגון באגפיו הייעודיים, עם אנשיו, כאילו מדובר היה בקומונה. לכל ארגון היה דובר שהיה אחראי לשיח עם סגל שב"ס. אדוני היושב-ראש, שלא אשתמע בשפה לא ברורה: אסירים ניהלו את בתי הכלא. ההתנהלות הזו של חתירה לשקט מול מחבלים, הביאה גם את פרשת סרסור הסוהרות בגלבוע ועוד פרשיות קשות וחמורות אחרות. החתירה לשקט חלחלה גם לעולם האסירים הפליליים, וכאשר אסירים דומיננטיים הטילו אימה על שב"ס, איימו על אנשי הסגל ועל מתקני שב"ס, שירות בתי הסוהר לא התנהל כפי שמצופה ממנו, הוא לא התנהל כארגון ביטחוני. אבל אני עומד פה היום, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחרי שלמדתי להכיר היטב את הארגון, ואני שמח לבשר לכולנו כי מאז מינויו של הנציב החדש, שבהזדמנות זו אני מברך אותו על קבלת הדרגה והמינוי הקבוע, הוא פועל ללא לאות כדי לשנות את התמונה ולהחזיר לשירות בתי הסוהר את הגאווה לארגון, לשירות ולמדים. בביקוריי בבתי הסוהר, אדוני היושב-ראש, ראיתי לוחמי כליאה איכותיים, ערכיים, אנשים עם לב ונשמה, שאוהבים את מקום העבודה שלהם, שמתייחסים לעבודה כמו אל בית, כמו אל משפחה. האינטראקציה בין הסוהר לאסיר היא יום-יומית: היא בספירה, ביציאה לחצר, בתעסוקה, במפגשי השיקום והטיפול, במרפאה, ביציאה לבתי החולים או לדיונים בבתי המשפט. אבל עבודתו של לוחם כליאה לא מסתכמת רק בלדאוג לצרכים של האסיר אלא גם לדאוג לסדר הציבורי בבית הסוהר, להבטיח את שלומם של האסירים, ולא פחות חשוב, להבטיח את שלומם וביטחונם האישי של לוחמי הכליאה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כאשר לוחם כליאה מתנהל ללא מורא, בנחישות, בתקיפות, הוא גם חוטף איומים, הוא חשוף לאלימות מצד אסירים, ואני יודע על לא מעט סוהרים וקצינים, כולל הנציב עצמו, שמאוימים על ידי כמה גורמים שאין זה הזמן והמקום לפרט אותם. אבל למרות האלימות הקשה שחווים לוחמות ולוחמי הכליאה, האירועים הקשים, תמונת המצב הכליאתית המאתגרת והמסוכנת כשלוחמי ולוחמות הכליאה הנמצאים 24/7 עם אסירים קשים ומסוכנים, נוכחתי לגלות שאין בספר החוקים של מדינת ישראל עבירה של תקיפת סוהר. כך נוצר מצב בלתי מתקבל על הדעת שבו שתי חוליות עוקבות בשרשרת האכיפה, שוטר ולוחם כליאה, זוכים מהחוק להגנה שונה לחלוטין: לתוקף או למפריע לשוטר בתפקודו יש עבירה ספציפית שממחישה את החשיבות שהציבור מייחס לעבירה הזו, כך שמי שמרים יד על שוטר, מרים יד על שלטון החוק, ואילו לסוהר, ללוחם הכליאה, אין הגנה פרטנית מכוח החוק, והוא זוכה להגנה כמו כל עובד ציבור אחר. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת: וכי יש עובד ציבור שלאורך כל המשמרת שלו נמצא באותו בית, באותו אגף, עם המסוכנים והמתוחכמים שבאויבי ישראל? זאת, אדוני היושב-ראש, איני יכול לקבל. לכן החלטתי לקדם הצעת חוק שתייחד עבירה של תקיפה סוהר, ובכך יביע הציבור את החשיבות שהוא רואה בשמירה על חייו, על ביטחונו, על גופו ועל נפשו של לוחם הכליאה. כאשר אנחנו כציבור מבינים שלוחם כליאה, שתפקידו לכלוא אסיר, הלכה למעשה דואג שהרחוב שלנו יהיה בטוח יותר, עלינו לתת לו את המעטפת וההגנה הראויים. כך גם שופטי בתי המשפט ידעו ויבינו, כשהם גוזרים את דינו של אסיר או עצור שתקף סוהר, שעליהם להטיל ענישה ראויה, ענישה שתהלום את חומרת העבירה ואת זהות הנתקף ותפקידו החשוב והקשה. אני קורא בזאת לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהצביע בעדה. אי-אפשר לסיים את כל ההליך הזה בלי להודות לצוות הנפלא של הוועדה בראשות הגב' לאה גופר, לצוות המשפטי ברשות מירי פרנקל שור ולדובר שלנו יקותיאל צפרי, שלאורך כל התהליך, במקומות שבהם הייתי צריך אותם הם היו שם, גם כדי להביא את החוק הזה לידי ביטוי וגם להביא אותו לידיעת העם בישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת צביקה פוגל. מי שישיב, שר המשפטים יריב לוין, בבקשה. שר הבריאות,

פיזרת את ההפגנה שם, כי אני שומע את הרעש והדיבורים עד לפה.

כל עוד היית שם, שמעתי את הרעש. עכשיו אתה התרחקת אז לא יהיה שם רעש.

בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק החשובה של חבר הכנסת צביקה פוגל, שבאמת זאת הזדמנות להודות לך על העבודה המסורה, גם בוועדה שאתה עומד בראשה, וטיפול בהרבה מאוד נושאים חשובים שלא קיבלו ביטוי, או שקיבלו ביטוי ולא בעוצמה המספיקה לאורך יותר מדי שנים. גם הצעת החוק הזו באה לעשות צדק בדבר שהוא כמעט מובן מאליו ולקבוע הסדרים שיבטיחו קביעת עונשים זהים בגין תקיפה או הפרעה לסוהר בעת מילוי תפקידו כפי שהדברים נעשים ביחס לשוטרים, הן לעניין עונשי מינימום והן לעניין עונשי המקסימום באותן עבירות ובנסיבות הרלוונטיות. פירט כאן חבר הכנסת פוגל, ואני מצטרף לדברים שלו, על עבודת הקודש והסיכון העצום שנתונים בו הסוהרים. הרצון שלנו הוא לתת להם את ההגנה המלאה, את המעמד המלא. וצריך גם לומר שהדבר הזה, מעבר לחשיבות שלו כלפי הסוהרים עצמם, הוא חשוב לצורך היכולת לגייס כוח אדם טוב ואיכותי שיהיה מוכן לשאת במשימה ובתפקיד הכל-כך קשה הזה, שכרוך בהתמודדות עם אוכלוסייה שבהרבה מאוד מובנים אפשר לומר שלפחות חלקה הוא באמת הגרועים שבאנשים, חלקם אפילו לא ראויים לכינוי הזה, ואנחנו רוצים שהטיפול בהם ייעשה בצורה הכי נכונה והכי מקצועית ובאופן שגם יבטיח את הביטחון של כולם, החל בסוהרים עצמם, דרך האסירים וכלה כמובן בכלל אזרחי ישראל. לפיכך הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. בהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמות עם משרדי הביטחון הלאומי והמשפטים, שנוגעים בדבר, ואני משוכנע שנוכל להביא את העניין הצודק הזה לידי גמר.

תודה רבה לשר המשפטים. אין מתנגדים להצעה הזאת. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק. אני מבקש להתיישב במקום. מי שרוצה להצביע, נא לשבת. הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת סוהר), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון

סוהר),

בעד, 21, אפס מתנגדים. אני קובע כי ההצעה הזאת אושרה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת החוקה,

אני בעד. אתה בעד? - - - אז תרשמו, בבקשה, חבר הכנסת רון כץ, בעד. אוקיי, אז זה יעבור לוועדת הכנסת להמשך דיון. שרון ניר ורון כץ, אפשר לרשום לפרוטוקול את ההצבעה שלהם גם בהצעה הזאת. לפני שאנחנו נעבור לסעיף הבא, יש הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ארז מלול, שמספרה פ/4163/25, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 78) (תחנת חובבים בבית משותף), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת אלי דלל,

דני דנון וקבוצת חברי הכנסת, שמספרה פ/2994/25.

תודה רבה לסגנית המזכיר. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת יונתן מישרקי, רון כץ וארז מלול. יציג את החוק חבר הכנסת מישרקי. הבנתי שחילקתם ביניכם את הזמנים, אז אני אאפשר חמש דקות לחבר הכסת מישרקי, וחמש דקות לרון כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, הרבה מאוד מהצעות חוק המבקשות לתקן סעיפים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי הן הצעות שמשליכות בעיקר על ציבור המטופלים והחולים. ההשלכות של הצעת חוק זו אינן נוגעות דווקא למטופלים, אלא נוגעות בכל אחד ואחד מאיתנו. הדוגמה הקלאסית היא מבוטח קופת חולים המבקש לעבור לקופת חולים אחרת. בהרבה מהמקרים המערכות של קופות החולים אינן מסונכרנות ולכן נוצרת בעיה בקליטת הסיכום הרפואי של המבוטח. ברוב המקרים המערכת של הקופה הקולטת אינה יודעת לקרוא את הסיכום הרפואי עקב הבדלים במערכות המחשוב בין הקופות, מה שמביא למצב שהקופה נאלצת להסתמך על דוח הסיכום הרפואי שאותו מוציא המטופל מקופת האם, דוח בסיסי ולא מקיף. לפעמים זה גם כן בקובצי PDF. מצב זה עלול לפגוע בסופו של דבר באופן הטיפול במבוטח, משום שהמידע הרפואי שעבר אינו תקין. חוסר הסנכרון בין כלל המערכות הרפואיות הופך לקריטי יותר כאשר מדובר במעבר של מטופלים בין בתי חולים, מוסדות גריאטריים ועוד. בשנים האחרונות מתפתחת בעולם מהפכת מידע, שמשנה בצורה ניכרת את האופן שבו מסופקים שירותים במערכת הבריאות. מטרת הצעת החוק היא להניח את התשתית הרגולטורית הנדרשת על מנת לאפשר למטופלים שמעוניינים בכך הנגשה של המידע הרפואי שקיים על אודותיהם, לשם קבלת שירות בריאות באופן מיטבי. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי נותן שירות בריאות שקיבל לכך הרשאה יוכל לקבל מידע רפואי מנותן שירות בריאות אחר שקיבל הרשאה כאמור למטרות המפורטות בהצעת החוק, וזאת באמצעות ממשק מאובטח. נוסף על כך, ההצעה מבקשת לקבוע הוראות לעניין אופן קבלת הסכמת המטופל למסירת מידע רפואי על אודותיו כך שהמידע יישמר בצורה מיטבית. השלכות הצעת חוק זו יבואו לידי ביטוי בשתי זוויות עיקריות: זווית המטופל, מטופלים יוכלו לעבור בין קופות החולים בצורה חופשית וללא חשש מאובדן מידע. ההיסטוריה הרפואית שלהם, כולל אבחנות,

תרופות ובדיקות, תעבור יחד איתם למוסד הרפואי האחר, זווית המטפל, החוק יאפשר לרופאים לקבל תמונה מלאה ומדויקת על מצבו הרפואי של המטופל. הדבר יסייע במניעת טעויות רפואיות, במתן טיפול מתאים ובהתאמת התרופות הנכונות. כאשר כל המידע זמין הרופא יוכל לקבל החלטות מושכלות יותר ולהעניק טיפול מיטבי. אין ספק שהעברת מידע רפואי בין מוסדות רפואיים שונים תחסוך זמן ומשאבים הן למטופלים והן למערכת הבריאות. אני רוצה לומר, רון,

החלק שביקשת ממני להקריא, אני מקריא אותו עכשיו בכבוד גדול, כאן מעל הדוכן. לפני כשנה הצגת פה, רון, מעל הדוכן הזה, הצעת חוק דומה, שהתכלית שלה היא דומה מאוד: היא מבקשת לעשות העברת מידע בין קופות החולים. החוק הזה ספציפית מרחיב קצת יותר, למוסדות רפואיים נוספים, ואנחנו גאים ושמחים להעביר אותו פה ולקדם אותו כמובן במהירות האפשרית בוועדה, יחד איתך.

מהסיבה הזאת אפשרתי לך חמש דקות על חשבון הזמן שלי, ואני עושה את זה בכבוד גדול. יחד איתנו הצטרף להצעת החוק הזאת גם חבר הכנסת ארז מלול, שהנושא קרוב לליבו, ואני רוצה להודות גם לו על כך. תודה מיוחדת לשר הבריאות, ידידי הרב אוריאל בוסו, שלא רק אישר את הצעת החוק אלא גם דחף לקידום ההצעה הזאת. אני רוצה לומר, שהיא חלק מקופסה גדולה של חקיקה שאמורה להתקדם במהלך הזמן בהקשר של העברת מידע.

בשיתוף פעולה מלא, לקדם כרגע הצעה שהיא פרוסה מחלק גדול יותר. אני מודה לך על כך, אדוני השר, על הדחיפה בעניין הזה, כמובן לשר המשפטים, שבאלמנטים שקשורים לאבטחת מידע אישר את קידום הצעת החוק הזאת, כמובן בהיבטים התקציביים, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. תודה רבה לכולם, כמובן שאני אבקש את תמיכתם בהצעת החוק הזאת. עד כאן, תודה. תודה רבה לחבר הכנסת מישרקי. חבר הכנסת כץ, בבקשה.

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, ראיתי קודם פה גם את שר הבריאות,

כן, הוא נמצא פה. אז שר הבריאות, ראשית, אני רוצה לפתוח את דבריי ולומר שלקח לנו הרבה מאוד זמן להגיע לרגע הזה שהצלחנו לקדם את זה, וזה הרבה בזכות יו"ר ועדת הבריאות יוני מישרקי ובדחיפה גדולה מאוד של שר הבריאות אוריאל בוסו, וזה באמת לא דבר של מה בכך. החוק הזה יאפשר למטופלים לעבור בין קופה לקופה,

על באמת. היום אפשר לעבור בין קופות אבל הבעיה היא שהמידע הרפואי לא עובר איתך. וככה בדיוק הגיעה הצעת החוק הזאת אליי. הצעת החוק הזאת הגיעה אליי מפניית ציבור של אישה צעירה שעברה טיפולי פוריות בקופת חולים מסוימת, רצתה לעבור לקופת חולים אחרת, ורק אחרי זה גילתה שהיא צריכה לעשות כמעט את כל הבדיקות שוב. והפתרון הטכני שניסו לתת לה בקופה הראשונה, אמרו לה: אוקי, תגיעי אלינו, ניתן לך דיסק. אבל כשאתה מקבל דיסק מקופה אחת, אתה לא יכול להעביר אותו לקופה השנייה. ואז בסופו של דבר היא נשארה עם אופציה אחת, לחזור לקופה הראשונה. לא היה משהו אחר לעשות. בפועל, היא קיבלה טיפול רפואי שאולי לא התאים לה, אולי היה ברמה פחותה ממה שהיא הייתה צריכה לקבל, אך ורק בגלל שהחוק הזה לא היה קיים, בגלל דבר טכני, כי היא לא הייתה יכולה לעבור בין הקופות. מאז, במשך יותר משנה, עוד בתקופת שר הבריאות הקודם ושר הפנים הנוכחי משה ארבל, שגם ניסה לקדם את זה בכל הכוח, אנחנו עובדים למצוא פתרונות טכניים, כי הנושא הזה לא פשוט. זה נושא שמכיל בתוכו אתגרים טכנולוגיים, אתגרי אבטחת מידע, בניית מערכת חדשה, השקעה גדולה מאוד של כספים. ולכן החוק הזה הוא לא עוד חוק הצהרתי, זה חוק אמיתי שהולך לעשות שינוי גדול בחיי תושבי מדינת ישראל. אני מאוד שמח שיש לי הכבוד להיות מיוזמי החוק הזה, יחד עם חברי, וזאת עוד דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה נכון וחשוב למען עם ישראל. אני רוצה לנצל את הזמן הקצר שנשאר לי, לדבר על נושא אחר. נחשפנו היום לתיעוד ירי, לאזור בית חפר. אני סיימתי לא מזמן פגישה עם ראשת המועצה והבטחתי לה להביא את הדברים שהיא כתבה לשר הביטחון, גם לפה, לבית הזה, כי היא עדיין לא קיבלה תשובה. היום היא מתארת, שזיהו תצפית וחדירה אל עבר שטח ישראל, נעצרו 22 שוהים בלתי חוקיים. לאחרונה מתגברים אירועי הירי, זה הפך להיות לבתי נסבל, לעבר בית חפר, מכיוון טול כרם. היא רושמת פה שהיא מתריעה זמן רב שיש לנקוט מספר צעדים הכרחיים לפני שיהיה מאוחר מדי, טרור רצחני שיגיע ממזרח אל יישובי עמק חפר ומרכז הארץ. היא מבקשת להוסיף כוחות ביטחון וצבא במרחב באופן קבוע, להוסיף אמצעים למכשול הקיים ממזרח לחומה, ובעיקר להקים אזור חיץ מעבר לחומה שימנע התקרבות לעבר קו התפר. לא צריך שהיא תאמר את זה בשביל להבין שהתושבים שם חיים בחרדה קיומית. היום בבוקר היו שני חמושים שהגיעו וירו אל עבר היישוב, עד כדי כך שנמצאו גם תרמילים וגם היה ירי ממשי לעבר בית, בזמן שישבנו פה קיבלנו מידע שדבר דומה התרחש אל עבר יישוב אחר במרכז הארץ. אני עומד כאן ופונה אליכם, ופונה גם אליך, השר דיכטר: אי-אפשר לתת ל-7 באוקטובר לחזור. אנחנו חייבים להיות ערניים. הדבר הזה הוא ניסוי בציבור הישראלי. הינה, זה קרה היום בבוקר: קפצו שניים,

תיעדו את עצמם, ירו לעבר אזור ישראלי, ראו שלא קרה כלום. לפני שעה זה קרה שוב. זה יכול להיות לקרות הערב שוב. יכול להיות שאלו כולם ניסיונות של הצבא, של המשטרה, של כל הגורמים. יכול להיות שזה הרבה מאוד בדיקות אל עבר דבר גדול יותר. אני לא מאלה שנלחצים בקלות, אבל הפעם אני קורא לך וקורא לשר הביטחון וקורא לראש הממשלה, להתייחס לזה במלוא הרצינות. היא מבקשת בסך הכול לפנות יער של 300 מטר בשביל שיוכלו לראות את הגדר, שיוכלו לראות את הסכנה שבאה אליהם, לאפשר בני מקום שיוכלו לשמור על המקום. גם היא וגם ראשת מועצת כוכב יאיר שדיברה איתי הבוקר, יש כסף תקוע, 50 מיליון שקל תקוע, של משרד הפנים, להצטיידות,

אני לא רוצה לעמוד פה, חס וחלילה - - תודה. רק משפט אחרון. - - לעמוד פה, חס וחלילה, בעוד כמה חודשים ולהגיד "אמרתי לכם", כמו שכולנו ידענו לפני ה-7 באוקטובר באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנא מכם, קחו את זה ברצינות.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. להצעת החוק הזאת הוצמדה הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון, העברת מידע מלא בעת מעבר בין קופות החולים), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני, שלוש דקות.

מכובדי היושב-ראש, זו הצעת חוק שהגשתי יחד עם חברי אוסאמה סעדי גם בכנסת הקודמת. מדובר בהצעה מאוד מעשית, מועילה לתושבים שהם חולים, פציינטים או מקבלי שירות, שמבקשים לעבור מקופה לקופה. אני קיבלתי בזמנו את הפנייה מחולת מעיים כרונית שנתקלה בקשיים. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל מבוטח לעבור מקופת חולים שהוא מבוטח בה לקופת חולים אחרת. עם המעבר המבוטח זכאי לקבל את הסיכום הרפואי בלבד, כפי שמוסבר בחוזר מנכ"ל. במרבית המקרים הסיכום אינו מקיף ומציג רק מידע מסוכם. ולכן הצעת החוק שלי, שמוצמדת להצעת החוק שיזם חבר הכנסת מישרקי, יושב-ראש ועדת הבריאות, מגיעה לו מילה טובה, ומגיעה מילה טובה גם לשר הבריאות, שתמך בהצעה הזאת, שתקל מאוד על המבוטחים, מטרתה לייעל את העברת המידע, בחוק שלי בתקופה של שבעה ימים, או ישירות מקופה לקופה או למבוטח עצמו. אני מבקש לתמוך.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. לפני שאנחנו נעבור להצבעה, יש מתנגד לחוק, חבר כנסת ואליד אלהואשאלה.

רגע - - - אה, נכון, נכון. מודה באשמה. מודה באשמה. מודה באשמה. אדוני השר, בבקשה, תשיב. מרוב הברכות וההסכמות אני כבר שכחתי שיש גם שר. אז זה מה שקורה כשמוציאים אותך מהריכוז, כל ההסכמות. אולי אנחנו צריכים לעיתים קרובות יותר לעשות פה הסכמות. קואליציה - - - זה פתח תקווה.

אני נשארתי בשביל להשיב, כי אני מכבד את מגישי ההצעות. ואני רואה בזה ערך חשוב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני אפתח קודם כול באמת בברכות לחברי הכנסת, אתה ראית שאין קואליציה ואופוזיציה, מכל המגזרים ומכל המפלגות, כי ישנם דברים חברתיים שהם בליבת העשייה של הכנסת. אלו הדברים שהציבור צריך לדעת, שבסוף פועלים בשבילו. אני רוצה לברך את יושב-ראש ועדת הבריאות חבר כנסת יוני מישרקי, שלקח את היוזמה הזאת במהירות, וככה, בהובלה ביחד עם חברי חבר הכנסת רון כץ, שכבר בכנסת הקודמת, יותר נכון, גם כן עם קודמי בתפקיד, הגיש את הנושא הזה. - - - אחמד, מי שלא אמר "אחמד טיבי", לא יצא ידי חובה. אנחנו יודעים את זה. חכה, נגיע אליך. וחבר הכנסת אחמד טיבי, שגם כן בנושא בריאות, ד"ר אחמד טיבי, מלווה ודוחף. אז באמת הצעת חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, מבקשת לממש את הזכות לניוד מידע רפואי בליבת מערכת הבריאות, כלומר בין קופות החולים, בתי החולים ומשרד הבריאות, לעניין השירותים הרפואיים שהמשרד מחויב לספק לציבור. אני רק אומר בצניעות, שהייתי במפגש של שרי הבריאות של מדינות ה-OECD בצרפת. הגיע לשם שר הבריאות הגרמני, שהוא אחד משרי הבריאות החזקים בעולם,

משרד הבריאות. הוא צייץ בטוויטר כשהייתי, והוא אמר - - - מי קיזז אותך - - - מי קיזז אותי?

כשהייתי שם הוא צייץ בטוויטר ואמר: אנחנו נמצאים 15 שנה בדיגיטציה. הוא אמר: אנחנו נמצאים בדיגיטציה 15 שנה אחרי מדינת ישראל בנושא הרפואי, ועדיין לומדים מהם. מבחינת הדיגיטציה מדינת ישראל ומשרד הבריאות מאוד מאוד מאוד מתקדמים. ואני מסתכל על זה לא רק כעל חלק מהנגשת מידע, אלא כעל חלק מהצלת חיים. כשמגיע בן אדם שצריך לעבור ממרפאה למרפאה, מרופא לרופא, מקופה לקופה, ונתקלתי אפילו כאן, עם אחת מחברות הכנסת: פנו אליי ואמרו לי: לפני שנתיים עשינו בדיקה לאבא, וכרגע רוצים לקדם את הניתוח, ואנחנו לא מוצאים את הניירת ולא מצליחים להעביר את זה בבית חולים לבית חולים. אמרתי לה: מה,

אבל היום אנחנו ב-2024, איך יכול להיות? מסתבר שאלו דברים כל כך ברורים וטריוויאליים,

זה יכול לשנות את כל המערך מחדש, הערכה רפואית, בדיקה קלינית, שינוי בתפיסה הרפואית,

מה יותר פשוט מלקחת ולהעביר, לקחת דיסק ממקום למקום, לתת את חופש הבחירה האמיתי ולתת הצלת חיים? ולכן לפי הנוסח של הצעת החוק המידע יועבר באופן סטנדרטי,

להסכמת המטופל, זה לא יעבור בין הקופות או בין בתי החולים או למשרד אם אין הסכמה של המטופל,

אני רוצה שזה יהיה, כי בסוף החיסיון הרפואי הוא ערך מאוד מאוד חשוב,

לשם שיפור הטיפול הרפואי ולשם הצגת כלל המידע הרפואי או האזור האישי, גם כן בעת המעבר. כמובן שצריך להדגיש שהמידע יעבור לגופי בריאות שיעמדו בסטנדרטים ובתנאים הנדרשים לאבטחת מידע. הרי אתם יודעים שאחד מהגופים המותקפים ביותר בסייבר, אני חושב שבעולם, ובמדינת ישראל בוודאי, הוא מערכת הבריאות. מערכת הבריאות משקיעה בזה מיליונים רבים, באבטחות מידע. בכל שעה נתונה יש אלפי ניסיונות פריצה למערכות מידע. ולכן אנחנו נקפיד על הנושא הזה, שהוא חלק חשוב מאוד מאוד. המשרד רואה חשיבות גדולה במימוש זכות המטופל לקבלת מידע הרפואי ולניוד. תזכיר החוק הממשלתי, שגם כן דיברנו עליו, מאפשר ניוד מידע בסטנדרט אחיד. כאן מבקש חבר הכנסת, הייתה הצעה בגלגולה הקודם, אני הייתי עוד מיוזמיה, וכאן מדובר בחזון ובמדיניות משרד הבריאות שיאפשרו את הנגשת המידע ואת היעילות והורדת רגולציה. אני יודע שלמשרד הבריאות יש שם של משרד עם המון המון רגולציה, ואני רואה חשיבות רבה בהורדת הרגולציה בכל התחומים,

בכל האגפים. אנחנו עובדים על כך, לעבור לקדמה. כמובן שישנן מספר סוגיות שיידרשו לליבון פנימי של משרדי הממשלה מול ועדת הבריאות. ועל כן ועדת שרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה בכפוף להתניות שונות, לרבות הסכמת משרד הבריאות, האוצר והמשפטים לנוסח הצעת החוק. לכן אבקש מחבריי חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק הזו, בכפוף להסכמות שצוינו.

תודה רבה לשר הבריאות. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה ביקש להתנגד. הוא נמצא באולם? אז לפני שאנחנו נעבור להצבעה, אני רק מבקש, כל מי שרוצה לדבר בטלפון, מוזמן לעשות את זה מחוץ לאולם המליאה, כי אם את לא רוצה שאנחנו נהיה שותפים לשיחה, כי שמענו את כל השיחה שלך. אז אפשר לעשות את זה גם לא עם זה.

אדוני סגן היו"ר, צילמתי גם אותך - - - שעם ישראל ינצח.

חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה. יש הנחיה של יושב-ראש הכנסת,

לגבי וידאו ולגבי שידור חי בפייסבוק. אני מניח שזה כולל גם שיחות וידיאו באולם, אז אני מבקש להקפיד על ההנחיה הזאת. רבותיי, אנחנו נעבור לשתי הצבעות.

אנחנו נצביע על הצעת חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת יונתן מישרקי, רון כץ וארז מלול. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, לוועדת הבריאות נתקבלה. בעד, 22, אפס מתנגדים. אני קובע כי ההצעה הזאת התקבלה בקריאה טרומית ותעבור להמשך הדיון בחוק לוועדת הבריאות.

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון, העברת מידע מלא בעת מעבר בין קופות החולים), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אחמד טיבי. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון, העברת מידע מלא בעת מעבר בין קופות החולים),

אני קובע כי גם הצעה זאת התקבלה בקריאה טרומית ותועבר להמשך דיון

אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הסדרת הזכויות של יתומים בוגרים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת מתן כהנא, שיציג את החוק. אדוני, עשר דקות, בבקשה.

אדוני היושב-בראש, חבריי חברי הכנסת, את מה שאני עומד להקריא כתבה אורלי זוהר, שנמצאת כאן איתנו ביציע העיתונאים. כל מה שאני עומד להגיד זה בשמה, גם כשאני מדבר בלשון נקבה זה בשמה של אורלי. תכף אורלי תציג את עצמה בדברים. "כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אֹתו, כי אם צעֹק יצעק אלי שמֹע אשמע צעקתו".

אני מודה לכם שאתם שומעים את דבריי, מודה לכל מי שמלווה וליווה אותי במאבק של עשר שנים קשות ביותר, המאבק שלי להכרה,

פיצוי וזכויות ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון. תודה על הדלת הפתוחה שתמיד ניתנה לי בצה"ל, משרד הביטחון וכאן בכנסת ישראל. שמי אורלי זוהר, אורלי כאן, איבדתי את אמיר שלי, אהוב ליבי, שהיה מ"פ בפלח"הן מילואים בחטיבה 5, ונהרג בפעילות מבצעית, אפשר שם שקט ביציע? אנחנו פה - - - איפה אורלי? שר הבריאות. טטיאנה, טטיאנה.

שנייה, שנייה, אני אטפל בזה. מתן, שנייה. רבותיי, דברים חשובים של חבר הכנסת מתן כהנא בהצגת החוק, אני מבקש קצת שקט באולם, תודה. אני חוזר, בשמה של אורלי: שמי אורלי זוהר, איבדת את אמיר שלי,

שהיה מ"פ בפלח"הן מילואים בחטיבה 5, ונהרג בפעילות מבצעית. גם היום הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שלושה חללי צה"ל. אני כואבת כל אחד מהנופלים והמשפחות כאילו פעם אחר פעם דופקים לי בדלת מחדש. לפני עשר שנים, כאשר הגעתי למקום שלא יכול לכאוב, לראות ולשמוע יותר את סיפורי יתומי החללים בגילים השונים, עמדתי כאן מחוץ לכנסת ביום הזיכרון, בערב שירי לוחמים, עם שלטים קורעי לב. במקום להיות בטקס האישי שלי בטיילת ארמון הנציב, שם ניהל בחייו אמיר שלי את המינהל הקהילתי של החברה למתנ"סים, עמדתי כאן כדי לזעוק את זעקתם של היתומים. נותרתי אז, בשנת 2000, אימא צעירה, אלמנה עם שלושה יתומים קטנטנים.

שהיה אז בן שבע, סירב לקום בבוקר לרוע הגזירה. אלון ותמר היו בני ארבע. לילה-לילה הם היו צועקים בלילות "אבא,

וקרעו את ליבי. אמיר שלי לא הגיע לגן ליום ההולדת של הבן, הוא נהרג יום לפני. יום ההולדת נחגג במהלך השבעה. את אמיר הכרתי כאשר שירתנו בחיל ההנדסה הקרבית, צעירים ויפים. יחד בנינו קן אוהבים עם חלומות לעתיד משותף וגידול ילדים בצוותא. הייתה בינינו חברות ונאמנות גדולה, וכך גם זכו ילדינו, עד לאסון הכבד שעברנו. לאחר האסון המשכתי,

לעשות הכי טוב שיכולתי עבור הילדים שלנו, לאור הזיכרונות היפים שהיו לנו ביחד. כיום אני מטפלת באומנויות, פסיכותרפיסטית ובוגרת המסלול לפסיכותרפיה ממוקדת טראומה בנט"ל. אני עובדת עם נוער בסיכון ומלווה משפחות פגועות, ובמקביל מטפלת בילדים שחוו אובדנים ופיגועי טרור. אני נמצאת לאורך השנים בהמון בתים, ומלווה יתומים בוגרים רבים. אימצתי אלינו יתום שהוצא מביתו, והוא כמו ילד שלי לכל דבר ועניין. ישנם סיפורים רבים מאוד של יתומים בוגרים. כולם, כל היתומים, נפגעו ברמה כזו או אחרת, וכל חייהם נצבעו בטראומה הקשה שפקדה את חייהם, והותירה אותנו, האלמנות הצעירות, שחוות פוסט-טראומה ומגדלות ילדים קטנים, שגדלים בתוך השבר הגדול והידיעה המרה שאבא שלהם יצא לשרת את המדינה ולא שב לאהובתו ולילדים היקרים לו מכול. חלק מהיתומים הוצאו למסגרות חוץ ביתיות, חלקם הופרדו מאימם בשל מצבה ואי-יכולתה להחזיק את הבית לאחר שבר כזה. פגשתי יתומים ברחובות, יתומים שנפלו לזנות וסמים, ילדים גדולים וקטנים שחייהם התגלגלו עד לגיל מבוגר והכדור, ככדור שלג, מתגלגל ומתגלגל. פגשתי חוקים, חוקים. חוק משפחות שכולות שנכתב על ידי דוד בן-גוריון בשנות החמישים, חוק מנותק שלא נותן מענה ראוי ליתומים.

נכתב בשנות החמישים, חוק שאף אחד לא חשב לפתוח,

לאורך כל השנים הללו, כשמצטרפים למעגל השכול יתומים רבים. בחוק הקיים יתמות מסתיימת בגיל 21. בגיל 21 היתומים צריכים לצאת לדרכם ולהתמודד עם החיים שבדרך לבד, ללא תמיכה. חללים רבים הם אבות לילדים. לא יכולתי להשלים עם העובדה שדווקא היתומים הם אלו שנשארו מאחור על ידי המדינה, ששלחה את אבא שלהם להילחם. רבים מהאבות חזרו בארון קבורה וחלקם חזרו פצועים והלומי קרב, מתו או התאבדו במהלך השנים והותירו אלמנות ויתומים אחרי שנים קשות מאוד. אובדן אבא בגיל צעיר ופתאומי משנה את הבית כולו. לאורך השנים ניסינו לתת מענה ראוי ליתומים. התחלנו בוועדה בתוך צה"ל, המשכנו לוועדת רובינשטיין, והגענו עד הלום. אני מאמינה בהכרה מלאה ביתום למשך כל ימי חייו, הכרה, כבוד, פיצוי והשוואת זכויות. יתומים ראויים להכרה מלאה,

וכמובן, שיקום במידת הצורך. הם איבדו את כל עולמם, הם איבדו את האבא האהוב והיקר שהיה עוגן, ביטחון ומורה דרך בחיים שלהם. שכל אחד מאיתנו יחשוב מה זה מעורר בו. המדינה חייבת לאבות שמסרו את חייהם וחייבת לנו,

שניסינו לעשות הכול אך הדרך הייתה קשה ביותר, ועדיין, לא תמיד יכולנו להיות שם בשביל ילדינו היתומים. המדינה מחויבת למי שהולך קדימה ומשלם בחייו, במסירות, ערכים, ציונות, רעות ואהבת העם והארץ. אסיים בשיר: "במקום שאליו אני הולך / היו רבים כבר לפניי. / השאירו שביל, השאירו עץ,/ השאירו אבן לרגליי. / ומה אני אשאיר אחריי, / האם אשאיר איזה דבר?" יורם טהרלב כתב את השיר בפרוץ מלחמת יום הכיפורים. הם הותירו לנו יתומים. אנחנו מחויבים לשנות את העוול ההיסטורי שנעשה כאן יותר מדי שנים.

תודה בשם אורלי, תודה בשמנו. אני רוצה להגיד פה לאבי דיכטר, נציג הממשלה, באמת להודות לשר הביטחון על ההצטרפות של משרד הביטחון להצעת חוק ממשלתית, שסוף-סוף באמת נוגעת בעוולה שפתוחה מאז קום המדינה בעצם. ובאמת יש הסבר היסטורי פשוט לעובדה הזו, כי באמת, כשהחוק הזה נחקק היו בעיקר הורים שכולים, בקושי היו אלמנות וכמעט לא היו יתומים. אבל לאורך השנים, לצערנו, נוספו הרבה אלמנות, נוספו הרבה יתומים, ובאמת צריך לטפל גם באוכלוסייה הזו. אני מודה גם לצביקה פוגל, שמייד יעלה להצעת חוק נוספת אחריי, אני מודה גם למשה סעדה. החוקים האלה, בעזרת השם, יצטרפו לחקיקה הממשלתית. ויחד עם משרד הביטחון, שאורלי עצמה הודתה להם כאן, נצליח לתקן משהו שדורש תיקון כבר הרבה הרבה מאוד שנים.

תודה רבה לחבר הכנסת מתן כהנא. כפי שאמרת, להצעה הזו הוצמדה הצעתו של חבר הכנסת צביקה פוגל, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

הרחבת זכאות ליתומים שמלאו להם 21 שנים), התשפ"ג 2023. בבקשה, חבר הכנסת פוגל. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אני לא אצטרך יותר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אורלי יקרה, שמנהלת איתי שיח שנה וחצי, תודה. חבריי, אין ילד או ילדה שבחרו להשתייך למשפחת השכול.

משנכפה עליהם על ידי מדינת ישראל, ששלחה את אביהם או את אימם בפקודה לשדה הקרב או לכל משימה אחרת, אזי ראוי שנכיר בהם כיתומים. אדוני היושב-ראש, זה סטטוס או תואר שלעולם לא יימחק: יתומים. מלחמת חרבות ברזל הרחיבה, לצערנו, את מעגל השכול, הורים, אלמנות ויתומים שהצטרפו ללא שום התראה מוקדמת למשפחת השכול. אלא שלא כל היתומים מוכרים על ידי המדינה, ויתום מעל גיל 21 לא יהיה יתום, לא יזכה לתמיכה ולא יוכר כיתום צה"ל, זאת רק בשל היותם מעל גיל 21. התכלית ההיסטורית שהשתקפה בהצעת החוק הראשונה שעל בסיסה נחקק בסופו של דבר חוק המשפחות בשנת 1950 הייתה לעזור למשפחות חיילי צה"ל שנפלו במלחמות ישראל להיקלט במערכת הכלכלית לאחר שראש המשפחה נפל. זו לשון החוק. העזרה ניתנת בשתי דרכים:

על ידי תשלום תגמולים חודשי, והשנייה, על ידי שיקום באמצעות הטבות. אלא שהחוק הקיים חוטא לשתי הדרכים בהקשר של יתומי הנספים, שכן תחת לשון החוק הנוכחי קיימת הבחנה מלאכותית, מלאכותית מדי, על בסיס גילו של היתום, כך שהחוק בעצם לא מקנה ליתומים תגמול חודשי ולא שיקום המקביל בהיקפו לזה של בני משפחה אחרים כגון אלמנות והורי הנספה.

חשוב להבין כי נוסחו הנוכחי של החוק מוגבל רק למי שאיבד את הורהו לפני גיל 21. כלומר, אם הוא היה מעל גיל 21 ואז איבד את אחד ההורים, הוא לחלוטין לא מוכר באופן שמרוקן מכל ערך את הרעיון שבבסיס ההטבה ואת פיצוי היתום על האובדן הכבד בשל נפילת הורהו. הצעת חוק זו, אדוני היושב-ראש, באה לרפא עוולות הקיימות זה שנים, ולקבוע שהיתום יזכה להכרה גם לאחר שמלאו לו 21 שנים, ולהרחיב את הזכאות להטבות לילדיהם היתומים של הגיבורים שחירפו נפשם למען מדינת ישראל. השוואת הזכויות וההטבות המוקנות לילדי הנספים לזכויות המוקנות לאלמנות נדרשת עובדתית, וראויה מוסרית וערכית. אין מקום או הצדקה לשלילה או להגבלה של ההטבות המגיעות לילדי הנספים, לא בשל היותם ילדיהם ולא בשל היותם בגיל שרירותי של 21. לכן, אני קורא לחבריי חברי הכנסת להיות שותפים בתיקון העוולה המוסרית כלפי היתומים ולהצביע בעד הצעת החוק. וכמו שאמר פה חבר הכנסת מתן כהנא, תודה על השותפות בהצעת החוק החשובה הזאת, ופעם נוספת,

תודה רבה לחבר הכנסת צביקה פוגל. ישיב על ההצעה הזאת שר החקלאות אבי דיכטר, אני מבין שבשמו של שר הביטחון גלנט. עשר דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שני המציעים, מתן כהנא ופוגל. אגב, אדוני היושב-ראש, זה לא מקרה ששני המציעים, שניהם קצינים בכירים

לשעבר בצה"ל, הבכירות נשארה. נדמה לי שאנחנו, כמשכן כנסת, אנחנו עוסקים בהצעה הזאת ואני מניח שכל אחד מהיושבים כאן, ויש כאן לא מעט אנשים שהיו בתפקידים שבהם שלחו למשימות אנשים שלצערנו ולדאבון ליבנו, לא תמיד חזרו. ולכן, חבר הכנסת כהנא וחבר הכנסת פוגל מציעים לתקן את חוק חיילים שנספו במערכה כדי לטייב את המענה שניתן לצרכים של יתומי צה"ל ויתומי כוחות הביטחון בתחום הכלכלי, השיקומי, וכן גם הרגשי-נפשי. מערכת הביטחון תומכת בהרחבת הזכויות של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון, פועלת בנושא הזה ללא לאות. לפני כשבוע, משרד הביטחון אפילו פרסם להערות הציבור תזכיר חוק שעוסק בנושא הזה בדיוק, שמטרתו העיקרית לספק מענה ראוי, מענה מיטבי לצרכים האלה של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון. תזכיר החוק שפורסם מתבסס על ההמלצות של ועדה ציבורית בראשותו של שופט בית המשפט העליון לשעבר והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר פרופ' אליקים רובינשטיין, לבחינה ולגיבוש המלצות בסוגיות הכרוכות במעמדם ובהיקף הזכויות של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים, ההמלצות הוגשו באוגוסט 2022 לשר הביטחון, ועל מסקנות עבודת המטה שבוצעה במערכת הביטחון לאחר הגשת המסקנות האלה על ידי הוועדה. תזכיר החוק שפורסם כולל בין היתר עיגון ההכרה בסטטוס היתום ככזה הנמשך לאורך כל חייו, מתן תגמול התפתחות אישית ליתומים עד הגיעם לגיל 40, הגדלת מענק נישואים ודיור, מתן סל שיקום ליתום שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ודברים נוספים.

אדוני היושב-ראש, החליטה לתמוך בהצעת החוק של כהנא ושל פוגל ובשתי הצעות נוספות בנושא הרחבת זכויותיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון בקריאה טרומית, ובלבד שקידומן ייעשה בעוד כחודש, כך שיתאפשר בפרק הזמן הזה לקדם את הצעת החוק הממשלתית ואז למזג את הצעות החוק הפרטיות עם הצעת החוק הממשלתית. ולכן, מוצע לאשר את הצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להסכמת המציעים, פוגל וכהנא, להמתין להצעת החוק הממשלתית ולהיצמד לנוסח שייקבע בה.

קידום ההצעה מעבר לקריאה הטרומית מותנה בהסכמת משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, וישנם כמה משרדים,

משפטים,

לאור זה, אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את ההצעה בקריאה טרומית אבל תדחה את קידומה בחודש ימים עד להגשת הצעת החוק הממשלתית. תודה רבה. תודה רבה לשר החקלאות אבי דיכטר. אין מתנגדים להצעת החוק הזאת, ולכן נעבור להצבעה. יהיו שתי הצבעות.

אנחנו נצביע על הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הסדרת הזכויות של יתומים בוגרים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת מתן כהנא.

להעביר את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הסדרת הזכויות של יתומים בוגרים),

בעד, 14, אין מתנגדים. אני קובע כי ההצעה הזאת עברה בקריאה טרומית ותעבור להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. כעת אנחנו נעבור להצבעה נוספת, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הרחבת הזכאות ליתומים שמלאו להם 21 שנים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת צביקה פוגל וקבוצת חברי הכנסת. אפשר להעביר את זה לוועדה לביטחון פנים? אני כבר אמרתי שזה עובר לוועדת הרווחה, אז אם מישהו מתנגד - - - - - - אני לא רוצה להפריד בין שתי ההצבעות, אז אם תגידו שגם את השנייה אתם רוצים לחלק, אז אני אצטרך להעביר את שתי ההצבעות לוועדת הכנסת להמשך דיון, כי מן הסתם אני לא יכול להעביר את הראשונה שאמרתי לרווחה, ואת השנייה,

אז לכן אנחנו נעביר את שתי ההצעות לוועדת הכנסת, ושם ייקבע המשך דיון לוועדה. טוב, אנחנו נצביע כרגע על הצעת חוק משפחות חיילים, כמו שאמרתי, של חבר הכנסת צביקה פוגל וחבריו. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הרחבת הזכאות ליתומים שמלאו להם 21 שנים), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. ביקשו, לוועדה לביטחון לאומי. כן, אני אדגיש את זה לפרוטוקול.

בעד,

אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

אני מזמין את השר דיכטר, אני מבין שאתה גם תציג את הצעת החוק הזאת. לאחר מכן, נראה אם יהיה פה דיון אישי. בבקשה, אדוני השר. עשר דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מוצע להאריך את הוראת השעה המסמיכה עובד מוסמך במערך הסייבר הלאומי, בשירות הביטחון הכללי או במלמ"ב של משרד הביטחון להודיע לספק על קיומו של חשש של תקיפת סייבר חמורה נגדו, ובהמשך לכך, במקרים רלוונטיים, לתת לספק הנתקף הוראות לצורך איתור התקיפה, מניעתה או בלימתה. הכנסת מתבקשת להאריך את הוראת השעה

עד ליום ב' בניסן התשפ"ה, 31 במרץ 2025. תודה רבה. תודה רבה לשר החקלאות. כעת נעבור לדיון אישי. יש לי פה רשימה, מי שלא נוכח לא יוכל לדבר. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, רוצה לדבר? לא, מוותרת, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, איך זה בא ונהיה הדבר, כי ישלוט האדם באדם להרע לו? כך שאלה רוזה לוקסמבורג במכתב מתוך תא בית הכלא שבו נאסרה בגרמניה בשל התנגדותה למלחמת העולם הראשונה. אז כהיום משמשת המלחמה כסות למעצרים פוליטיים, לדיכוי ולשלטון דיקטטורי, שמבקש לחסל את ההתנגדות לו בכוח הזרוע. מאז תחילת המתקפה על עזה אלפי עצירים פלסטינים נחטפו למתקני מעצר בישראל ובגדה המערבית הכבושה ומוחזקים בהם בתנאים בלתי אנושיים. רוב העצירים שמגיעים לשדה תימן מובאים מהרצועה ונחקרים בחשד למעורבות בטרור, אולם רבים מהם משוחררים בחזרה ללא כל אישום. כל אשמתם היא היותם פלסטינים תושבי רצועת עזה, פליטי חרב ממתקפת האימים של ממשלת הדם, הגזע והזוועות. מאז אוקטובר מתו עשרות פלסטינים בבתי המעצר בישראל, ביניהם ד"ר עדנאן אלברש, רופא בכיר מרצועת עזה שנעצר בדצמבר בבית החולים בג'באליה, נחטף לישראל ומת בכלא. נסיבות מותו אינן ידועות, והרשויות הישראליות לא מסרו כל הודעה לבני משפחתו וכל מידע לעיתונות. גופתו עודנה מוחזקת בידי ישראל, וקיים חשד סביר ביותר שמת כתוצאה מעינויים. זהו רק מקרה אחד מני רבים של עצורים פלסטינים הנתונים להתעללויות קשות.

תשמעו מה הוא אומר פה - - - באומץ רב, רופאים ששירתו בשדה תימן ודומיו חשפו דיווחים על התעללות קשה, מכות באלות, מתקפות של כלבים, פגיעות והשפלות בעלות אופי מיני, מניעת שינה ואוכל, כריתת גפיים, בין השאר כתוצאה מאיזוק הדוק ומתמשך - - - זה חמאס עשה לחיילות שלנו. זה עשה חמאס לחיילת - - - הזאת, השם ייקום דמה - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, אם תפריעי אני אצטרך להוסיף לו זמן. אלה דברים קשים, אנחנו לא מסכימים, אבל תני לו לסיים בבקשה.

אלה עובדות. אלה עובדות. סליחה, חבר הכנסת כסיף. זו בושה - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, את לא יכולה להפריע לו בשלוש דקות. תודה רבה. - - - אם תפריעי, אני אצטרך להוסיף לו זמן. אל תפריעי לו, תני לו לסיים וזהו. כריתת גפיים, בין השאר כתוצאה מאיזוק הדוק ומתמשך, הרעבה, מכות חשמל ועוד. אלה

לשר הבריאות וליועצת המשפטית לממשלה מתאר רופא בשדה תימן את התנאים וחותם - - מי זה הרופא הזה? - - - - - כולנו הופכים שותפים להפרת חוק. פוגע בחיילינו.

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה - - - פוגע בחיילים שלנו, שקרן - - - שקרן - - - חברת הכנסת טלי גוטליב,

- - - מה הולך פה. תודה רבה, תודה.

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, בנייר עמדה שפרסם בשבוע שעבר, מציין נחרצות: הדיווחים על התעללויות ומותם של עצירים מעלים חשד לביצוע עינויים, יחס אכזרי ובמקרים מסוימים פגיעות פיזיות חמורות.

רגע, הפריעו לי הרבה. לא, כבר הוספתי לך 40 שניות. אני מייד מסיים. מעשים אלה עלולים לעלות כדי פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה ומהווים גם עבירות פליליות חמורות לפי המשפט הישראלי. האמת חייבת להיאמר, ואני מסיים בזה: ישראל מפעילה מתקן עינויים סדיסטי לפלסטינים עזתיים - - מאיפה אתה מביא את זה? - - רובם אזרחים חפים מפשע. את מתקן העינויים שדה תימן יש לסגור מייד, לשחרר את כל העצורים בו ואת כלל האסירים - - תודה רבה.

- - השבויים והחטופים בעסקה. כולם תמורת כולם. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. עכשיו זה הזמן, אם את רוצה. בבקשה, שלוש דקות, תוכלי לדבר. את מוותרת? לא - - - כל היום. אני שואל אותך אם את רוצה לדבר בדיון האישי. את יכולה לענות על השאלה? בבקשה, כן או לא? אני באה, אדוני.

בבקשה. - - - בסך הכול שאלתי שאלה, קיבלתי עכשיו תשובה חיובית.

הכול טוב, אדוני סגן יו"ר הכנסת. מחובתך, גם מחובתך כסגן יו"ר הכנסת, כמוסד, כי זה תפקיד שיש בו מוֹסְדוּת, עומד פה עופר כסיף, האויב הבלתי-נלאה הזה מבית, חותר תחת כבודם של חיילינו, עומד פה ואומר שהחיילים שלנו מקצצים את רגלי המחבלים. אתם בכלל לא מבינים מה קורה פה, כשמי שקיצץ רגליים, כרת איברים ושרף גופות, הסרטון של החיילת מרציאנו, השם ייקום דמה, אולי כדאי שתראה אותה, אדון כסיף, איך קצצו לה את הרגליים בתוך שקית ניילון. זה מי שאתה. ופה, אדוני סגן יו"ר הכנסת, אי-אפשר להשמיע הכול. אפילו לפי חוק החסינות, מי שחותר תחת מדינת ישראל, מי שמסית, מי שמסית לאלימות, מי שחותר תחת ההגדרות שלנו לא יכול להיות חבר כנסת. זה הכול. כן הודעה אישית, לא הודעה אישית,

עופר כסיף, תומך טרור, מסוכן מאין כמוך, כי בגלל האמירות שלך, בגלל האמירות שלך שמשוטטות ברשתות בכל העולם, אנחנו נתפסים כמבצעים פשעים. לצערי הרב אני לא יכולה לומר לך בפה מלא מה יקרה לך או לא יקרה לך, לא עושה חשבונות של ריבונו של עולם, אבל אתה פוגע בחיילים שלנו, ואני לא אתן לך, ואני אפריע לך, אני אשגע אתכם פעם אחר פעם. תתבייש. אני חשה תיעוב גמור לעובדה שיהודי, יהודי, מחזק מחבלים וטרור וחמאס תוך כדי לחימה. עכשיו לדברים שלי. לצערי, נשארו לי דקה וחצי. אני עומדת כאן ופונה לבית המשפט העליון, כמו שאמרתי אתמול בכנס לשכת עורכי הדין: אנחנו נמצאים באמצע לחימה עצימה רב-זירתית. פניתי לראש הממשלה ולממשלה וביקשתי את חוק הרציפות, שהמשמעות שלו המשך מאותה נקודה של חוק הגיוס של גנץ, ממשיך מאותה נקודה אחרי קריאה ראשונה ויורד לשנייה ושלישית להכנה ולדיוק ולהידוק, לא משנה איך נכבס את זה, וביקשתי להוריד את זה מסדר-היום. ולמה ביקשתי להוריד את זה מסדר-היום? משפטנות על חצי דקה, אני אומר לכם שבג"ץ כבר ביטל את חוק הגיוס כבר באפריל וכבר קבע בזמן מלחמה, הר כגיגית כופה עלינו איך להתנהל. גם זה לא מתאים. ולכן פניתי לראש הממשלה, אמרתי: לך לבג"ץ. ביום ראשון לך תייצג את המדינה. אתה ראש הממשלה, תאמר בבג"ץ: לא הגיוני, פשוט לא הגיוני בזמן מלחמה לשנות סדרי בראשית.

לא הופכים ללוחמים לא בחודש ולא בארבעה חודשים וגם לא בחצי שנה. זה לא העניין. כולנו מאמינים באופן מוחלט בכניסה מתחת לאלונקה ביחד, ובשוויון בנטל. אמרתי אתמול לעורכי הדין, שלא חשודים בקבוצה שם בימניות יתר, אמרתי להם: בואו, אני אומר לכם שני דברים: האחד, אני לא מצביעה על חוק הגיוס, אבל אל תשמחו, זה לא מפיל ממשלה. אף אחד, ואני דיברתי עם רבנים גדולים, אף אחד לא יפיל את הממשלה הזאת בגלל חוק הגיוס כך או אחרת. מה שאנחנו צריכים לעשות במלחמה, וזאת אחריות של ממשלה, וזאת האחריות גם שלנו, חבריי מהקואליציה, יש לנו האחריות להיות המבוגר האחראי, להוביל בזמן מלחמה את הניהול הזה באופן שלא יקרע ולא יחדל ולא יוסיף אש בזמן מלחמה. אנשי המרי והמחאה שקוראים נגדנו, קוראים ויוצאים נגד חוק הגיוס,

אמרתי גם את זה אתמול בכנס לשכת עורכי הדין. תפסיקו, זאת צביעות.

מי שרוצה למוטט ממשלת ימין רוצה לעשות את זה במנותק מהכול, ודוהר כל פעם על עניין חדש. אז בואו נהיה המבוגרים האחראים, בואו נוריד מסדר-היום את חוק דין הרציפות, נמשיך בשגרה לקראת ניצחון במלחמה הזאת, נתמקד במה שנכון ואפשרי לבצע. בואו נצליח. בואו נחליט לנצח, לחסל את אויבינו, להכניע את אויבינו כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בבטחה. עזבו חוקים שלא צריך לדון בהם בזמן מלחמה, בכל הכבוד. תודה רבה לחברת הכנסת טלי גוטליב. חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת גלעד קריב - אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראשית דבריי אני מבקשת להשתתף בצערן של משפחות החיילים שנפלו הלילה ברצועת עזה,

משפחתו של אמיר, משפחתו של אורי, משפחתו של עידו. למסור תנחומים. יהי זכרם ברוך.

אף אחד לא רוצה להיכנס למועדון הסגור של המשפחות האלה, משפחת השכול, שלצערנו, הלב נקרע, זו משפחה שהולכת ומתרחבת, ובאמת נראה שהצער והעצב אין להם סוף. אני רוצה לדבר על המלחמה הזאת. שמונה חודשים אנחנו בתוך מלחמת חרבות ברזל, והממשלה הזאת לא מסוגלת לנצח. אם היום תושבים בבת חפר ותושבים בגלבוע מרגישים מאוימים, אז לאן הגענו? זה כבר לא דגל אדום, זה כבר דגל שחור. הממשלה הזאת לקחה את המלחמה שהיא הכי צודקת והפכה אותה ללא לגיטימית, וגם למלחמה מתמשכת, למלחמת התשה שמתמשכת כמו מסטיק. לפני כשבוע בית הדין הפלילי בהאג, כבר שכחנו בגלל קצב האירועים, אבל כמעט הוציא צווי מעצר לראש ממשלה מכהן, לשר ביטחון, בטענה שהם מבצעים פשעים נגד האנושות. נוצר מצב של א-סימטריה בינינו לבין מנהיגי החמאס. לאחר מכן, באופן ממש לא מנותק, גם בית הדין לצדק הוציא למדינת ישראל צו להפסקת הלחימה ברפיח, ובכך שעון הלגיטימציה שלנו מאט ומאט, ומגביל את זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה. מלחמה, כאמור וכידוע לכולם, מתקיימת בשלוש זירות: לא מדובר רק על צבאית וביטחונית, מדובר על זירה בין-לאומית, זירה משפטית, זירה תודעתית. ואני לא מצליחה להבין כיצד הממשלה הזאת מובילה אותנו לכישלון האסטרטגי הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל. איך הגענו מ-7 באוקטובר לתוצאה הנלוזה הזאת. איך יכול להיות שמערכת היחסים עם ארצות הברית נמצאת בשפל היסטורי? איך יכול להיות שמדינות נאורות כמו ספרד, כמו נורבגיה, כמו אירלנד, מחליטות על רקע 7 באוקטובר להכריז באופן חד-צדדי על הכרה במדינה פלסטינית? 125 חטופים וחטופות שהופקרו עדיין מוחזקים ברצועה, וראש הממשלה מה עושה? מנהל ויכוח מעל גלי האתר עם ראש צוות המשא ומתן, שהוא קצין לובש מדים, במקום לעשות את הדברים במחשכים ולדאוג להשיב את החטופים. אז הכול מתנהל מעל גלי האתר באופן בלתי אחראי לחלוטין. זאת ליגה זאת? נתניהו ליגה אחרת? אני שואלת אתכם, חבריי. 120,000 איש עדיין מפונים מביתם, עדיין לא יודעים מה יעלה בגורלם ב-1 בספטמבר. גבולות המדינה מצטמצמים מיום ליום, כבר אני יכולה להגיד גדרה חדרה. מנרה, שלומי, מטולה, עד איפה? הגענו לעיי חורבות בצפון. מכרם שלום ועד זיקים, עשרות קילומטרים של חורבן של ממש. ואני רוצה להגיד לכולנו, העם הזה, מגיע לו. מגיעה לו ממשלה ראויה, מגיעה לו ממשלה שתוביל אותו לריפוי, לריפוי, להצלחות בשדה הקרב, להצלחות בזירה הבין-לאומית ולהצלחות בזירה התודעתית. אין מנוס אלא להחליף את הממשלה הזאת. תודה לך. תודה רבה לחברת הכנסת שרון ניר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת רון כץ,

שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, עולה פה לדוכן חבר כנסת בכנסת ישראל, ואני בכל פעם אזכיר, מקבל שכר מהציבור הישראלי, ופעם אחר פעם מנסה לפגוע בחיילי צה"ל. ואני רוצה להבין פעם אחת ולתמיד, אז למה אתה פה? מה אתה עושה בבית הזה, אם זה מה שאתה עושה? ממציא סיפורים שאף אחד לא יודע מי הם. פעם אחת תגיד לא משמועות. מי? מי אומר את זה?

באיזה מקום במדינת ישראל, מי אומר את זה? שאלתי אותך גם כשהיית על הדוכן. שתקת, כי אין שום עדות כזאת. ואתה יכול להמשיך לחפש ולגחך, אבל אנשים כמוך גורמים נזק למדינת ישראל, ואתה לא פחות גרוע מהממשלה הגרועה הזאת. כי כשהם עושים לנו נזק בעולם על החלטות טיפשיות ושרים שלא יודעים לסתום את הפה, אתה מצטרף לשורה הזאת. אתה מצטרף לשורה הזאת, של אנשים חסרי אחריות, שעומדים פה ומדברים שטויות. אז אני רוצה רגע לעשות סדר,

בפעם המי-יודע כמה: אין צבא יותר מוסרי מצה"ל, לא משנה כמה תנסה להתחנף לבייס המזויף שלך, אין חיילים טובים יותר מצה"ל, לא משנה כמה תנסה להתחנף לבייס המזויף שלך, אין ולא יהיה ולא היה עם מוסרי כמו העם היהודי. אני מצפה ממך לעלות פה ולגנות את החמאס כשעדיין אחים שלנו נמצאים שם מתחת לאדמה. נכנסו לשטח ישראל, טבחו בתינוקות, נשים וגברים. למה אתה לא יכול להרים את העיניים? למה אתה לא יכול להסתכל עליי כשאני אומר לך את האמת בפנים? כי אתה פחדן, כי אתה איש קטן. אתה נהנה מהמיעוט של המיעוט של המיעוט שרוצה לשמוע את השטויות שאתה מדבר. ועאידה, גם את, אל תזוזי לא נוח בכיסא. שניכם ביחד, אני לא יודע מה אתם עושים בבית הזה. אין מקום למי שלא תומך במדינת ישראל, בדגל ישראל, בחיילי צה"ל, בבית הזה. אתם לא פה רק בשביל לקבל את המשכורת בסוף החודש, לנהוג ברכב נחמד ולהחזיק עוזרים. לא בשביל זה הגעתם לפה. תתביישו לכם.

תתבייש לך, ואני שמח על דבר אחד: אתה לא יכול להרים את העיניים ואתה לא יכול לענות לי, כי אתה יודע שאני דובר אמת ואתה איש קטן ושקרן. תתבייש לך. קטן, שקרן ומסוכן. קטן ,שקרן ומסוכן. טלי, תודה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לדבר? מוותר, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו, את רוצה לדבר? פנינה, כן או לא? אוקיי. חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח.

נגמרה לנו רשימת הדוברים. אדוני השר, אתה רוצה לפני ההצבעה לסכם את הדיון?

כבוד היושב-ראש, ביקשתי הודעה אישית. אני לא מאשר לך דיון אישי, אני אסביר לך למה.

אנשים תקפו אותי אישית. אתה תקשיב לתשובה שלי? אתה רוצה להקשיב לתשובה או לא? סליחה,

אני אסביר למה אני לא מאשר לו הודעה אישית. משום שאתה היית, דיברת שלוש דקות. בדבריה של טלי, אתה תקשיב, אני אסביר לך. חברת הכנסת פנינה תמנו. סליחה, חברת הכנסת פנינה תמנו. אני לא שמעתי, זה דברים קשים. אתה קיבלת שלוש דקות, אבל הדברים האלה לא מחייבים אישור של הודעה אישית, ואני לא נותן לך הודעה אישית במקרה הזה. - - - אני לא אאפשר לך הודעה אישית במקרה הזה.

אדוני. לא, זה לא תקין. זה לא תקין. אתה יכול לפנות לוועדת האתיקה. אני, אדוני, אדוני. אתה כרגע משמש כאדם פוליטי ולא כיושב-ראש - - - חבר הכנסת כסיף,

אז אני לא אמשיך בהסברים שלי. חבר הכנסת כסיף, אם אתה שומע מה שאני מסביר,

זה לא מכובד. זה תפקידו של יושב-ראש הכנסת, זה שיקול דעת של יושב-ראש הכנסת.

אומנם הבאתי לכאן הצעת חוק לאישור, הארכת הוראת שעה, אבל מה שקרה כאן לפני כמה דקות, אני אומר לכם שזה אירוע שבכנסת הזאת אני מסופק אם קרה בעבר. עולה חבר כנסת, ואמר בצדק חבר הכנסת רון כץ, האיש הזה עובד בשכר שהמדינה משלמת לו, ומשתלח כאן בישראל, במדינת ישראל,

צה"ל - - כל זה נשמע בעדויות.

שום עדויות לא היו. שום עדויות. אין עדויות כאלה. אני לא מופתע. - - באנשים, אדוני היושב-ראש, שנלחמים ברוצחים, שנלכדו ונותנים, לא כולם, לא את הכול, אבל מסבירים מה הם עשו, ומה הרוצחים האחרים שהיו איתם עשו. אנחנו נבוא איתם חשבון, עד האחרון שבהם. אבל אני אומר לחבר הכנסת שדיבר כאן סרה בלוחמים: שמע, בערבית אומרים: (אומר בערבית: תשאל על השכן לפני שעל הבית.) אתה תבקש מעאידה, היא תתרגם לך. בטח לא כשאתה מדבר. כל מילה מיותרת. הכרנו פה בעבר חבר כנסת שלמזלו, גם למזלנו, ברח לחו"ל אחרי שבגד במולדת. עזמי בשארה. הכנסנו לכלא חבר כנסת שהעביר נשק, משהו שיותר גרוע מנשק, למחבל בכלא, שפוט על מאסרי עולם. פלאפונים. הכנסנו אותו לכלא. לצערי חבר הכנסת כסיף, מספר חברי כנסת שחטפו פיק ברכיים לא אפשרו את הדחתו מהכנסת. מי שצריך להיות בכלא זה אתה, בכלא בהאג - - - אתה עוד תראה. אבל זה יקרה.

אתה לא תהיה חבר כנסת - - אתה עוד תראה. - - אחרי שכאן, בבית הזה, 90 חברי כנסת, כפי שהחוק דורש, יזרקו אותך לכל הרוחות, מפני שאתה לא ראוי לבית הזה.

תמשיך לחלום - - - אתה מבזה את הבית הזה. אתה אדם שבוגד בערכים הכי בסיסיים של ישראל, של ישראלים, ללא קשר אם זה ישראלים יהודים, ישראלים ערבים או ישראלים אחרים. אבל אנחנו נבוא חשבון עם מי שעמד כאן קודם ואמר את הדברים האלה, ואני מקווה שגם באופוזיציה, בוודאי בקואליציה, נצליח לזרוק את חבר הכנסת הזה מהכנסת, מפני שהוא מטמא את ההיכל הזה.

תודה, אדוני השר.

אני קורא לכם להצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה לשר החקלאות.

בקריאה הראשונה אתה רשום בין הדוברים, תוכל לעלות לשלוש דקות. שלושה אנשים תוקפים - - - אתה תוכל. אמרתי את דעתי, זאת החלטתי. בדיון הבא יש דיון אישי, יש לך שלוש דקות, תוכל לעלות ולדבר שלוש דקות על מה שאתה רוצה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ד 2024, לוועדת החוץ והביטחון,

בעד, 13, נגד, שניים. אני קובע כי הצעת חוק התמודדות עם תקיפות

לרוב זו אימא שנרצחה על ידי בן הזוג, יש מקרים אחרים. אנחנו מדברות בהצעת החוק הזאת, שהיא מיזוג של הצעת חוק שלי והצעת חוק אחרת של חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, עם כל הח"כים שחתמו לנו על היוזמה הזאת. אני חייבת להגיד שהצעת החוק הזאת הכירה הרבה גלגולים. העברתי אותה גם בקדנציה הקודמת. הצעת החוק הזאת נולדה מתוך הייסורים, בהקשבה לסיפורים של ילדים שאימא שלהם נרצחה. אני גם עדיין זוכרת את השיחות שהיו לי עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. היא הגיעה והציגה את הסיפור שדחף אותה להציג את הצעת החוק הזאת, כשעוד הייתי יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. את באת עם המשפחה ודיברת על הקושי של הילדים שאימא שלהם נרצחה על ידי האבא, והאבא התעמר בהם כבר מתוך בית הסוהר, כי החצי שלו, החלק שלו ברכוש הדירה המשותפת, שהיוותה בית לכלל המשפחה ושהאימא נרצחה בה, הוא השתמש בו ככלי כדי להלחיץ את הילדים, כדי להתעמר בהם, כדי לסחוט אותם, לגרום להם עינויים בלתי פוסקים בקבלת החלטות על חצי הדירה שהם המשיכו לחיות בתוכה. ואז נולד הרעיון להגיש את הצעת החוק הזאת. אני חייבת להגיד שאני מאוד התרגשתי מהסיפור באותו יום, וגם הייתי מוכנה לחתום על הצעת החוק. אחר כך חברתי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה עברה להיות שרה, בקדנציה הקודמת, והיא לא יכלה להגיש הצעות, והיה לה חשוב והיא באה ואמרה: עאידה, תמשיכי עם זה, והיא אמרה לקרן ברק בזמנו: תמשיכו עם זה, זה חוק חשוב, והיא גם לכך סייעה שוועדת השרים תקבל את ההחלטה החשובה. אז הינה, אנחנו מביאות את זה לאחר שזה עבר. ההצעה שלנו מלכתחילה הייתה לנשל אותו מחצי הדירה, מהרכוש הזה שיש בבעלותו, כדי לשחרר את הילדים והיורשים מהצורך להתעמת איתו. לצערנו היה ויכוח אדיר בתוך ועדת החוקה, חוק ומשפט. הייעוץ המשפטי לא הסכים איתנו ואמר שזו זכות קנויה שאי-אפשר להפקיע אותה. אנחנו חושבות שאדם שרוצח בצורה כזאת, מגיע לו עונש, ועונש מרבי, והוא יקבל אותו מבית המשפט, אבל המטרה שלנו היא לא להעניש, המטרה שלנו היא לשחרר את הילדים שנשארו, כדי לגור בדירה בלי פחד ולמכור אותה, להשכיר אותה, כדי שיוכלו להחליט החלטות הקשורות לדירה בלי להצטרך לקבל את האישורים שלו. והגענו לנוסח שנמצא בידיים שלכם. הנוסח מדבר על זה שלא יפקיעו ממנו את זכות הקניין והרכוש אלא ייתנו את האפשרות לילדים לקבל החלטות באופן עצמאי על כל הדירה, וכנראה ישמרו את החלק שלו, אם זה בהשכרה, בצד. אבל אני אומרת לכם שאנחנו לא מרפות, ואנחנו לא מרימות ידיים, ולאחר שנעביר את זה בקריאה ראשונה, אנחנו נצטרך לשקול עוד שינויים שישפרו את המצב וישחררו את הילדים מזה. לכן אני, גם בשם הוועדה, ועדת החוקה, חוק ומשפט, בשם היושב-ראש והייעוץ המשפטי ובשם חברתי חברת הכנסת פנינה תמנו, אנחנו מבקשות מכם לתמוך בהעברת החוק הזה בקריאה ראשונה. אני אנצל כמה דקות כדי להגיד, תשמעו - - - מה קורה עם קטינים? האפוטרופוס שלהם יקבל את ההחלטות עבורם. אני רוצה להגיד, היום בבוקר היה צריך לעלות עוד חוק. הייתי צריכה להעלות חוק בקריאה טרומית שהוא בעניין הרחבת הסיוע המשפטי הניתן לנשים, או בכלל, לאזרחים ואזרחיות שעברו תקיפה מינית. והחוק היה אמור, עד כמה שאני מבינה, נושאים שקשורים לאנשים שעברו את הטראומה המזעזעת הזו אמורים ללכד את כל הבית סביב חוק כזה, שבא לשרת את האזרחים,

בלי להסתכל על הגזע או על המין או על קבוצת השיוך שלהם, אלא לשרת את כולם. ואני רוצה להגיד לכם מעבר לזה, הצעת החוק גם עברה כבר בקדנציה הקודמת, אבל לצערנו הרב ביום האחרון לא מיזגו אותה עם הצעת החוק הממשלתית. חבל. חבל שעיוורון כזה והתלהמות כזו מונעים לקדם חוקים כאלה. אני אומרת לכם, גם בימים קשים אלה, וגם כאשר משתיקים אותי, וגם כאשר צועקים עליי במליאה וקוראים לי כל מיני קריאות, אני באתי לשרת את כלל האזרחים, בנושאים שחשובים ובנושאים של יום-יום, ואני אמשיך לעשות את זה, לקדם חוקים למען זכויות ילדים, למען זכויות נשים, למען אנשים בפריפריה, למען מוחלשים. ואני מאוד מקווה שכולם יצליחו להצביע לפי תוכן החוק ולא לפי מי שמציגה אותו.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כעת אנחנו נעבור לדיון אישי. חברת הכנסת פנינה תמנו, את

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, תחילה אני רוצה להשתתף בצער המשפחות של לוחמי חטיבת הנח"ל, גיבורי ישראל, ששמותיהם הותרו לפרסום הבוקר, שבכל דקה ובכל רגע עלינו לזכור שבזכותם אנו עומדים כאן ומנהלים את חיי השגרה של ישראל בבטחה. סמ"ר אורי בר אור, סמ"ר אמיר גלילוב וסמ"ר עידו אפל, יהי זכרם ברוך. השם ייקום דמם. עכשיו לעניין הצעת החוק. לצערי זו תקופה רוויה בהרבה כאב ושכול. דיברנו קודם, להבדיל אלפי הבדלות, על היתומים של מי שנספו במערכה, בחוק של חבר הכנסת מתן כהנא ושל חבר הכנסת פוגל, תיקון כל כך חשוב ומשמעותי של הסיוע שנדרש ליתומים מעל גיל 21. אבל עכשיו אנחנו מביאים את החוק הזה, וגם ביהדות כולנו יודעים על החשיבות לתת סיוע ולראות את האלמנה, היתום, הגר. כאן אנחנו רואים יתומים שנשארים ללא אימא וללא אבא בעל כורחם, לא מתוך טרגדיה של מלחמה, אלא במלחמה שהיא המציאות של הבית. מדי שנה נרצחות בממוצע כ-25 נשים. השנה שעברה הייתה שנה קשה, קרוב ל-29 נשים שנרצחו, ומאחוריהן יש רבות שמשאירות יתומים, ילדים, קטנים בדרך כלל. הרבה מהם לא יכולים לחזור לבית, לזירה שבה נרצחה האם, והם נאלצים להיות בחיק המשפחה, תחת חסות המשפחה, ובמקרים קשים יותר, להיות בטיפול של הרווחה. אותם אנחנו חייבים לראות, אבל לראות באמת. כמו שאמרה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני לראשונה נחשפתי לכך שרוצחים משתמשים ככלי למשא ומתן עם הפרקליטות בעובדה שיש להם את הזכויות על מחצית מהדירה המשותפת, ומשפרים את מצבם ואומרים: אם לא תרשיעו על רצח, אני מוכן לוותר על הדירה. עד היום הזה, עד הרגע הזה, שתבינו, רוצח אשתו יכול לומר: אני לא חותם להשכיר את הדירה, אני לא אאפשר למכור את הדירה, ואותם ילדים, שהיו סמוכים על שולחנה של האם מבחינה כלכלית, אין להם אף אחד בעולם הזה ונשאר להם המעט של לגדול לתוך מציאות טרגית, תלויים בידי רוצח שמתעלל בהם, מתעמר בהם. לא היה שום צדק בעניין הזה. הצעת החוק שלי אמרה לשלול לחלוטין את החלק של הרוצח בדירה המשותפת. לצערי אחרי מאמצים רבים, גם של חברת הכנסת קרן ברק וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שעשו מאמץ כביר, אני מהכיוון של הממשלה, אתן כאן בכנסת, הצלחתן להגיע לפשרות מסוימות, שאני חיה איתן מהסיבה הפשוטה והיחידה שבעקבות החוק הזה עכשיו ילכו לחוק הירושה, ולא יהיה מצב שרוצח - - - נא לסיים,

ברשותך, יש לך את הסמכות לתת לי להאריך, כי זה נושא רגיש. נתתי לך כבר שתי דקות מעבר לזה. אחר כך כל רשימת הדוברים יטענו שהם רוצים עוד שתי דקות. אז משפט אחרון לסיום.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני רק אומר שבזכות החוק הזה עכשיו יהיה חוק משלים של דבי ביטון ושל שמחה רוטמן, שלא יהיה מצב שרוצח יורש,

את הכסף של מי שהוא רצח. ואני מקווה שתמיד נראה את היתומים ונראה את האלמנות, ונראה את האנשים הכי חלשים בבית הזה. וזה משמח אותי שאני עושה את זה, משמח אני לפחות שמחה שזה מובל על ידי נשים, יש לנו את היכולת להביא את היתרון שלנו ברגישות למען ילדי ישראל, ולעשות טוב.

אדוני היושב-ראש, שההצעה הזאת בקרוב ובמהרה תעבור גם בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לך. תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח.

תודה לך. חבר הכנסת דן אילוז,

אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. חברת הכנסת גוטליב, אם תפריעי לו, אני אצטרך לתת לו זמן. אני מבקש לא להפוך את זה לקרקס.

שלוש דקות כל אחד ידבר. תודה רבה. - - - תודה לך. שמעתי, תודה רבה. כהרגלם באי-קודש, עלו לפה שני חברי כנסת ועוד שר מיותרים למדי מבחינה פוליטית, שלושתם, ומעבר לגידופים ולדברי הבל, באמת לא אמרו כלום. האמת כואבת להם. כל מה שאמרתי, כהרגלי, הכול מבוסס. תכף אני אתייחס גם לעוד דברים שנאמרו.

כל מה שאמרתי פורסם - - - חבר הכנסת כץ, אם אתה תפריע, אתה פשוט תעשה לו יותר יחסי ציבור. - - - אני לא מרשה לך, אתה דיברת מספיק. אל תפריע לו בבקשה. יש בעיה,

כי אני צריך להוסיף לו זמן. אני אעצור את השעון. תראו, אתם רוצים לדבר, קיבלתם את הזמן. תירשם לזכות דיבור, יש דיון אישי, תירשם. לא רוצה לדבר, רוצה לדעת על מה זה מבוסס,

ופורסם בתקשורת הישראלית,

וכל מה שאמרתי, כולל הדוגמאות הקונקרטיות, ומייד אני אצטט, פורסם בין השאר בעיתון הארץ, גם במאמר מערכת וגם בכתבה שסיקרה את זה. לבוא ולהגיד שאני ממציא או משמיץ, זה השקר, זאת ההשמצה. הכול מתועד, ואני מצטט. נכתב בעיתון הארץ כך, ש"בתחקיר שפורסם - - - סיפר אדם ששירת בתפקיד חובש במתקן - -" גם - - - "- - כי היה עד לקטיעת ידיו של עצור, שנגרמה עקב איזוק הדוק ומתמשך שלהן, כפי שנחשף בהארץ לפני כחודשיים". אני ממשיך הכול לצטט, הכול הכול מופיע, שום דבר אינו המצאה שלי. אני ממשיך לצטט.

"צחנה של ריקבון פצעים" אני לא יכול ככה, אני לא מוכן ואתה אמור להוסיף לי זמן. אני מוסיף לך עוד חצי דקה. אתה לא צריך כל פעם להעיר. חצי דקה אני אוסיף לך על קריאות הביניים, בבקשה. "'צחנה של ריקבון פצעים עמדה באוויר', סיפר החובש, 'הרגשתי שאני עד להתעללות'. ועוד סיפר כי הורו לו לבצע לעצורים הליכים רפואיים שאינם בתחום המומחיות שלו, ובלי חומרי הדברה. לדבריו נאמר לו, כי אם הם יתלוננו - - -" הדברה? הרדמה, סליחה, ובלי חומרי הרדמה.

תן להם אקמול'. בחודש שעבר נשלח מכתב לשר הביטחון, לשר הבריאות וליועצת המשפטית לממשלה, ובו מתאר רופא בבית חולים שדה בשדה תימן את התנאים בו, שלדבריו מסכנים את בריאותם של העצורים ומנוגדים לחוק". במאמר מערכת של עיתון הארץ, אני מצטט. בעיתון אל-ג'זירה. תודה, תודה. טלי, תודה. במכתב שנשלח לשרים, במכתב הזהיר הרופא ששירת שם, שישראל מסתכנת בהפרת החוק הבין לאומי בשל היחס לעצורים במקום. ציטוט של הרופא: "רק השבוע עברו שני מטופלים קטיעה של רגל מפציעה שהחלה מאיזוק. לצערי", אומר הרופא, "מדובר באירוע שגרתי". כל מה שאמרתי פה מבוסס, שום דבר לא מומצא ומדומיין. בשבוע הבא אמורה להיות עתירה שתידון בבג"ץ בשל ההאשמות הללו, ואף אחד לא יסתום לי כאן את הפה. ואני חייב להגיד עוד שני דברים בקצרה. מי שחושב שהאמת היא זו שפוגעת באינטרס הציבורי ובאינטרס הישראלי אינו יודע מה פשר אינטרס. המחויבות שלי היא לאמת, כי האמת היא זאת שתשרת את כולנו, האמת היא לטובת כולם. - - - לך לחברים שלך, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. האמת היא זאת שתשרת את הציבור הישראלי,

אני אעמוד פה ואגן על האמת. משפט אחרון, ברשותך.

חבר'ה, אתם יכולים להירגע? אל תעזרו לי לנהל את זה. אתם הפרעתם לחבר הכנסת כסיף ונתתם לו דקה. תפסיקו כל אחד לחפש רק את יחסי הציבור שלכם, די. תודה רבה. נגמר הזמן. איזה יחסי ציבור, לשמור על מדינת ישראל, אדוני היו"ר. אדוני היו"ר, התפקיד שלך לשמור על מדינת ישראל.

תודה רבה לך,

כל אחד מוסיף פה וכל אחד מסרטט את עצמו וכל אחד אחר כך מחפש רק את הפרסום,

שמעתי אותך.

פרסום - - - אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר, גברתי. אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. את מפריעה לי לנהל את הישיבה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חברת הכנסת גוטליב.

הדוברת הבאה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב בן ארי, את רוצה לדבר?

גברתי, שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. בזמן הדברים שלך אנחנו נעשה החלפה, כי נגמר זמן הניהול שלי. זה לא משהו אישי. אני לא הפעלתי שעון עד שסגנית היו"ר תגיע. אוקיי, אז לחכות לפרקש? אני אחכה לה, אני אחכה לה. תודה רבה. בבקשה, תחליפי ותקבלי שלוש דקות. תודה. תודה לך, גברתי היושבת בראש, אם יש כאן שר, יש כאן שר? את יכולה לעצור לי את הזמן? עידית סילמן שם. טוב,

אני רוצה לדבר עליו, כי אני רוצה קצת לצנן כאן את הרוחות. כדי לצנן את הרוחות אני אמשיך את הנאום הקודם שלי, שבו שאלתי אם אין אף אחד מסביב לשר לכישלון לאומי שיכול לייעץ לו. אז בואו ואספר לכם על הכוורת של השר: נתחיל ביועץ שלו והמקורב בנצי גופשטיין, על בנצי גופשטיין הוטלו סנקציות כלכליות אמריקניות ובינתיים הוא גם הורשע בעבירה של הסתה לגזענות. נמשיך, דוד בבלי, יועץ בלשכה, צפוי להיחקר במשטרה. שנייה, אני מדברת על הכוורת.

גם אשתו עובדת בעמותה - - - חכי, יש לי רשימה ארוכה עוד לפניה. דוד בבלי, יועץ בלשכה, צפוי להיחקר במשטרה בפרשת חלוקת הנשק. נטלי קן דרור, מזכירת הלשכה, גם היא צפויה להיחקר במשטרה בפרשת חלוקת הנשק. נילי קדוש, מנהלת הלשכה, גם היא צפויה להיחקר במשטרה בפרשת חלוקת הנשק. אליה בן לולו, העוזר, צפוי להיחקר במשטרה גם הוא בפרשת חלוקת הנשק. זוכרים את משה גלסנר היועץ? הוא הודח מהעבודה שלו ברדיו ובטלוויזיה לאחר שנחשף כי הוא משמש כיועץ סתרים לבן גביר ומפלגתו תחת השם עופר, ושיקר על זה. נתן סינגר הנהג, זוכרים את הנהג ברמלה? זה שאמרו לו: תיסע,

לא במקרה של מירי רגב, אלא במקרה שלו, נחקר במשטרה לאחר שחצה באור אדום בצומת הגבעה הצרפתית והתנגש ברכב השר עם רכב אחר. צריך גם לומר שהפצוע מהאירוע הזה הפך להיות חולה סיעודי, וכמובן שאנחנו מאוד מאוד מקווים,

כמו שפרקליט המדינה אמר אתמול, שאותו אדם ייחקר. כל נהג אחר, אני רואה שאת מקשיבה, היה נפסל במקום ל-60 יום. פה עדיין לא פסלו לו את הרישיון. נמשיך, יש לי עוד: נתן סינגר נחקר במשטרה, סליחה אני רוצה לתקן, גם הוא נהג שלו, גם חצה באור אדום, אבל בצומת הגבעה הצרפתית. אני מתקנת: משה אייכנשטיין, הוא נחקר במשטרה לאחר שהוא עבר באדום ברמלה וגרם לתאונה שבה נפגע אותו אדם שסיפרתי עליו. גם הבת והמאבטח של בן גביר נפצעו בתהפוכת הרכב. בואו נדבר על חנמאל דורפמן, שהוא ראש המטה. בבחינה של רשות המיסים, לאחר שמכר בדוכן לולבים ואתרוגים בשחור ללא קבלות, גם הוא בחקירה של רשות המיסים. צריך לומר שבאירוע הזה הוא גם נתן את האקדח האישי שלו ללקוח מזדמן. הרשימה הזאת כמובן עוד תתארך, כי הרי אם אתה מייעץ לעבריין שיש לו 13 הרשעות פליליות ו-79 הרשעות תעבורה, הרי אי-אפשר שלא לברוח מעבריינות, כי היא מקיפה את כולך. אני לא יודעת, כנראה נגמר לי הזמן, אבל אני רק חייבת להגיד, נגמר לי הזמן? כי אני לא יודעת אם הפעלת לי אותו, הפעלת אותו? כן, כן, נגמר. אוקיי, אז רק מילה אחת. כשזו הכוורת שלך ואלה היועצים שלך, אין מה להתפלא שאתה עבריין בעצמך.

תודה, תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב. אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, תראו מה זה אדם בתפקיד כה בכיר, שקרן, שאין לתאר, כמה זה מסוכן. אותי לא מפתיע לומר שהוכח שהוא שקרן, אני כבר אפרט לכם למה, כי אני הצגתי או הייתי קשורה ל"פרשת משפטים,

אותה גברת דתייה שהולכת בשבת לבית הכנסת, רואה את אביחי מנדלבליט עם שני מאבטחים, אומרת לו: שבת משפטים,

במקום הוא מזמין לה שוטרים, והיא נוסעת בשבת, מחללת שבת בניגוד לאמונתה. הוא אמר שהיא איימה עליו. למזלה הטוב שני המאבטחים אמרו שלא היו איומים, רק האמירה הזאת. התיק נגדה נסגר מחוסר אשמה. כבר אז אתם צריכים להבין שמנדלבליט שיקר, לכן זה לא הפתיע אותי. זה גם לא הפתיע אותי כי במסגרת משפט נתניהו, שאני מצויה בו מאוד כי קראתי את הפרוטוקולים, לחקור ראש ממשלה דורש אישור יועמ"ש. ההגנה ביקשה את האישור של מנדלבליט לפתוח בחקירה נגד נתניהו.

זה לא חומר חקירה. היה דיון בבית משפט, בית המשפט הכריע שזה חומר חקירה, תנו את האישור. אז אמרה נציגת הפרקליטות: אה, האישור היה בעל פה. גם אז הבנתי שזה שקר, מהסיבה הפשוטה שאין סיכוי בעולם שיועץ משפטי לממשלה - - תודה רבה. תודה רבה. - - שצריך לתת אישור לחקור ראש ממשלה בהתאם לחוק-יסוד: הממשלה, יעשה דבר כזה בעל פה, כי המינהל, התקינות המינהלית מחייבת את זה בכתב. אני מתקשרת לפרקליט בתיק, הוא רושם: התקשרה עורכת הדין. כבר אז הבנתי שהוא שקרן, אבל זה לא זה. אפי נוה, יושב-ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, התראיין ואמר בשבוע שעבר שיש לו טלפונים רבים והקלטות רבות מאוד ב-16 פלאפונים או 12 פלאפונים, וחכו חכו עם המידע שיש לו. מה עושים? מה עושה המשטרה? שימו לב: המשטרה לוקחת מהבית לחקירה גם את נשיא בית המשפט המחוזי וגם את אפי נוה, ואומרים שהם נעצרו, כשברור שהם ישתחררו בערב. ולמה בעצם עושים את המהלך הזה? כי מנדלבליט שמע שיש ראיות. אנשים בכירים מאוד שמעו שיש ראיות והקלטות. עוצרים כדי לתפוס את הטלפונים. ואתמול חושף העיתונאי יואב יצחק, כל הכבוד לך, העיתונאי יואב יצחק, התכתבות שבמסגרתה עלה שמנדלבליט, היועץ משפטי לממשלה, אמר לאפי נוה בזמן אמת פרט מוכמן, שלפיו אין ראיות בתיק 1,000 ולא היה צריך להגיש כתב אישום נגד נתניהו. רק תקלטו, אותו יועץ משפטי לממשלה שהתראיין ואמר שיש ראיות בתיק, בתפקיד שלו מעז לשקר ככה. זה פשוט נורא מה שקורה פה. אותו מנדלבליט,

שאני לא יודעת מי מחזיק אותו - - - חברת הכנסת גוטליב, אני רק חייבת להגיד, תקשיבי.

כשהייתי שרה הוא נתן שירות לעילא ולעילא - - מה אכפת לי השירות שלו אם הוא שקרן.

אני חושבת שלעמוד כאן ולהגיד שהוא אדם שקרן ושקרן ושקרן ושקרן, לא יודעת, זה לא מכובד. אה, סליחה, עם כל הכבוד לך, גברתי, רק

את לא מסוגלת להבין את הזדון ברדיפה פוליטית. היא מסוגלת.

יועץ משפטי לממשלה שמעז לשקר שלוש פעמים, לכל הפחות שלוש פעמים, ועושה שימוש לרעה בתפקיד שלו, האוזניים, אוזנינו תצילנה. רגע, אבל זה לא נגמר. כי אותו מנדלבליט,

יש לי עוד 30 שניות שלקחת לי, אותו מנדלבליט עומד בכנס לשכת עורכי הדין ואומר שהצווים שניתנו בעד היו נכונים. אומר את זה היועץ המשפטי, שבסבב הראשון של הצווים,

מי מחזיק אותך, אדוני היועץ המשפטי? איפה? ומי מחזיק אותך? מה יש עליך שאתה צריך לומר דברים כאלה?

ופה אני אומרת לעם ישראל: דעו לכם שאם אנחנו לא נהיה מסוגלים להכיר בכוח הבריוני של הפקידות השלטונית הבכירה, ואם לא נדרוש ממנה יושר וניקיון כפיים, אין לנו כאן סיכוי להחזיק את הדמוקרטיה הזאת.

תודה רבה. חברת הכנסת גוטליב, אני חושבת שבזכות ניקיון הכפיים והאומץ של הייעוץ המשפטי היום בממשלה - - איך את יכולה להגיד את זה

- - מציל אותנו מחרפתה של הממשלה הזאת. אבל בואי נעבור, נמשיך. חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, ח"כ צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. אם כך, נעבור לסכם את הדיון. אני מזמינה את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן לבוא ולסכם את הדיון.

מוותרת. אוקיי, נעבור להצבעה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. תתיישבו במקומותיכם, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ד 2024,

חבריי חברי הכנסת, אני מאוד נרגש, זו אחת ההצעות הראשונות שהגשתי עוד מאז שנכנסתי לכנסת, ואני באמת גאה לעמוד כאן ולנאום עליה, במיוחד שאתמול היה לנו את יום הפרהוד, שחבר הכנסת ינון אזולאי דיבר עליו במסגרת יום הציון. צ'חלה מועלם, זו שדיברת עליה, ינון, נולדה בשנת 1936 לסלאח וג'ורג'יה מועלם בבגדאד שבעיראק. הילדות הייתה שמחה. בגדאד הייתה עיר חיה, הרחובות הומי אדם, השווקים צבעוניים, השכנים חביבים, ועוברי האורח שאומרים שלום בחיוך. הערבים והיהודים בעיר חיו זה לצד זה, למדו ביחד, בילו ביחד, וניהלו את חייהם בשלווה. בחלוף השנים, התנועה הנאצית צמחה, החלה לפרוס שלוחות וליצור קשרים ברחבי העולם, וגם בבגדאד. אישי ממשל שונים מהתנועה הנאצית ופוליטיקאים השתלבו ופעלו על מנת לבסס קשרים עם האליטה והממשל בבגדאד. שגרירויות בבגדאד תמכו ומימנו פעילות פשיסטית ואנטישמית, ובנוסף יצרו תעמולה אנטישמית מסיבית על תושבי בגדאד. השגרירות הגרמנית רכשה עיתון גדול בעיר והחלה לפרסם בו מדי יום קטעים מספרו של אדולף היטלר בתרגום לערבית. ההנהגה החלה לנקוט צעדים נגד היהודים: תחילה פוטרו עשרות פקידי ממשל יהודים ממשרדי הממשלה, לאחר מכן החלו להגביל את מספר התלמידים היהודים בבתי הספר, פוטרו מאות יהודים מעבודתם, וגם החלה אלימות. בראש השנה נרצחו שלושה יהודים, ביום כיפור הושלכה פצצה לבית הכנסת, ובקיץ הושלך רימון יד למועדון היהודי לורה כדורי וצעיר יהודי נהרג. ב-1 ביוני 1941, חג השבועות, פרצו הפרעות. רחובות בגדאד הפכו לזירת טבח. צעקות "אטבח אל-יהוד" שטפו את השכונות. התושבים המוסלמים, שעד לפני רגע היו שכניהם הקרובים של אותם יהודים, הצטרפו לחיילים ולשוטרים והחלו לטבוח ביהודים,

דקרו ושחטו אותם בחרבות ובפגיונות לעיני כול, בזמן שנהגי אוטובוס דורסים את הגופות. הנשים נאנסו, הרכוש נבזז, בתי הכנסת וחנויות יהודים הוצתו, וספרי תורה הושחתו. 179 נרצחו, 2,118 נפצעו, 242 ילדים נותרו יתומים, ומעל 50,000 יהודים שרכושם נבזז. צ'חלה הייתה אז רק בת חמש. היא ומשפחתה נאלצו לעבור מבית לבית ולהתחבא על מנת להינצל, על מנת להישאר בחיים. היא לא הכירה שנאה כזו. היא לא ידעה שקיים בעולם רוע כזה. הפחד שיתק אותה ואת משפחתה, זה או לברוח

צ'חלה ניצלה על ידי משפחה מוסלמית שהסכימה להחביא אותם. אבל בגדאד כבר לא הייתה המקום שבו גדלה. העיר הייתה חבולה ופצועה. היהודים לא יכלו להתגבר על הזוועות שעברו שם. אחרי כמה שנים צ'חלה עלתה לארץ, הכירה את סבי ג'מיל עובדיה, זיכרונו לברכה, הם התחתנו, התיישבו בעפולה והקימו משפחה. נולדו להם שמונה ילדים, ועשרות נכדים,

צ'חלה היא סבתא שלי. את הסיפורים האלה שמעתי בילדות שלי. שמעתי את הכאב של מה שהיא עברה, שלעולם לא עזב אותה. סבתא שלי לא לבד. חיים היום במדינת ישראל פחות מ-20,000 יהודים ניצולי פרעות הפרהוד, שגם אצלם הפצע מעולם לא הגליד, הם זוכרים את הכול. העיראקים לא ביקשו לעצמם הרבה בארץ, אך את ההכרה על הסבל שהם עברו ועל הקשיים שליוו אותם טרם עלייתם לארץ, לקחתי על עצמי לספר. זוהי חובתנו, על מנת שנזכור שהשואה הנאצית הגיעה גם לעיראק והכאב ממנה נצרב בדנ"א של עולי עיראק וגם של דור ההמשך. ההצעה שלפניכם קובעת יום ציון לאירועי הפרהוד, קיום ישיבה ממלכתית בכנסת בכל שנה, לימוד הנושא במוסדות החינוך ואפשרות לטקס ממלכתי. תפקידנו להנחיל לדורות הבאים את העבר, את מה שהסבים והסבתות שלהם עברו בתפוצות עד שקמה המדינה הזו, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. עלינו לזכור. עלינו לזכור כי ההיסטוריה חוזרת, ועכשיו נאצים אחרים בגבול הדרום ובגבול הצפון רוצים להשמידנו, נאצים אחרים רצחו, אנסו ושרפו את אחינו ואחיותינו. אסור לנו לשכוח. עלינו לזכור תמיד למה אנחנו פה. זו ארצנו, זו מדינתנו, זו מולדתנו, ונילחם עליה אל מול כל אויבינו הנאצים באשר הם עד לניצחון. עם ישראל חי. אני רוצה רק להוסיף, גברתי היושבת-ראש, שבהצעה הזאת הייתה איזושהי אי-הבנה והיא תעלה לוועדת שרים לחקיקה, יש עדיין איזו מחלוקת קטנה, לקראת הקריאה השנייה והשלישית, ומה שיתקבל בוועדת השרים אנחנו נקבל ונשנה בהתאם בוועדה.

תודה רבה. נרשמו לדיבור או לא? חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אתמול עמדתי פה ודיברתי לציון יום הפרהוד, יום הזיכרון, אני עושה את זה כבר חמש שנים. הייתי למעשה הראשון שהעלה את הנושא הזה פה בכנסת ב-2019 ואני מאוד גאה על זה. אני חושב שההצעה הזאת, לא רק שהיא ראויה, היא חשובה. במשך שנים ארוכות הייתה התעלמות, הדרה של קורבנות הנאצים גם במדינות שמהן הגיעו יהודים מזרחים, בין אם זה צפון אפריקה ובין אם זה עיראק. נכון ששיעור הפוגרומים, הטבח, רחוק מלהיות זה שהיה באירופה ובעיקר במזרחה, אבל עדיין הפוגרומים היו והטבח היה. אמרתי עוד דבר אתמול. שקט בבקשה. אופיר, זה מפריע. סליחה, חבר הכנסת כץ. אמרתי אתמול, ואני רוצה לחזור על זה שוב: לצד הרוצחים, האנסים, הבוזזים, היו לא מעט ערבים עיראקים, מוסלמים, נוצרים, אחרים, שלא רק שנמנעו וסירבו ממש לקחת חלק בפרעות, אלא הצילו יהודים, והשיעור שלהם אגב היה יותר גבוה, לפי הספרים שאני מכיר ונכתבו בנושא, מאשר למשל היה שיעורם בקרב האירופים.

ממקורות הגאווה, כחבר המפלגה הקומוניסטית, זה שמי שהוביל את הצלת היהודים בעיראק מהפורעים ומי שעמד מולם ומי שאפילו נלחם מולם היו בעיקר, אם כי לא רק, בעיקר ערבים עיראקים קומוניסטים. וחלק גדול מהיהודים העיראקים שהגיעו לאחר מכן לארץ היו קומוניסטים ונשארו קומוניסטים, היו חברי המפלגה. היה לנו במפלגה, לצערי רובם נפטרו באופן טבעי מפאת הגיל, היה לנו במפלגה הקומוניסטית הישראלית פורום עיראקי שהיו בו הרבה מאוד חברים, חלקם ניצולי הפרהוד, ויש עדיין, לצערי, מספרם הולך וקטן, אבל יש עדיין יהודים עיראקים שהם חברי המפלגה והיו גם חברי המפלגה הקומוניסטית בעיראק. אני מעלה על נס את מקומם של הקומוניסטים העיראקים, שם וכאן, במאבק נגד האנטישמיות ונגד הפוגרומים, ובמאבק כאן נגד הגזענות והאפליה של יוצאי עיראק שהגיעו לארץ והודרו.

בשורה התחתונה, אני חושב שההצעה הזאת ראויה, כמובן שאני אצביע בעדה.

תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב.

מוותרת, וואו. חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי,אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. מיקי פה. מיקי, אתה מוותר? מוותר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו,אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חברי הכנסת, נעבור אם כן להצבעה על הצעת חוק יום לציון אירועי הפרהוד, התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. חבר הכנסת כץ, אנחנו מצביעים על הנוסח הזה למרות שזה חוזר לוועדת שרים לענייני חקיקה? כן. טוב. אז אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, חברי הכנסת, הצבעה.

להעביר את הצעת חוק יום לציון אירועי הפרהוד, התשפ"ד 2024, לוועדת החינוך, התרבות והספורט

עשרה בעד, מתנגד אחד,

לדיון בוועדת החינוך,

אנחנו עוברים להצעות לסדר. ההצעה הראשונה לסדר-היום היא בנושא מחדל חמור: התרשלות המדינה בשמירה על חומרים בפרשת ילדי תימן,

זה מפריע. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה, זה מפריע. אני עם יו"ר הקואליציה. בקרוב אני מקווה שתהיה גם יו"ר ועדת כספים.

את ההצעה הגישו חברי הכנסת יונתן מישרקי, משה פסל, רון כץ, עופר כסיף ומשה רוט. ראשון המנמקים, חבר הכנסת יונתן מישרקי. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, השרה, חברי הכנסת, בימים האחרונים שוב צפה הסוגיה הכואבת שהותירה צלקת בקרב מאות משפחות. בשבוע שעבר פרסם משרד מבקר המדינה דוח חמור מאוד, שעסק בנושא שמירת חומר ארכיוני של ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן. אני אתן רקע כללי לפני שאנחנו צוללים לעניין עצמו. בשנת 1995 מינתה ממשלת ישראל ועדת חקירה ממלכתית לעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן, המוכרת בשמה ועדת כהן-קדמי. לאחר שהגישה את ממצאי הדוח בשנת 2001, הפקידה הוועדה בארכיון המדינה חומר ארכיוני שכלל בין היתר מחשב ששימש את הוועדה במהלך עבודתה. בעקבות החלטת ממשלת ישראל משנת 2016 להתיר את פרסומם של חומרי ועדת כהן-קדמי, ובכלל זה גם את כל חומרי הוועדה, פורסמו החומרים, וזאת לאחר עשרות שנים שהמשפחות התחננו שיפרסמו את החומרים הללו. אך כמו החלטות רבות שמתקבלות עם הרבה כוונות טובות, גם יישום החלטה זו לא היה מושלם, ובמהלך הזמן התברר שישנם חומרים נוספים חשובים מאוד שלא פורסמו, ולאחר בירור מעמיק התברר כי הם נעלמו. פשוט נעלמו. בחודש אוקטובר 2020 הוציאה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מכתב, ובו כתבה: בבדיקה שערכנו לאחרונה במחסן הארכיון, המחשב לא אותר.

ואני שואל אתכם הנוכחים כאן ואת הצופים, מישהו מעלה בדעתו הודעה כזו? מישהו מוכן לעבור לסדר-היום כשחומר רגיש פשוט נעלם? גברתי היושבת-ראש, לפני שנה הגשתי שאילתה למשרד ראש הממשלה בבקשה לדעת איך קרה המחדל החמור הזה, ואיך יכול להיות שחומר ארכיוני חשוב כל כך הלך לאיבוד. כמובן שתשובה לא קיבלתי, אבל בימים האחרונים קיבלתי תשובה לאחר שנה, ומיותר לציין ולומר שהתשובה לא הייתה מספקת ולא היה בה שום דבר. פורום אחיי, שפעיל מאוד לצד ארגונים נוספים בכל הקשור למאבק, פנה למבקר המדינה בבקשה לברר את פרשת היעלמות החומרים, ולאחר כמה פניות נדרש המבקר לברר מחדל זה. ממצאי דוח מבקר המדינה קשים ומצביעים על שורה ארוכה של כשלים. בסיור של נציגי משרד מבקר המדינה בבניין של ארכיון המדינה נמצא בבניין חומר ארכיוני אורקולי של ועדת כהן-קדמי, קלטות שמע של ישיבות הוועדה, בארגז פתוח על שולחן במסדרון, במקום שיהיו במתקן גניזה ייעודי כנדרש על פי הנהלים. הארכיון מסר רשימה ובה פרטים של 138 תיקי גניזה אשר הושאלו לעובדי הארכיון, שכבר לא עבדו בו באותה עת, ולא הוחזרו מעולם. לצד המחדל העמוק בכל הקשור לאי-עמידה בנהלים, דוגמאות אלו מצביעות למעשה על הזלזול, זלזול שבא לידי ביטוי בכך שארגז עם חומר חשוב נמצא זרוק במסדרון, זלזול בחשיבות הנושא, זלזול במשפחות, אותן משפחות שסוחבות את הכאב איתן במשך עשרות שנים ונאלצות להיתקל שוב ושוב באותו יחס מזלזל. אני מייד מסיים. אני מבקש רק להודות גם לחברים שהצטרפו אליי להצעה לסדר-היום הזו: פסל, רון כץ, משה רוט ואחרים. מה זה "אחרים"? סליחה, סליחה.

אני מתנצל. אני מבקש בסיום הדיון הזה להעביר את המשך הדיון לוועדת המדע. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה פסל, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אני רואה שאתה פעיל היום בנושאים חיוביים. תמשיך כך. קצת פחות האג, קצת יותר דברים לטובת מדינת ישראל. אני תמיד חיובי. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, "מה חשכו עינינו בראותנו שהינה גם בארצנו, במדינתנו, בממשלתנו, חזרנו להיות נרדפים בעוון דתנו ואמונתנו, וההבדל הוא קשה פי שבעים ושבעה, כי בגולה נרדפנו על ידי גויים, וכאן נרדפים על ידי אחינו" כך כתב הרב שלום יצהרי, ממנהיגי הקהילה התימנית במעברת ראש העין לראש הממשלה בן-גוריון בשנת 1949, לנוכח הקיפוח, האפליה וערלות הלב של הממסד הציוני ליהודי תימן. הרב יצהרי מעולם לא זכה לתשובה מבן-גוריון, והזנחת יהודי תימן רק החריפה והולידה את אחת העוולות הקשות ביותר ביחס המדינה לאזרחיה: חטיפת ילדי תימן. אז כהיום עשה עצמו ראש ממשלה כחירש ועיוור, למרות שבזמן אמת משכו בדש מעילו, בחר בעצימת עיניים מכוונת. והינה עשורים קדימה, המדינה ממשיכה באדישותה הנפשעת לקורבנות. את ההצעה הדחופה הזאת הגשנו ביוזמתו של חברי יושב-ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יונתן מישרקי, בעקבות חשיפה של דוח מבקר המדינה כי מחשב ובו חומרי ארכיון רגישים רבים, ושיש להם רלוונטיות ציבורית ראשונה במעלה, הושאל לאחד מעובדי הארכיון ופשוט נעלם. כמה מפתיע שהמחשב האובד הכיל חומרים הנוגעים לפרשת חטיפת ילדי תימן והבלקן, אותה פרשה שלממסד יש כנראה אינטרס להסתיר ולהשכיח. אף עצם אובדן החומר הארכיון התגלה רק בזכות פניית פורום "אחיי" למען משפחות ילדי תימן, מזרח והבלקן החטופים למבקר המדינה, לאחר שפניותיו של הארגון לארכיון המדינה מאז שנת 2020 לקבל את המחשב עם החומרים הארכיוניים מוועדת כהן-קדמי לא נענו. זה לא מקרה פרטי של מחדל נקודתי, אלא מקרה אחד מני רבים, דוגמה מייצגת ליחס ארוך השנים של הממסד על כלל ממשלותיו לפשע החטיפה. נתניהו אמר ב-2016 שהוא כלל לא מבין מדוע החיסיון קיים, אבל תחת ידיו, באחריותו הישירה, כמי שאמון על ארכיון המדינה, אבד המחשב עם החומרים החשובים. שימו לב למה שאני אומר, חברי הכנסת, זעקת משפחות החטופים הועלתה עוד במליאת הכנסת הראשונה בנובמבר 1950, כאשר חבר הכנסת מאיר וילנר, המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, שהיה לי הכבוד גם לשמש כעוזר פרלמנטרי שלו בשנות ה-80, התריע מפני השתקת הקולות המבקרים את המתחולל במעברות ובמחנות העולים בעניין החטיפות, וכך אמר, אני מצטט אותו מדברי הכנסת, נובמבר 1950: "כל חבר כנסת בלתי משוחד יודע שהמצב הוא בכי רע. מה שקורה במעברות זה אסון, והממשלה אשמה בהזנחה". כך אמר חבר הכנסת וילנר ב-1950 על הנושא של החטופים. אני מסיים מייד, גברתי. כ-75 שנים חלפו, והעוול לא קהה. חובה עלינו להתמודד באומץ עם חטאי העבר למען תיקון העתיד: צדק, ריפוי, הכרה ופיצוי לקורבנות ומשפחותיהם עכשיו. תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת משה רוט,

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כבוד חברי הכנסת, לפני שניגש לעניין, אביע תנחומים כנים למשפחות שהצטרפו היום למשפחת השכול, ותנחומים לכל בית ישראל שכואב איתן יחד, ושרק נשמע בשורות טובות סוף כל סוף. היום אנחנו מדברים על הנושא של המחדל החמור, ואני קודם כול רוצה להודות לחבר הכנסת יונתן מישרקי שמעלה את העניין, מציף את העניין, רודף אחרי העניין. כה לחי, תמשיך לעשות ככה, אל תוותר. הרבה אנשים מאחוריך, ואנחנו רוצים שתצליח להביא את האור לדבר הזה ככל האפשר. כשקוראים את הדוח הזה, דוח מבקר המדינה, ורואים את המחדל וההתרשלות החמורה ביותר שיכולים להעלות על הדעת, שמסרו במו ידיים, פשוט מסרו את המחשב ואת התיקים לאנשים שלא היה להם שום זכות בזה, ופתאום זה נעלם. וכמובן, כמו רבים, גם אני רואה בחומרה רבה את הדבר הזה, ואני מקווה מאוד שזו לא יד זדונית שרוצה לקבור את הפרשה הזאת. אנחנו לא ניתן לדבר הזה שיקרה. אני לא איש של קונספירציות, אבל אני כן מצפה שיהיה צוות שיחקור לעומק את המחדל ויעניש את האחראים. להעניש את האחראים, אחרת לא נגיע לשום דבר. אני רוצה להצטרף לקריאה להעביר לוועדה לדיון. אני רוצה לסיים בפסוק שלא חשבתי שאצטרך להגיד פה. שלמה המלך אומר: "מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם". שרק נשמע בשורות טובות, תודה רבה. תודה רבה. תשיב על ההצעה השרה להגנת הסביבה, השרה סילמן, בבקשה. היושבת-ראש, כנסת נכבדה, להלן תשובה ארכיון המדינה לעניין מחשב ועדת החקירה לעניין היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן. בדצמבר 2002, לפני 23 שנה, הפקידה ועדת החקירה לעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בין השנים 1948 עד 1954, את כל חומריה בארכיון המדינה, ובכלל זה את מחשב הוועדה, שהחומרים שעליו הודפסו, תויקו בתיקי הוועדה והופקדו כאמור בארכיון. הפקדת מחשב היא עניין לא שגרתי, וזה המחשב היחיד שהופקד בארכיון. המחשב שהופקד קיבל בארכיון מספר סידורי וכתובת ונשמר במתקן מיוחד לחומר אור קולי. בנובמבר 2016 החליטה הממשלה להתיר את פרסומם של חומרי ועדת כהן-קדמי, ובכלל זה את הפרוטוקולים של הוועדה, שהיו חסויים עד לאותה עת כל חומר מחומרי הוועדה אשר צורף לפרוטוקולים אלו וכן את חומר הראיות של הוועדה, ולפרסמם באתר האינטרנט של ארכיון המדינה, סך הכול כ-3,000 תיקים. בהמשך להחלטת הממשלה מ-2016 פנה פורום אחיי, החל משנת 2017, לגנז המדינה בדרישה לקבל בין השאר את מחשב הוועדה שהופקד בארכיון וכן לקבל את החומר האגור בו. אך הארכיון השיב כי המחשב לא אותר. בשנת 2020 פנה הפורום שוב לארכיון המדינה, הפעם לגנזת החדשה, בבקשה לעיין בחומרים המצויים במחשב שהופקד. בעקבות הפנייה קיים הארכיון מבצע חיפוש נרחב, שכלל בדיקה של כל חדר, חלל אחסון, כספת ורשימה, אולם המחשב לא אותר. לפי אסמכתא שנמצאת בארכיון המדינה, מנהל המחשוב של הארכיון באותה תקופה הזמין את המחשב לעבודה, ייתכן שלמטרת יצירת גיבוי דיגיטלי של המידע שעליו,

בנוסף למידע זה אשר הודפס על נייר, הופקד ושמור בארכיון, אך גיבוי זה לא הועבר למערכת החדשה של ארכיון המדינה, ייתכן שבשל תקלה טכנית.

אין בארכיון אסמכתה שמציינת שהמחשב הושב למקומו במתקן הגניזה. בשנת 2014 עברו מחסני ארכיון המדינה מתלפיות להר חוצבים. קדם למעבר מבצע גריטה רחב של מחשבים ישנים שיצאו משימוש. ייתכן שבשל טעות אנוש נשלח גם מחשב הוועדה לגריטה, את זאת לעולם לא נדע. בשנים האחרונות מנהל הארכיון את השאלת חומריו באופן מסודר והדוק יותר, תוך הקפדה יתרה, לשם מניעת הישנות של אובדן חומרים. בכלל זה מגביל הארכיון את משך השאלת החומרים על ידי המשרדים המפקידים ושוקל מתן שירות דיגיטלי בלבד גם למשרדים אלו. הארכיון סוקר את חומריו זה עשור באופן שלקראת כל שליחת מכל לסריקה נבדק תוכנו ומתועד. הגנזת הנוכחית מוסרת שככל שהמחשב נמצא בארכיון, הרי שהוא ימצא במסגרת פרויקט זה ברגע שהמכל שבו הוא נמצא יישלף לטובת סריקת תוכנו. לו הדבר יקרה, תצא על כך הודעה מיידית לציבור. מאחר שהארכיון לא השאיל את המחשב לגורם חיצוני לארכיון, ומאחר שהמחשב לא הוצא ממתקני ארכיון המדינה, הרי שהארכיון שולל את האפשרות שהוא נגנב. זוהי תשובת המדינה. תודה רבה. האם מישהו מחברי הכנסת רוצים להתייחס לתגובה הזו? להעביר לוועדת המדע.

לכן, אם אתם מסתפקים בתשובת השר, אנחנו נצביע - - - לא, להעביר לוועדה.

אנחנו נעביר לוועדה ונקיים על זה הצבעה. לוועדת המדע, כן? בבקשה, נקיים על זה הצבעה.

הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה. שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כך, ההצעה תעבור לדיון בוועדת המדע. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: היערכות לחופש וביה"ס של החופש הגדול למפונים ומשפחות משרתי מילואים,

את ההצעה הגישו חברי הכנסת משה טורפז, אלון שוסטר, יצחק קרויזר, אברהם בצלאל, יבגני סובה ומשה סלומון. ראשון המנמקים, חבר הכנסת משה טורפז, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. קיוויתי באמת ששר החינוך יהיה כאן. השר קיש, אני שואל אותך, מה אתה עושה? באמת, מה אתה עושה? כי האמת, אני אגיד לך מה אתה לא עושה. החופש הגדול מלא באתגרים להורים עובדים, למצוא מסגרות לילדים, לצאת לחופשות מהעבודה. השנה יש לנו אלפי משפחות שמפונות מהבית שלהם בצפון ובעוטף עזה, עשרות אלפים נקראים בהתראה קצרה לשירות המילואים. אתגר החופש הגדול מחריף כשאין ודאות ואין תוכניות. האם יהיו לא יהיו מסגרות לחופש הגדול? אבל אי-ודאות זו לא גזרת גורל, חברים. משפחות המפונים, משרתי המילואים וגם שאר אזרחי ישראל יכולים וצריכים לקבל מעטפת שמגיעה להם מהמדינה, להוריד לפחות אתגר אחד מהקיץ. הדרישה המינימלית, השר קיש, או אולי חצי השר קיש, כי לקחו ממך חצי משרד, זה שמשרד החינוך ירחיב, יעצים, יסדיר את פרויקט בית הספר של החופש הגדול, יקבע אותו כמו שצריך גם ביולי, והשנה,

לאוכלוסיות הנוספות גם באוגוסט. זה צורך השעה. דרך אגב, כשהייתי מנהל מנח"י, בלי תקציבי מדינה, הוספנו עוד חצי חודש אוגוסט, חבר הכנסת בצלאל זוכר, רק לילדי הגנים בירושלים.

אז איפה אתם? איפה משרד החינוך?

למדנו לאורך המלחמה שתכנון הוא לא הצד החזק של ממשלת "יהיה בסדר". אבל עכשיו זה חלון הזמן האחרון לעזור למשפחות המפונים, למשרתי המילואים וגם לשאר אזרחי ישראל, עם קצת פחות התמודדויות בחופש הגדול. הממשלה צריכה להגדיר יעד ברור, לפתוח את שנת הלימודים הקרובה ביישובי הצפון ב-1 בספטמבר, במקומם. להציב יעד ולעמוד בו. אבל אולי נתחיל ביולי-אוגוסט, שייראו כמו שצריך? אם יבוא שר החינוך, שכאמור לא נמצא כאן, ויגיד: אני מסכים, רק אין לי כסף, אין לי מקור תקציבי, מאיפה אני אממן את זה, יש לי כמה רעיונות. למשל, רשות המיסים הקפיאה את חשבון הבנק של החינוך העצמאי, שחייב לו 85 מיליון שקלים. אז אני מציע שהחשב הכללי ייקח 85 מיליון שקלים, שהוא אמור לקבל בימים אלה מהחינוך העצמאי, ויעביר אותם לטובת ילדי הצפון ועוטף עזה, שלפחות תהיה להם קייטנה בקיץ. יש לנו עוד מאות מיליונים קואליציוניים שלא בוטלו. הינה מקור תקציבי מעולה ורלוונטי שיחזור לילדים, לילדי המפונים, למשרתי המילואים, לעוטף עזה ולתושבי הצפון. יש לי עוד המון מקורות תקציביים, אבל אולי שר חצי החינוך ידאג למפוני הצפון, לילדי העוטף. זה תפקידו - - תודה. - - זה מה שהמשרד צריך לעשות. מי ידאג להם, אם לא הממשלה? הגיע הזמן שתעשו את זה, ואם כן, גם נפרגן לכם. תודה רבה, חבר הכנסת טור פז. חבר הכנסת קרויזר, בבקשה. גברתי היושבת בראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, הכול אני יכול בחופש הגדול, מי לא מכיר את השיר, אשר ישר מתנגן לו בראש ותחושה נעימה של חופש פושטת לה בגוף. אך מסתבר שלא לכולם יש את האפשרות לעשות את הכול בחופש הגדול. החופש הגדול בפתח והשנה הייתה מורכבת לכולנו, אך ישנן אוכלוסיות מיוחדות שעבורן השנה האחרונה הייתה כואבת ומטלטלת במיוחד. היציאה לחופש, לצד ההנאה טומנת בחובה גם שלל אתגרים, בפרט מהזווית של הורים לילדים כאשר שני בני הזוג עובדים. זאת מציאות שפוגשת את מרבית האוכלוסייה בישראל, וזה אומר מציאת תעסוקה לילדים לצד הפוגה וחוויות. זהו אתגר שכל הורה מתכונן אליו, משימה אתגרית שאנו מתכוננים אליה כבר חודשים, עוד טרם הוכרז רשמית על החופש הגדול. וזאת עוד בלי להתייחס לסוגיה הכלכלית של מציאת תעסוקה ואתגרים לילדים בפרק זמן ארוך כל כך, וכשמדובר בכמה ילדים, ההוצאה רק גדלה. על מנת לתת לנושא מענה ופתרון, יזם משרד החינוך מסגרות חינוכיות מפוקחות, מסובסדות ומתוקצבות, אשר נותנות אומנם מענה חלקי אך לא מעט הקלה להורים העובדים ומסגרות חינוכיות וחווייתיות לילדים. וכשהאתגר תופס אוכלוסיות שהיו מאותגרות גם ככה השנה, האתגר גדול מאוד. תושבי קו העימות, אשר פונו מבתיהם לפני שמונה חודשים בחופזה, ושגרת חייהם הופרה בפתאומיות מטלטלת, נמצאים במציאות בלתי אפשרית של ארעיות, הכול זמני, לא יציב, היעדר חיי שגרה, סביבה גאוגרפית וחברתית שונה, בתים שנפגעו פיזית ורגשית. מצוקות כלכליות ורגשיות אופפות את המפונים. הממשלה הכריזה על יעד, להחזיר את המשפחות לבתיהן, יעד נכון ומתבקש לשיקום הקהילות והיישובים שנעזבו, החזרת החיים למסלול של שגרה. אוכלוסייה נוספת שמתמודדת עם אתגרי החופש הגדול הם אנשי מערך המילואים, חוד החנית של החברה הישראלית, אשר מהווה חלק חשוב בסד"כ שמרכיב את הצבא שלנו. לחלקם יהיה זה שירות המילואים השלישי שאליו נקראו השנה בעקבות המלחמה שנפתחה עלינו. מאחר שמדובר בשנה קלנדרית חדשה, לחלקם מדובר בשירות מילואים פעיל ורציף עוד מ-7 באוקטובר, כאשר גם כך מעצם היותם מגויסים הם נאלצים לשלם מחיר אישי יקר עם השלכות רוחביות ולעיתים גם משפחתיות. את המחיר משלמות ומשלמים בני ובנות הזוג של אנשי מערך המילואים, אשר נושאים אף הם בנטל העצום, ומחובתנו לדאוג גם להם. מיותר לציין את הנתון שכולנו יודעים: אחוז המגויסים הוא נמוך ביחס לאוכלוסייה. מערך המילואים הינו כוח קטן אשר נושא את הזכות והחובה להגן עלינו, ובשל כך, ובמיוחד מאחר שמדובר באחוז קטן מהאוכלוסייה, חשוב לתגמל אותו כראוי. זו מחויבותה של המדינה כלפי משרתיה ומחויבותנו כנבחרי ציבור וכחברה לדאוג למעטפת עבור מגויסי המילואים.

אני קורא מכאן לממשלה ולשר החינוך למצוא מענים ופתרונות המיועדים לאוכלוסיות כאלה כדי שגם ילדיהם יוכלו לשוב בתום חופשת הקיץ אל ספסל הלימודים עם חיוך ושיר בלב, "הכול אני יכול בחופש הגדול". תודה רבה לך, חבר הכנסת קינלי, שהעלית את הנושא הזה לסדר-היום, ולכל שאר המצטרפים.

חבר הכנסת אברהם בצלאל. היושבת בראש, השרה הנכבדה, חבריי חברי הכנסת, בראש ובראשונה אני באמת רוצה,

להשתתף בצערן של המשפחות. לצערנו, אנחנו קוברים עוד שלושה חיילים, גיבורים, שנפלו אתמול. עוד כמה משפחות שנכנסו למשפחת השכול, באמת קשה מאוד מאוד מאד. כל אחד הוא עולם ומלואו, וליבנו איתן, ליבנו עם המשפחות. אנחנו מקווים שבאמת אלה יהיו החיילים האחרונים שלנו במלחמה הקשה הזאת. לצערנו, 7 באוקטובר פגש אותנו ככה במפתיע, אבל לפחות אנחנו צריכים ללמוד מזה להבא, לדברים שאנחנו צריכים לעשות, כדוגמת החופש הגדול. החופש הגדול, נהוג לומר, אימת ההורים, קוראים לזה. אין-ספור דיונים נערכו על אורכו של החופש, מתי ואיך. החופש הגדול מהווה אתגר גדול להורים ולילדים, כאשר הנושא הכלכלי נוכח התקופה הקשה שאנשים עוברים גם, באופן משמעותי,

אבל השנה הזאת האתגר הופך להרבה הרבה יותר מורכב, כשלצערנו יש הרבה הורים שצריכים למצוא את הדרך איך להיעדר מהעבודה בשביל לטפל בילדים. יש לנו עשרות אלפי חיילים שמקבלים צווי 8, שצריכים להגיע למילואים ככה בהתראה קצרה. ומה עושים עם הילדים בזמן הזה? השהות הזאת בתקופה הזאת הופכת לבלתי-אפשרית, ובוודאי לאלפי המשפחות שאינן נמצאות כעת בסביבתן הטבעית עקב המלחמה, שמפונות, כשגם ככה ביום-יום הם לא יודעים להתמודד, אז ודאי הקושי גדול מאוד, מה הם יעשו בתקופת החופש הגדול. חבריי חברי הכנסת, הזמן קצר והמלאכה מרובה, אבל כמו שאמרתי, 7 באוקטובר תפס אותנו לא מוכנים. אז בואו, לפחות לתקופה הזאת של החופש הגדול, שאפשר עדיין להיערך, אומנם אנחנו כבר מתקרבים מאוד מאוד לחופש הגדול, ואני חושב שחייבים לעשות, להביא פתרון, לשבת עם הרשויות ביחד, ביחד עם משרד החינוך, לעשות דיון מעמיק ולמצוא באמת פתרונות נכונים וטובים על מנת לעזור לאנשים, גם כלכלית וגם לילדים עצמם בחופש הזה, בפרט לאנשים שלצערנו מפונים מבתיהם, שיש להם התרסקות כלכלית ונפשית וגם איבדו הרבה הרבה מיקיריהם בתקופה הזאת.

על ההצעה תשיב מטעם הממשלה השרה להגנת הסביבה, השרה סילמן. בבקשה. היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, השר, מענה להצעה דחופה לסדר-היום בנושא: היערכות לחופש בבתי הספר של החופש הגדול למפונים ומשפחות משרתי המילואים. ראשית, הנושא הזה חשוב וטוב שהוא עולה לסדר-היום. מאז אותו 7 באוקטובר משרד החינוך פועל ללא הרף על מנת לתת מענים לתלמידים שנאלצו להתפנות מבתיהם, וכן לכלל התלמידים שזקוקים למענה עקב המצב הביטחוני, ובכלל זאת ילדים של משרתי מילואים. המענים המיוחדים שגובשו ניתנים בכל ימות השבוע, וגם בתקופות ובימים מאתגרים יותר כמו חופשות. כך נעשה הן בחופשת חנוכה הן בחופשת פסח, כאשר משרד החינוך פתח מסגרות מיוחדות במהלך החופשות על מנת לייצר את אותו רצף חינוכי. לקראת החופש הגדול משרד החינוך יפעיל עבור כלל אוכלוסיית התלמידים את תוכנית בית הספר של החופש הגדול במהלך חודש יולי.

מתוך הבנה ששמירה על סדר-יום בתקופה זו תוך מתן הפוגה עבור התלמידים והקלה על ההורים והמשפחות שאינן נמצאות בבתיהם היא חשובה ביותר, המשרד נערך להפעלת תוכנית מלאה ומגוונת לחופשת הקיץ עבור התלמידים המפונים, זאת בשיתוף מלא עם היישובים המפונים בצפון ובדרום ויחד עם מינהלת תקומה. תוכנית הבסיס של בית ספר של החופש הגדול, המיועדת לכלל התלמידים בגילי גן עד כיתות ג' בכל רחבי הארץ, תתקיים החל מ-1 ביולי עד 21 ליולי עבור התלמידים המפונים. הפעילות תהיה במימון מלא של משרד החינוך וללא השתתפות תקציבית של ההורים.

משרד החינוך נמצא בשלבים מתקדמים של גיבוש ואישור תוכנית תוספתית עבור התלמידים המפונים. התוכנית המתוכננת צפויה לפעול בדרום עבור חמשת יישובי תקומה, ובצפון, עבור התלמידים המפונים על פי החלטת ממשלה.

עבור תלמידים מפונים בגילי גן עד כיתה ג' משרד החינוך יפעיל החל מסיום בית הספר של החופש הגדול תוכנית משלימה באותה מתכונת, החל מ-22 ליולי עד 15 באוגוסט. התוכנית התוספתית תפעל במתכונת יומית, חמישה ימים בשבוע, ותכלול פעילויות חברתיות, העשרה ופעילות תרבותית. עבור תלמידים מפונים בכיתות ד' עד ו' תופעל תוכנית קיץ החל מ-1 ביולי עד 15 באוגוסט במתכונת של תוכנית יומית. התוכנית תכלול ימי טיול,

פעילויות העשרה, פעילות חברתית ותגבור לימודי במקומות שייבחרו לכן. עבור השכבות הבוגרות, תלמידים מפונים בכיתות ז' עד י"ב תוכנית הקיץ תפעל החל מתחילת יולי עד 30 באוגוסט, כאשר תתאפשר גמישות במועדים על פי בקשת הרשויות והקהילות. התוכנית תפעל במתכונת של מתחמי נוער בכל ימות השבוע בשעות אחר הצוהריים ועד שעות הלילה המאוחרות, לרבות לילות לבנים. התוכנית תכלול טיולים, אטרקציות, הופעות אומנים,

ערבי נוער, פעילות התנדבות וכן תגבור לימודי במקומות שיבחרו בכך. לעניין ילדי משרתי המילואים, מדובר בסוגיה מורכבת,

משרד החינוך מוגבל ביכולתו לקבל תמונת מצב מדויקת ומעודכנת בעניין הילדים שהוריהם נמצאים בשירות מילואים.

עקב הפיזור הגאוגרפי של אותם ילדים ומספרם אין בעת הזו היתכנות לתוכנית מתוקצבת שתאפשר קיום מסגרות ייעודיות לילדי משרתי המילואים.

כיוון שהמדינה מודעת לקושי ולעומס שחווים אנשי המילואים, בני ובנות זוגם ומשפחותיהם, המדינה מספקת למשרתי המילואים מענה רחב,

מענקים רבים, זאת במסגרת ההחלטה המהותית לתגמלם רוחבית ולא באופן פרטני על ידי כל משרד ומשרד, עקב המורכבות במתן פתרון ישיר על ידי אותם משרדים כפי שתואר. בברכה שר החינוך, יואב קיש. נראה שבאמת נעשית עבודה רצינית, ואני חייבת לומר: הן בשגרה, זה לא כל כך שגרה, אנחנו בשגרת חירום, אבל בימים האלה, וגם תוכנית שמתוכננת לימי הקיץ. ואני בטוחה, חבר הכנסת, שהשר ישמח לשבת איתך גם באופן פרטני אם תדרוש את זה, כדי לסייע בכל דבר שיידרש.

תודה. תודה רבה. האם אתם מסתפקים בתשובה, ונעבור להצבעה על דיון בוועדה? דיון בוועדת החינוך.

בבקשה, נעבור להצבעה. נראה שבנושא כזה חשוב שר החינוך יכול היה להגיע. אנחנו נעבור באמת להצבעה. הצבעה.

חמישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כך, ההצעה בנושא: היערכות לחופש ובתי הספר של החופש הגדול למפונים ומשפחות משרתי המילואים תידון בוועדת החינוך. תודה לכם. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה. ההצעה ירדה? הקטל בכבישים. אוקיי.

חברי הכנסת, נעבור לנושאים הבאים שעל סדר-היום, שאילתות רגילות. השאילתה הראשונה היא של חבר הכנסת עופר כסיף לשר המשפטים יריב לוין, בנושא: עריכת מתווה פיצויים הוגן לתושבי נווה עופר בתל אביב. אני מזמינה את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין לדוכן. בבקשה, כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, בחודש אפריל הסכימה להתפנות מביתה תושבת שכונת נווה עופר בתל אביב בעקבות לחץ כבד ממחזיקי הזכויות ומהמשטרה, למרות שהיא לא פלשה לשטחה ומתגוררת בביתה עשורים מאז שוכנה במקום על ידי המדינה. רצוני לשאול: 1. מדוע נתן המשרד תוקף להסכמי הזכויות בקרקע שנערכו ללא מתווה פיצוי הולם לתושבים? 2. האם בכוונת המשרד לפעול לקידום תוכנית פיצויים לתושבי השכונה?

גברתי היושבת-ראש, נדמה לי שלא צריך להגיד "חברי הכנסת" אלא "חבר הכנסת כסיף", שנמצא כאן יחיד, אני מודה לך על השאילתה בנושא, שהוא באמת נושא חשוב, גם אם כפי שאני אבהיר להלן לא באמת נמצא לפתחי. כידוע לך, בנושא הזה הוגשה עתירה שלך לבג"ץ 64/20. העותרים חזרו בהם מהעתירה לבסוף עקב המלצת בית המשפט ובשים לב להערותיו. במצב הזה אין לי אלא לחזור כאן על הטענות העיקריות של המדינה כפי שהובאו במסגרת התגובה לעתירה, שלפיהן שאלת הפיצויים אינה נוגעת למדינה שכן המקרקעין המדוברים נמצאים בבעלות עיריית תל אביב-יפו, והעירייה היא זו שמבצעת את הליכי הפינוי וכמובן אחראית להליכי הפיצוי כנגדם. אני ארחיב ואומר שהמקרקעין המדוברים מהווים חלק ממתחם בשכונת אבו כביר המשתרע על שטח של כ-80 דונם וידוע בכינויו "פארק החורשות", אשר נמצא בתחום השיפוט של עיריית תל אביב-יפו. לאחר שנת 1948 עברו מקרקעי השכונה מהאפוטרופוס על נכסי נפקדים לרשות הפיתוח. בשנת 1957 פורסמה למתן תוקף תוכנית מתאר מקומית אשר מייעדת את המתחם, ובכלל זה את המקרקעין המדוברים, לשטח ציבורי פתוח ולדרך. עד שנת 2010 היו המקרקעין בבעלות רשות הפיתוח. בשנה זו החלה הוועדה המקומית בהליכי הפקעת הקרקע מתוקף סמכותה לפי סעיפים 188 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"א 1965, ופרסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, שלפיה שטחי הקרקע דרושים לעיריית תל אביב-יפו לצורכי ציבור, כאשר תכלית ההפקעה היא המשך פיתוחו שמתחם פארק החורשות. הערה בדבר ההפקעה נרשמה לטובת העירייה בספרי המקרקעין ביום 11 בנובמבר 2010. מכיוון שהמקרקעין המדוברים הופקעו על ידי עיריית תל אביב-יפו, ברור שכלל הזכויות והחובות ביחס לביצוע ההפקעה עברו לידיה של העירייה, וכך גם החובה לתת פיצויים בגין ההפקעה, כמובן בהתאם להוראות הדין, ולפיכך המדינה היא לא הגורם הרלוונטי הנוגע לפיצויים במקרה הזה. כמובן שההסכמים שנערכו עם המחזיקים במקרקעין גם הם לא דבר שנמצא באחריותה של המדינה. העירייה היא בעלת המקרקעין על כל המשתמע מכך,

ככל שנעשו, נערכו מול העירייה. המדינה איננה צד להם, ולכן משרד המשפטים גם לא נדרש לתת להם איזשהו תוקף. בהחלט הנושא ראוי אבל אני חושב שהוא צריך להתברר אל מול העירייה. כן, תודה רבה. תודה, אדוני השר. השר, אתה מוזמן להישאר, כי יש לו עוד שאילתה. המקרה של משפחת לויאן, שהרגע הזכרתי, הוא דומה בעצם למצב של הרבה מאוד משפחות בשכונות רבות בתל אביב, בין אם זה גבעת עמל, כפר שלם, שכונת הארגזים. ברוב השכונות האלה,

המדינה בעצם שיכנה את אותם אנשים. רובם אנשים קשי-יום ובנוסף גם רובם יהודים מארצות ערב והאסלאם, מזרחים, ששוכנו בתחילת שנות החמישים, סוף שנות הארבעים. מעולם לא סודרה בעלותם על הקרקע, גם בצורה די נכלולית, אני חייב להגיד, אני מדבר על שנות החמישים-השישים, לא על מה שקורה עכשיו. ומה שקרה כתוצאה מזה זה שאותם אנשים קשי-יום או צאצאיהם, שגם הם בדרך קשי-יום, נקלעו לבעיה כי אף אחד לא נותן להם פתרון. הם נפלו בין הכיסאות תרתי משמע. ואני שואל האם תהיה נכונות ואפשרות מצידך להגיע לאיזשהו הסדר שאותן משפחות לא ייזרקו לרחוב?

אני אומר כך, חבר הכנסת כסיף: בלי כמובן להיכנס לכל מקרה ספציפי, אני בהחלט חושב שיש לא מעט בעיות וגם בעיות אנושיות שנוצרות כתוצאה מהמצב הזה ומהעובדה שבמשך שנים ארוכות המציאות הייתה כפי שהייתה. יחד עם זאת, צריך להבין שמדובר גם בעניין שבו המדינה היא לא בעלת הזכויות בקרקע ולכן היכולת שלה להיכנס לתמונה בעניין הזה היא מוגבלת. צריך גם לומר שמדובר באמת בסדרי גודל שיכולים להיות מאוד משמעותיים מכל בחינה, גם כספית וגם מבחינת מה שכרוך בבדיקת העניין. אנחנו גם יודעים שיש איזשהו ניסיון,

גם הבדל בין השכונות השונות והמקרים השונים, אני חושב שהמקרה אולי הכי מובהק והכי בעייתי, ושאולי בו יש מקום, הייתי אומר, יותר משמעותי להתערבות של המדינה, הוא הסוגיה הידועה של כפר שלם, ואתה יודע שאני עשיתי מאמץ עליון, וזה עלה לי באמת באמת בקשיים מאוד מאוד גדולים, לאפשר את העברת החוק בוועדת שרים לחקיקה ואת הבאתו לכאן למליאה. כולנו יודעים שיש ניסיונות שנעשים בעניין הזה ביוזמות של הכנסת לפתור את הבעיה שם במשך שנים ארוכות, עד היום ללא הצלחה. אני מקווה שאולי הניסיון הזה יצליח. אני הייתי מציע לנסות להשלים קודם כל את המהלך שם, לראות אם הדבר הזה באמת מסתייע ומגיעים גם לתוצאה חיובית, ויכול להיות שאם נצליח שם, הדגם הזה יאפשר לנו לתת אולי מענה במקומות,

בלי להתייחס למקרה ספציפי או לשכונה ספציפית, במקומות שבאמת יש מקום ויש הצדקה לתת בהם מענה כזה. אני חושב שבעניין הזה יש באמת לכנסת משימה גדולה, כי הנושא הזה עכשיו נמצא לפתחה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצליח להגיע שם לידי גמר, ואולי זה באמת יהווה לנו איזשהו בסיס כדי להתמודד בצורה טובה יותר גם עם הבעיות במקומות האחרים. תודה, תודה רבה. השאילתה הבאה היא גם של חבר הכנסת עופר כסיף לשר המשפטים, בנושא: הטיפול המערכתי בתלונות על אלימות שוטרים, דוח מבקר המדינה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה, תודה גם על התשובה הקודמת. דוח מבקר המדינה מצא שהטיפול המערכתי של מח"ש בתלונות על אלימות שוטרים סובל מבעיה יסודית, והצביע שלאנשיה חסרה גישה ישירה ומלאה למערכות מידע משטרתיות המכילות חומרי חקירה רלוונטיים עבור מח"ש. רצוני לשאול: 1. כיצד בכוונתך להביא לשיפור הטיפול המערכתי בתלונות על אלימות שוטרים? 2. האם תתמוך בפתיחה מלאה של מערכות המידע המשטרתיות למח"ש?

תודה על שאילתה נוספת, שאני חושב שעוסקת בנושא מאוד מאוד חשוב ושאותי באופן אישי גם מאוד מטריד. אני בכלל חייב לומר שאני רואה קו ישיר בין הסוגיה הזאת לבין עוד שורה של סוגיות, כמו נושא מעצרי השווא, בעיקר במעצרי ימין, ושורה של דברים שאני חושב שלא מתאימים למדינה דמוקרטית וצריך לעשות בהם תיקון. אני גם חייב לומר שהמאבק לתיקונם הוא מאבק קשה ולא פשוט בכל רוחב היריעה הזאת. בכל אופן, בסוגיה החשובה של מח"ש, בעקבות ההמלצות של דוח מבקר המדינה שאתה מזכיר מחודש מאי 2023, בהתאם להמלצות האלה מונה צוות בחינה לכל הסוגיה הזאת של מח"ש, והצוות הזה נמצא ממש עכשיו בשלבים אחרונים, כפי שנמסר לי, של הגשת הדוח שלו אליי, דוח שאני מקווה שיכלול תובנות, המלצות והתייחסויות לכלל הליקויים שפורטו בדוח המבקר, גם מה שאתה מציין וגם נושאים נוספים חשובים שישנם שם. אני ביקשתי מהצוות לטפל בשורה שלמה של נושאים, החל מהנושא של מבנה מח"ש, ייעודה ושיוכה הארגוני, הליך מינוי מנהל מח"ש ושילוב מח"ש בטיפול המערכתי הכולל בתלונות נגד שוטרים. אני אעיר שגם פה יש כל מיני עולמות שלא בהכרח מתחברים, יש כמה גופים שמתעסקים עם הנושא הזה: התמודדות עם ניגודי עניינים פוטנציאליים בפעולות מח"ש, דבר מאוד בעייתי, משאבים וכלים שנדרשים לעבודת מח"ש, הפיקוח על העבודה של מח"ש. אני גם אעיר, אני חושב שיש הרבה מאוד תחושות של ציבורים לא מעטים, שלא תמיד מקבלים את אותו היחס ואת אותו הטיפול. אתה יודע שגם בעניין הזה אני שמח שסוף-סוף הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את החוק שהעברתי בוועדת שרים לחקיקה, אל מול עמדתם החולקת של גורמי המקצוע בעניין מתן חנינות במחיקת רישום פלילי לעולי אתיופיה שהשתתפו בהפגנות שונות. אמרתי כאן, ואני חוזר גם בעניין הזה, שאני חושב שזה לא הציבור היחיד שסובל מאכיפה בררנית, וצריך לתת טיפול בעניין הזה בצורה רוחבית לציבורים נוספים. אני קיוויתי, ועדיין מקווה, שאולי הוועדה תידרש לעניין הזה בהכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית. אני אתמוך בכל הרחבה גם בנושא הזה.

העבודה של הצוות, כפי שאמרתי, נמצאת ממש בימים אלה בסיומה. אני חושב שיותר נכון שנחכה למסקנות. הצוות רציני מאוד, כולל שופטים מחוזים בדימוס ואנשים אחרים שהם בעלי מומחיות בנושא הזה. אני בהחלט יכול להבטיח לך שאני אעשה מאמץ עליון לנסות לממש את ההמלצות. כמובן אולי לא את כולן אני אקבל, אבל אני מניח שלפחות חלק משמעותי מהן תהיינה בוודאי חשובות ומועילות. אני מקווה שנוכל לגייס פה כוחות ביחד בכנסת, כי חלק מהדברים בהחלט יכול שיחייבו שינויי חקיקה. בעניין הזה, ככל שנעשה עבודה יותר יסודית ונסדר את העניין הזה כך ייטב, כי אני לגמרי שותף לתחושה שעולה מהשאילתה שלך שיש שם דברים לא מעטים שדורשים תיקון. תודה רבה, השר. חבר הכנסת כסיף, האם יש לך שאלת המשך? כן, תודה על התשובה. ב-1994 פורסמו מסקנות ועדת קרמניצר לבחינת אלימות שוטרים.

כבר במסקנות של הוועדה נאמר שאחת מהדרכים, אחת מההמלצות, היא ליצור מנגנון מערכתי מסודר במח"ש, כדי שאפשר יהיה לטפל יותר בבעיה. ואומר שאנחנו "חוגגים" עכשיו 30 שנה מאז שהומלץ על שידוד מערכות, תרתי משמע, ועל יצירת מנגנון, וזה לא מומש עד היום. אני מאוד מקווה, שהפעם זה יצא לפועל. אני רוצה לשאול בעקבות זה שאלה קצרה: מה באמת נעשה, והאם לאדוני יש איזשהן תוכניות, אולי לעתיד הקרוב, בעניין של פיקוח על מח"ש? אני אתן לך רק דוגמה: אני מכיר כמה וכמה מקרים של אלימות שוטרים, מקרים שנחקרו במח"ש, שעדויות השוטרים היו ברורות לגמרי על תיאום גרסאות והמצאת ראיות וכן הלאה, ובכל זאת מח"ש סגרו את החקירות.

זה לא משנה כרגע מי, זה חרדים, זה ערבים, זה יוצאי אתיופיה, זה כל מיני. איך אפשר למנוע את זה? איך אפשר להיאבק בזה? איך אדוני מציע להיאבק בזה?

ראשית, כמו שאמרתי קודם, במסגרת המנדט הרחב מאוד של הצוות ביקשתי ואמרתי את זה קודם, כפי ששמעת, גם מיוזמתי, כי אני רואה בזה באמת נושא חשוב, לתת מענה לשאלת הפיקוח על מח"ש. אני אחכה לראות מה הם ימליצו, ואני מניח שלאור זה אפשר יהיה לנסות למצוא דרכים טובות יותר מהמצב הקיים, שבעיניי הוא לא מספיק טוב כדי להגיע לתוצאות יותר טובות. צריך גם לומר, אני חושב שאתה נוגע בצדק גם במה שאתה מזכיר, בנושא של ועדת קרמניצר.

בלשון עדינה, לא חסיד של צוותים וועדות ממליצות וכו', כי מה שקורה זה שכל ועדה כזאת, לא כל, אבל ביותר מקרים, יושבת שנים ארוכות. אני חייב להגיד לך שלי הוגש באחר כבוד ובשמחה גדולה דוח של ועדה שמינה שר המשפטים יעקב נאמן, זכרו לברכה, בעת כהונתו כשר המשפטים. אני לא יודע כמה שנים זה כבר אחורה.

זה בכלל אפילו לא, באמת, לא רלוונטי לחלוטין לאורך כל כך הרבה שנים. אגב, כשאתה רואה את הדוחות, רוב הוועדות יושבות הרבה הרבה מאוד זמן, לא כי אנשיהן עצלנים אלא כי הם מנסים לעשות את העבודה הכי מעמיקה שאפשר, והתוצאה היא שעד שהדברים מסתיימים הרבה מהם הופכים ללא רלוונטיים. אני יכול להגיד לך יותר מזה, כשהייתי שר התיירות, אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי הייתה שאני לא מוכן לתקצב תוכניות-אב לתיירות ליישובים, כי גיליתי שמה שעשו לאורך שנים היה שהיה מגיע ראש רשות, והוא רוצה כל מיני דרישות וכל מיני פרויקטים, איך תצא נחמד? אתה אומר לו: תשמע, תעשה תוכנית-אב לתיירות, כשהיא תהיה מוכנה אז נוכל לקדם את הדברים. נותן לו 100,000 שקל לעשות תוכנית-אב לתיירות, ועד שהוא גומר להכין את התוכנית אתה כבר לא השר. וכשמגיעים הבאים אחריך, עד שהם מחליטים כבר לעשות משהו, בינתיים בנו עוד כבישים ועוד שכונות, וכל התוכנית לא שווה כלום. ואז מגיעים אליך ראשי הרשויות כשאתה נכנס לתפקיד, בפי כל אחד בקשה: תן לי תקציב לעשות תוכנית מעודכנת, כי התוכנית הקודמת לא שווה כלום. אני באתי ואמרתי: אני מתעסק רק בדבר אחד, פרויקטים שאפשר לבצע אותם עכשיו, באופן מיידי. תביאו לי פרויקטים שאפשר לבצע באופן מיידי, את זה אני מוכן לתקצב. בלי תוכניות גדולות ובלי דברים מהסוג הזה. אני חושב שגם במובן הזה, כשאתה בא ואומר: בסדר, אנחנו רוצים לעשות מהלך, בוא נקדם מהלך, אני סומך מאוד על השכל הקולקטיבי שישנו בכנסת ובוועדות הכנסת. הרבה פעמים הוא יותר טוב ממה שאתה יכול למצוא במקומות אחרים. בוא נביא חוק, נכין תזכיר חוק, נקבל הערות ציבור, נשמע את ההערות האלה, אחרי התהליך הזה נביא הצעה לא מושלמת, נביא אותה לכאן, היא תלך לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית, שם אני בטוח שיעשו תיקונים וכו'. אני חושב שזה נכון כמעט בכל תחום. ברוב המקרים, בעיניי, זאת דרך המלך. בנושא של מח"ש, אני מוכרח לומר שפעלתי בדרך שבה פעלתי בעיקר מהטעם שזו הייתה המלצת דוח מבקר המדינה, אבל לא רציתי להתעלם מההמלצה של מבקר המדינה, וחשבתי שאם הוא ממליץ כך, נכון שנלך בדרך הזאת. אני חייב להגיד שהוועדה בנושא מח"ש באמת עשתה מאמץ גדול לעבוד, ולעבוד בקצב מהיר יחסית חרף המלחמה וחרף כל הבעיות, ואני תקווה שנקבל את המסקנות ונוכל להתקדם ולבצע אותן. אני רוצה לסיים רק בעוד משפט אחד. לצד החשיבות העצומה בכך שמח"ש תהיה חזקה ומפוקחת ותעשה את עבודתה כמו שצריך ובצורה שוויונית ועם הכלים המתאימים, צריך גם לנצל את הבמה הזאת כדי להודות ככלל לשוטרי משטרת ישראל, שרובם ככולם עושים מלאכת קודש, בתנאים קשים מאוד, מתמודדים עם אירועים מאוד מאוד לא פשוטים, מסכנים את חייהם,

כפי שאנחנו יודעים, גם שילמו בחייהם או נפצעו פציעות לא פשוטות. אני רוצה להכיר להם תודה ולהוקיר להם הערכה. יחד עם זאת, כמובן שכמו כל גוף, גם שם צריכה להיות ביקורת כמו שצריך, וכאשר יש גם מקרים שלא צריכים להיות, צריך לדעת לגדוע אותם ולוודא שהמערכות תעבודנה בצורה טובה. אני מקווה שאנחנו נצליח להוציא את מח"ש לדרך טובה ברגע שתגענה המסקנות של הצוות. ואני רוצה להודות לך שוב על עיסוק בנושא שבעיניי הוא חשוב מאוד. תודה רבה, שר המשפטים. אני רוצה לציין את הרצינות והפירוט שבה אתה מתייחס תמיד לכל שאילתה של חברי הכנסת, ואני מאוד מעריכה את זה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ו באייר התשפ"ד,